היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 9), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

תודה, גברתי.

נעבור כמובן לשאילתות. השאילתה הראשונה מופנית אל השר

באישור מי ובאיזה תוקף? 3. כיצד מתיישב המידע שהוקלט ופורסם עם הכחשות המדינה, כולל עמדת המדינה לבג"ץ?

בבקשה, כבוד השר. תודה רבה.

חברת הכנסת זנדברג, בתיקון שעשינו בשעתו בתקנון הכנסנו מנגנון מסודר שמקנה לחבר כנסת זכות מוקנית להביא למצב שכאשר אין תשובות על שאילתות במועד, הוא יכול בסופו של התהליך אפילו להגיע למצב שהשאילתה הופכת לדחופה. ואם אין תשובות, אני חושב שהשימוש במנגנון הזה הוא יותר מאשר לגיטימי. בזה בוודאי אין ספק.

אני מוכרח לומר שיש לי תחושת אכזבה מעצם הגשת השאילתה בעניין המסוים הזה דווקא. הרבה יותר מטרידה העובדה שיש מציאות בשטח שמצד אחד יורים טילים ומבצעים פעולות טרור אל מול אזרחים, ילדים וגני ילדים, ובצד השני זה נראה כאילו יש איזו זכות קנויה גם לקבל טיפול רפואי באותם מקומות שאליהם יורים את הטילים האלה. יותר מזה, אפילו הגענו לכדי שיא בחוצפה שלא הייתה כדוגמתה כאשר כבר היה לפחות מקרה אחד שבו מטופלת ניצלה את הזכות הזאת לבוא ולקבל טיפול כדי לעשות דברים אחרים לגמרי. לכן, אני חושב שמדינת ישראל נוהגת בעניין הזה, לא לפנים משורת הדין, אינני מכיר שום מדינה בעולם שמאפשרת לתושבים של מקום עוין, של ישות טרור שנשלטת בידי ארגון טרור, לבוא בשעריה ולקבל טיפול רפואי אצלה. ולכן אני חושב שלפני שאנחנו נלקה את עצמנו הלקאות מוסריות כאלה ואחרות, כדאי שנביא את העניין הזה בחשבון, וכדאי שגם נאמר ששירות הביטחון הכללי, כמו גורמי הביטחון האחרים, כאשר הם מבקשים לקבל מידע הם עושים את זה לא לשם התענוג וגם לא לשם הפגיעה בזכותו של אדם כזה או אחר, הם עושים את זה כדי להציל את החיים של כולנו. ואני הייתי מציע לתת להם את יכולת הפעולה הדרושה להם כדי למנוע אסונות גדולים, שיש מי שמבקשים לעולל לנו אותם חרף הגישה הסופר-הומנית וחריגה שאנחנו נוקטים. לגוף העניין, אני יכול לומר ששירות הביטחון הכללי עורך בדיקות ביטחוניות לתושבי רצועת עזה המבקשים להיכנס לישראל, וכמובן המטרה היא למנוע כניסת גורמי טרור או מי מטעמם. הבדיקות האלה נובעות מצורך ביטחוני מובהק, שהרי כפי שאמרתי קודם מדובר בשטח עוין הנתון לשליטה בלעדית של ארגון טרור, שמתבצעות ממנו פעולות איבה מתמשכות כנגד מדינת ישראל, ולעתים דחופות, לצערי, כפי שציינתי קודם, היה לאחרונה מקרה שבו הדבר הזה נעשה תוך ניצול בקשות כניסה לצרכים המוניטריים, במסגרת הבדיקות הביטחוניות מוזמן המבקש לתחקור ביטחוני במטרה להעריך את הסיכון הביטחוני הקונקרטי הנשקף ממנו. שירות הביטחון הכללי פועל כמובן בהתאם להודעת המדינה במסגרת בג"ץ 9522/07, שלפיה "אין עושים שימוש בחוליו של אדם כדי להשיג מידע בתחום הביטחוני", וזה הוא המצב, בוודאי נכון להיום, בשים לב לכך שהשאילתה נשאלה במקור כבר לפני זמן רב. כפי שאמרתי קודם, אינני משוכנע שאנחנו לא מחמירים עם עצמנו מדי בעניין הזה, וגם לא נוקטים גישה מרחיקת לכת מדי כלפי אויבינו המבקשים את נפשנו, בכלל, בכל ההתייחסות לסוגיה הזאת. יש שאלה נוספת? בבקשה, גברתי, שאלה נוספת. תודה רבה, אדוני השר, על התשובה.

רק להבהיר, לא נגעה לעצם הבדיקה הביטחונית או לעצם הענקת הטיפול הרפואי עצמו, כפי שהבעת את עמדתך הפוליטית כרגע, השאילתה הייתה על התניית טיפול, יכול להיות של קרובי משפחה או של אנשים אחרים, במסירת מידע.

אני רוצה לצטט את דבריו של ליאור לוטן, נציג ראש הממשלה לנושא השבויים והנעדרים, כפי שהוקלטו ופורסמו בחדשות ערוץ 10. ואני מצטטת: פנינו אליו,

ל"חמאס" בהרבה דרכים והפעלנו מנופים.

קרובי משפחה של מנהלים ב"חמאס", רצו להיכנס לישראל לטיפול רפואי, אמרנו להם: לא, תביאו מידע. שוב, עמדתך הפוליטית הכללית ועמדתך לגבי מידת הרחמים וההומניות עומדת, נשאלת השאלה: האם מדבריך משתמע שמדינת ישראל מתנה טיפול רפואי במסירת מידע לגופי הביטחון?

לא יכול להשתמע כך, כי אמרתי בצורה מפורשת שהתשובה היא לא. אבל אני חושב שכשמדברים בסוגיית השבויים והנעדרים, אנשים שמוחזקים בידי אותו ארגון טרור בתנאים בלתי אנושיים ותוך הפרה בוטה של כל זכויות אדם באשר הן, ובכלל זה הזכות האלמנטרית שלפחות נדע מה מצבם ומה שלומם והיכולת שלהם לקבל איזה מסר מבני משפחותיהם ולהפך, אני חושב שכאשר זה המצב, ובאים אותם אנשים ממש, לא אזרח שמתגורר ברצועת עזה ויש לו איזה צורך רפואי, אלא באים אותם אנשים ממש, בשעה שהם מחזיקים בשבויינו ובנעדרינו, ואומרים: עכשיו הבו לנו גם טיפול רפואי, בגלל שיש צורך לראות את הדברים בראייה הומנית וכן הלאה, אני באמת חושב שכבר יש איזה גבול,

חברת הכנסת זנדברג, זה לא נראה לא בסדר באיזה מקום? הייתי מצפה שתגישי שאילתה ותשאלי מדוע מדינת ישראל בכלל מאפשרת לאנשים כאלה לבוא בשערינו כל עוד הם מחזיקים בידיהם, בצורה הבלתי-אנושית הזאת, אזרחים ישראלים. זאת השאלה שצריכה להישאל, היא ולא אחרת. לצערי הרב, עוד פעם, חברת הכנסת זנדברג, זכויות אדם זה לא דבר חד-כיווני. גם לחיילים שלנו וגם לאזרחים שלנו יש זכויות אדם, ואנחנו צריכים לדאוג להם קודם כול ולפני הכול. ואני מאוד מאוד מקווה שאולי מהשאילתה הזאת לפחות, מהתשובה הזאת ומהדיון הזה לפחות, תעשי חשיבה מחודשת. לא כל מה שהאויב הברברי הזה אומר ולא כל מה שהאויב הברברי הזה עושה, אנחנו צריכים להתעלם ממנו, והעיקר שאנחנו נוכל לרחוץ בכפינו הנקיות ההומניטריות. כי אני אומר לך שלתת פריבילגיות למי שמחזיק באופן החייתי והברוטלי הזה באזרחינו זה לפגוע פגיעה אנושה בזכויות האדם של האנשים שלנו, וגם להם מגיע.

תודה רבה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין, ותודה לחברת הכנסת שהגישה את השאילתה. אני מזמינה את שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן להשיב על שאילתה דחופה מס' 361, מאת חברת הכנסת יעל כהן-פארן. בבקשה, גברתי, את יכולה לשאול. תודה, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, רצוני לשאול: עשרה חודשים מוחזק נער מוגבל שכלית בבידוד, למורת רוחה של משפחתו ובניגוד להמלצות הוועדה לצמצום קשירות ובידודים, שמנכ"ל משרד הבריאות הודיע שקיבל, ובניגוד לאמנות שעליהן חתומה ישראל. רצוני לשאול: מדוע נמשכת פרקטיקה זאת של קשירות במוסד, ולא משוחררים 11 המבודדים?

בבקשה, אדוני. תודה, גברתי היושבת-ראש. לבית-החולים שער מנשה מגיעים המקרים הקשים ביותר בארץ של חולים פסיכיאטריים שבתי-חולים אחרים אינם ערוכים להתמודד עמם. ההחלטה על בידוד היא מוצא אחרון למאושפזים בעלי רמת סיכון גבוהה לחייהם ולחיי סובביהם, למאושפזים הנוספים ולצוות המטפל, והיא מוסדרת בחוק הטיפול בחולי הנפש, 1991, בתקנותיו ובחוזרי משרד הבריאות. בכל מקרה שניתן לטפל בחולה מחוץ לבידוד, כך נעשה. לגבי כל חולה הנמצא בבידוד נעשית הערכת מצב שוטפת מספר רב של פעמים ביום על ידי אנשי הצוות המטפל. כשמצבו של המטופל מאפשר יציאה, גם אם הדרגתית,

הדבר נעשה ללא כל עיכוב. לצוות בית-החולים אין שום אינטרס להחזיק חולים בבידוד. נהפוך הוא, הבידוד מחייב את צוות בית-החולים למאמץ יתר, כולל חובה לבקר בכל שעה ביממה אצל כל אחד מהמאושפזים השוהים בבידוד. לשכת הפסיכיאטר המחוזי בחיפה, בהנחיית האגף לבריאות הנפש, מקבלת באופן קבוע מבית-החולים שער מנשה דיווח שוטף לגבי המספר, הפריסה והמצב של המטופלים המוחזקים בתנאי בידוד. צוות הפסיכיאטר המחוזי מגיע באופן קבוע ועל פי הצורך לאותן מחלקות, לביקור ולבדיקות פסיכיאטריות, יחד עם הצוות הרב-מקצועי, ומקיים קשר רציף בהתאם לצורך עם מחלקות האשפוז ועם משפחות המטופלים. כל מקרה חריג מובא לידיעת האגף לבריאות הנפש ולמעורבותו. יצוין כי כל המאושפזים במחלקות המשפטיות שבבית-החולים שער מנשה והשוהים בבידוד נבדקו לאחרונה על ידי צוות מומחים, רופאים פסיכיאטריים מרחבי הארץ, והתוכנית הטיפולית של כל אחד ואחד מהם נבדקה ונבחנה באופן פרטני, כולל מתן המלצות לשינוי לצוות בית-החולים בהתאם לצורך. הפעלת צוות המומחים היא חלק ממהלך רחב של שינוי תנאי הבידוד בבתי-החולים הפסיכיאטריים, שכולל גם תוספת כוח אדם למחלקות האשפוז, הכשרת הצוותים המטפלים בשיטות של דה-אסקלציה ומעקב שוטף אחר היקפי השימושים בחדרי הבידוד וההגבלה. חשבתי שקיבלת תשובה מלאה. תודה, אדוני. יש שאלה נוספת. בבקשה, גברתי. יש לנו עוד שתי בקשות לשאלות נוספות. אדוני, על אף הנאמר בתשובתך, אני חשה במקרה ספציפי מאוד שיש התעלמות מוחלטת של המערכת מצרכים של אדם עם מוגבלות שכלית שהושם בבידוד קשה, שהיום, אני מדברת על כך שאני בקשר עם משפחתו ומקבלת דיווח על כך שממש בימים האחרונים הוא מקבל תרופות, והוא פשוט ישן כל הזמן, אין קשר אתו, אין שום תקשורת אתו, כי הוא פשוט ישן. ואני קוראת לך, אדוני השר, לבחון את העניין הנקודתי. יש פה לא הרבה מטופלים, ואחד מהם ספציפית עוד עלול שלא לצאת בחיים מהפרקטיקה הבידודית הזאת. תודה, גברתי. יש לנו ארבע בקשות לשאלות נוספות. אני אנסה לחלק אותן בין הסיעות. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. אחר כך, חבר הכנסת דב חנין. אדוני השר, אדוני השר יודע על מה אני מדברת אתו בחצי השנה האחרונה בעקביות, ואתה מכיר את המעורבות שלי בפרשת המחלקה ההמטו-אונקולוגית. בכל נאום שלי, בכל התכתבות, בכל ריאיון, אדוני השר, נמנעתי מבחירת צד, כולל יציאה ברורה שלי כנגד הקמפיין הקשה שנוהל נגדך באופן אישי. הוא היה קמפיין לא ראוי בעיני. יצאתי גם נגד פרופ' יהונתן הלוי משערי צדק, אבל עתה, אנחנו כבר חודש אחרי שהרופאים עזבו, והמחלקה בהדסה לא מתפקדת, אדוני השר. הבוקר, אולי כבר אתמול, במידה מסוימת, החל איזה סוג של מסע השחרה של הרופאים,

שהם לא הסתירו, אדוני השר, וגם אתה יודע שדעתי לא הייתה נוחה מניהול המשא ומתן המוקדם עם שערי צדק, הגם שלא הייתי בעדו, בגלל התפיסה שאמרתי לך, שהרופאים לא מנהלים את מערכת הבריאות. להפוך את הרופאים האלה, חלקם בעלי מוניטין בין-לאומי, לשטן או להמן הרשע, כל אחד בנפרד, כולם ביחד, זה לא משרת, אדוני השר, את מה שמטריד אותך ואותי, וזה ילדי ירושלים. מיקי וינטראוב הוא מומחה לרוב סוגי הסרטן בילדים, איריס פריד היא מומחית בין-לאומית בגידולי מוח ועמוד שידרה, מירה חריט, מומחית בלוקמיה, טל בן עמי, גידולים נדירים, יאיר פלד, סרקומה, שושי וילק, מערכת עצבים וגידולים נדירים. כולם רופאים יוצאים מגדר הרגיל במומחיותם, אדוני השר.

אני לא אומרת שיש כאן מישהו אחר שהוא השטן. אין כאן יותר צדדים, יש רק ילדים, אדוני השר. תודה רבה לך.

שאלה נוספת לחבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, אחד המאבקים החשובים שאתה מעורב בהם הוא המאבק להכללת הביטוח הסיעודי בסל הבריאות הממלכתי. בשבוע שעבר, ביום שלישי, 13 ביוני, מליאת הכנסת קיבלה החלטה בנושא, ואני רוצה להקריא כמה משפטים מתוך ההחלטה. אומרת החלטת מליאת הכנסת: אשפוז וטפול סיעודי בעת הצורך הם מרכיב חיוני ומרכזי בזכות לחיות בכבוד ולהזדקן בכבוד, שהיא זכות בסיסית שהמדינה צריכה להבטיח את מימושה בפועל. אשפוז וטיפול סיעודי לא יכולים להיות רק נחלתם של מי שבידיהם האמצעים הדרושים, ולא נכון להטיל השתתפות עצמית בסכומים ניכרים על בני משפחה תוך חדירה לפרטיותם והכבדת הנטל הנפשי והכלכלי הכבד המוטל עליהם ממילא. מערכת שנשענת על ביטוחים פרטיים לא יכולה לספק מענה. אחריות המדינה על מערך הסיעוד היא חיונית. זו הדרך להבטיח את יכולתם של הקשישים לקבל טיפול וסיעוד נדרשים ברמה נאותה ובאופן שוויוני, ולכן הכנסת קוראת לקדם רפורמה במערך הסיעוד, שבמרכזה הכרה בזכות לטיפול ואשפוז סיעודי כחלק מסל הבריאות הממלכתי. אני יודע, אדוני השר, שזו עמדתך. אתה גם אמרת לנו פה, ושמחנו לשמוע, שהייתה לך שיחה מאוד חיובית בנושא הזה עם שר האוצר חבר הכנסת כחלון, ושמחנו לשמוע על נכונותו החיובית בעניין הזה. אני מניח שבימים הקרובים יושב-ראש הכנסת, לפי תקנון הכנסת, סעיף 56(ד), יוציא אליך, גם לשר האוצר וגם לראש הממשלה, את המכתב הרשמי שבו הוא יודיע לכם על החלטת מליאת הכנסת ויבקש מכם להודיע לכנסת מה בכוונתכם לעשות בנושא. אני רק מזכיר, אדוני השר, שכל אחד מהשרים, לך לא צריך לומר את זה, כי אתה ממילא תומך בעניין,

אבל כל אחד מהשרים, כולל ראש הממשלה, בהצהרת האמונים שלו פה בכנסת התחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה וגם לקיים את החלטות הכנסת, למשל את ההחלטה הזאת.

ואני מציע,

שאתה תיקח את ההחלטה הזאת גם לראש הממשלה, תראה לו את הטקסט, ואולי ישתכנע גם הוא להתגייס למאמץ הזה. תודה רבה לך, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני השר. יש לך שלוש שאלות כבדות, הייתי אומרת. אוקיי, נשתדל אחת-אחת. לחברת הכנסת יעל כהן-פארן, אני עניתי תשובה כללית. אני מוכן, נדמה לי שהמשרד שלי כבר בדק את המקרה שאת מדברת עליו, אבל כדי להיות זהיר יותר, תביאי לי עוד פעם את המקרה. אני מבקש אישית עוד פעם לבדוק את המקרה המסוים הזה, ואני אתן לך תשובה ישירה. חברת הכנסת ורבין, בואי אגיד לך מה שאמרתי קודם בנאום, אולי במקום אחר, ואני אפרט טיפה אחרת. לאורך כל הדרך הדבר היחיד שהנחה אותי זה טובת הילדים. את אומרת כאן שזה השחרה, מה שקרה היום בידיעות, של הרופאים, אני מתפלא מאוד שאת לא מדברת על השחרה של שר הבריאות, שקראו לו "רוצח". אדוני השר, פתחתי את דברי בזה.

כי לי כואב על הילדים, לא מעניין אותי איך שיקראו לי,

זה לא משחק לגו, מדברים על חיי הילדים, חייבים להתעלם מכל הדברים. הצעתי מתווה. במתווה שהצעתי בכתב לפני כמה שבועות כתובים במפורש שני יסודות: על התוכן של הטיפולים, אגב, כל השמות שהזכרת, אף אחד לא מטפל במוח עצם, תתפלאי לשמוע. במה? מוח עצם, השתלה. אחד לא, כי אין שם, אין במחלקה. נכון, צודק.

שוב, גם זה לא הנושא. אמרתי: אני אחלק את ההחלטה שלי לשני חלקים:

על התוכן, נתתי לרופאים מה שהם רצו. נתתי להם להפריד בין ילדים לבין מבוגרים, ואני אחראי לזה,

בונים שם מחלקה חדשה.

תני לי, גברתי. אני מוכן לשמוע גם קריאות ביניים, אבל רק להשלים את התשובה.

אני אחראי.

היום חזרתי עוד פעם על המחויבות שלי: אני אחראי שזה יהיה, וגם אם הם לא יחזרו, אני אעשה את זה.

זה אמרתי היום, ואני חוזר על זה היום, ב. בשערי צדק לא יהיה. יתהפך העולם, זה לא יהיה. זה הרס מערכת הבריאות. זה לא יהיה. חבל על הזמן. גם שערי צדק מבין שזה לא יהיה. כולם מבינים שזה לא יהיה. אז מצד אחד נתתי להם את העיקרון, והוספתי להם שש מיטות. אתם לא חולמים מה זה שש מיטות במשרד הבריאות. על מיטה אחת, מלחמת עולם יש לי. שש מיטות,

כדי שאם הוא ירצה לעשות תיירות מרפא, כי זה מקל על ההכנסות, לדעת זאב רוטשטיין אין מספיק חולים, הנה, קיבלת עוד, תעשה עוד, מרחיבים את המחלקה.

רק דבר אחד לא נתתי, תנו לי, אני אשמע אתכם, יש לי זמן. רק יסוד אחד לא נתתי: אין שערי צדק. לא הולך לפתוח בשערי צדק, ושיחזרו לעבודה. אני קורא להם גם עכשיו, אני לא רוצה לתקוף אותם על מה שעשו לי הלילה בכל מיני, כאילו נוטף ממני דם.

כן, אבל יש. אני לא הולך, נורא ואיום.

אני לא רוצה לשמוע את הנורא ואיום, כי זו לא המטרה. המטרה כרגע היא שאנחנו צריכים להגיד לרופאים: די, נגמר. בואו תגמרו. הצעתי להם גישור. אני בוועדה, למטה, אני הצעתי,

אני הצעתי שאתה תגשר. הם לא יקבלו אותי. רבותי, מתברר מהלילה, מה שקרה, מה שיצא, שיש כאן פוטש גדול כדי לעבור, לא רק הרופאים, גם אחיות, גם אנשי מינהלה, וחמור מאוד במדינת ישראל שזה יקרה במחלקה. ולכן, אני מסיים, ההצעה של הגישור עדיין על השולחן. אני מניח שהם לא יקבלו שום דבר היום, הם מחכים כרגע לבג"ץ. מה שבג"ץ יגיד זה מה שיהיה, ולכן אני לא הולך לוותר להם יותר. שערי צדק, out. אדוני השר, הם עשו אין-ספור טעויות, הם שמעו ממני. ואדוני השר, אני פתחתי את דברי בקמפיין האישי ואמרתי שזה מחריד, ואמרתי את זה גם בתקשורת כמה פעמים. זה לא מקובל עלי, וגם מה שהיה הלילה, שאני מצטערת, לא נחשפתי לזה, לא מקובל עלי.

אני אומרת לך רק דבר אחד, ועם זה תלך ממני: עומק השבר, אמרתי את זה. מה יותר מזה? לא נתקלתי, אדוני השר, במשבר כזה. היום שמעתי את עורכת הדין שלהם, אורנה לין. שמעתי אותה ברדיו היום, שהיא אמרה שהיא לא מאמינה. כמה פעמים אני צריך לחזור, ? אבל לא מולך, אדוני השר.

גברתי, או שאת מקבלת שאני שר הבריאות ואני אחראי, ואז אני אומר: אני אחראי שזה יהיה. מה היא אומרת לי "הוא לא מסכים"? "הוא לא מסכים" אני מסכים. אגב, הוא כן הסכים אתי, והם לא הסכימו. לא ניכנס להתנהגות של פרופ' רוטשטיין.

ההצעה שלי עומדת על השולחן.

ירצו לחכות לבג"ץ, שהם חושבים שאולי ייתנו להם את שערי צדק,

אדוני השר, תודה. אבל משבר כזה, לא נחשפתי לו.

יש לך ייפוי כוח ממני,

אתה לא חייב להשיב על כל הערה. התנהגתם פה בצורה מאוד מכובדת. אני מבקשת, כולם רוצים לעזור.

אני לא מחפש לקצר, אני רוצה להסביר לה: יש לך ייפוי כוח ממני להגיד להם ששוכנעת שאני הולך עם זה עד הסוף, גם אם הרופאים יחזרו וגם אם לא. אלה דברים ברורים מאוד ממני, כאן בכנסת. אני, בעזרת השם, אשתדל מאוד. צריך להביא תוספת מיטות?

אני מניח ששר האוצר לא יעמוד בדרכי. ברור שייתן לי שש מיטות. אני רוצה במילה אחת לסיים. דב חנין, נושא הסיעוד, ברור שזה קרוב ללבי. מה שמחכה כרגע, כפי שאתה יודע, מומחה בכנסת, בתוך כמה שבועות שר האוצר חייב להביא דיווח על ביצוע התקציב, רזרבות, ב-1 באוגוסט, אם אני לא טועה, אני מקווה שהבנתי טוב, ואז אולי תהיה לי בשורה טובה.

תודה רבה לשר הבריאות יעקב ליצמן. תודה רבה לכל השואלים. אני מתכבדת להזמין את שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת אלי כהן, להשיב על שאילתה דחופה מס' 359, מאת חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בנושא: מדיניות בענף המלט. בבקשה,

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, תודה על שאתה משיב לנו.

מונופול בשוק המלט, עד לאחרונה הוא החזיק בכ-90% מהענף. השנה ירד מחירו בכ-30% כתוצאה מיבוא, תחרות. כעת נשר, באמצעות אחרים, מבקש, הוא לא הגיש את הבקשה באופן אישי,

להטיל היטל היצף על היבואניות ולמנוע תחרות שתוזיל את המלט. אני מבקש לשאול את אדוני: 1. מה ייעשה להבטחת המשך פירוק המונופול של נשר בענף המלט? 2. אם אכן יומלץ על הטלת היטל היצף, האם תסכים לכך? כי המשמעות היא עלייה ביוקר המחיה.

גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת רוזנטל, החלטת הממשלה לעניין הסרת חסמים ועידוד התחרות בענף המלט קבעה שורה של צעדים שנועדו להגדיל את התחרות בענף זה. משרד הכלכלה והתעשייה כמובן היה שותף להחלטה זו. במסגרת ההחלטה אנחנו פועלים בשני מישורים:

פיקוח על מחירי המלט של נשר,

פיקוח על יבוא מלט ומתן רישיונות בהתאם לעמידה בתקן. תהליך היבוא הוא תהליך קצר ופשוט, שכפי שציינת, בהחלט מייצר ערוץ יעיל של תחרות.

ככלל, בתחרות לשם הורדת יוקר המחיה, ויבוא המלט חשוב, הוא חשוב בכלל, גם לנושא של ענף הנדל"ן. יחד עם זאת, אנחנו רוצים לקיים תעשייה מקומית יעילה, מתקדמת ותחרותית, שמספקת גם פרנסה לעובדים הישראלים. בעניין ההיצף, לעניין חברת מלט הר טוב, נפתחה חקירה ב-18 במאי בחשד לייבוא בהיצף של מלט מיוון ומטורקיה. ההליך מתבצע על ידי הממונה על היטלי סחר, בהתאם לחוק היטלי הסחר ואמצעי ההגנה, שכאמור, ישראל היא צד לאותם הסכמים. עם סיום החקירה של הממונה והגשת ההמלצות נבחן את כלל ההיבטים ונקבל החלטה מאוזנת, שתביא בחשבון את טובת המשק תוך שקלול שיקולים של יוקר המחיה, תחרות, תעסוקה ותעשייה.

חבר הכנסת רוזנטל, מעבר לתשובה הרשמית, בוא ננסה להבין את הדברים וכן הלאה.

אנחנו פועלים ותומכים בנושא הזה של תחרות, בנושא הזה של הורדת המחירים, בצורה ברורה. גם לפנַי קיבלו את ההחלטה בנושא של פיצול של נשר והר טוב.

לגיטימי שחברות ישראליות יבואו וידרשו לפתוח בחקירה בנושא הזה, והשלב שבו אנחנו נמצאים הוא השלב שבו אנחנו פתחנו בחקירה. לאחר שהבחור שמטפל בנושא הזה, הפקיד המקצועי במשרד הכלכלה, יגיש את הבדיקות ייתכנו שני מצבים: מסלול אחד, הוא יגיד: תשמע, אין היצף ואין כלום, תודה ושלום.

אפשרות שנייה, שהוא יגיד שיש היצף. במקרה הזה, שר האוצר ואני צריכים להחליט אם לקבל את ההמלצה שלו או לא. אנחנו לא חייבים לקבל את ההמלצה. אני מבטיח לך דבר אחד: אנחנו, לצורך העניין, נפעל בשקיפות.

גם הדוח שהוא מגיש יופץ,

ואני אשמח אם תגיד לי גם את דעתך.

אני הכי אשמח שבכלל ההמלצה שלו תהיה שאין בעיה ואין היצף וכן הלאה. אבל בוא נבין מהי הסוגיה של ההיצף בכלל,

ההיצף זה ירידת מחיר בטווח הקצר ועליית מחיר בטווח הארוך. אנחנו נמנעים בצורה גורפת מהטלת היטל היצף, לא אוהבים שימוש בכלי הזה. במהלך השנים האחרונות אפשר להגיד שהפעם היחידה שהוטל היטל היצף זה בעניין מפעל פניציה, לפני שאני נכנס לזה, זה היה המקרה היחיד שהוטל היטל בשלוש השנים האחרונות. בשלוש השנים האחרונות אתה צודק.

בשלוש השנים האחרונות זה המקרה היחיד שבו הוטל הטיל היצף. מה החשש שלנו? החשש שלנו הוא שבהיצף, לצורך העניין, רוצים לשבור את המפעל המקומי, אחרי שהמפעל המקומי מרוסק, אז אחרי זה מעלים את המחיר. אני לא יודע אם זה המקרה כאן. אני יודע רק דבר אחד:

פתחנו בחקירה. מה הממצאים, אני לא יודע. אני רק מבטיח דבר אחד: אנחנו נפעל בשקיפות מלאה. אני יכול להגיד לך שאנחנו נטיל היטל היצף רק אם זה יהיה המוצא האחרון והוא נדרש, וכן הלאה. מגיעות לשולחננו לא מעט פניות. אני גם יודע, יש עכשיו המפעל בשדרות, נכון. חבר הכנסת רוזנטל, אני כמובן אענה על כל שאלה, בשדרות כמובן כולנו יותר רגישים.

לבנו אליהם, נשר, אני לא אמשיך: מונופול וכן הלאה,

אבל אני אומר לך משהו: אנחנו נבדוק את זה במקצועיות, אנחנו נפעל בשקיפות, ולא נמהר להטיל היטל היצף, אלא אם כן זה באמת יהיה נדרש, שגם אתה תגיד לי: שמע,

אין ברירה, עושים כאן מעשה שלא ייעשה. אבל לא נמהר, ונפעל בשקיפות.

אני מודה לאדוני על התשובה ועל ההבטחה לשקיפות. אני בהחלט מציע שהדוח יושלם לפני ההכרעה שלך ושל שר האוצר, ותניחו אותו בוועדת הכספים, כי בדרך כלל אנחנו דנים בעניינים האלה. אני רק רוצה לומר לך דבר אחד: זה הסרט "נשר 2". כבר היה סרט "נשר 1" לפני 15 שנה, בדיוק אותו דבר. היה יבוא של מלט מירדן, המחירים ירדו, נשר הגיש בקשה להיטל היצף וקיבל אותו, כשאולמרט היה שר הכלכלה, והמחירים עלו בחזרה. אז אני לא אומר, חלילה, שלא צריך לשקול את כלל השיקולים, והעובדים בנשר, ונשר הוא מפעל חשוב וכו' וכו', אבל חלילה שנחזור לסרט הזה. זאת ההערה שלי, אדוני, ואני באמת מקווה שהדברים יישקלו כראוי. השאילתה חשובה, רגע, רגע, אדוני השר. זאת הייתה שאלה נוספת, אני מבינה.

יש לנו עוד שתי בקשות רשות דיבור, ואז אתה תשיב לכולם.

שואלים נוספים: חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חברי חברי הכנסת,

קראתי היום שכבודך ביטל פגישה עם המקבילה שלו ברשות הפלסטינית, שרת הכלכלה עביר עודה, ואני מכיר אותה באופן אישי. ולא רק זאת, בעקבות ביטול הפגישה גם נדחו, דחית, שורה של מחוות, הקלות, בדבר יבוא, מכסות יבוא. רציתי לשאול אותך, אדוני השר: האם זה נכון? האם באמת בוטלה הפגישה והאם בוטלו כל המחוות והדברים האלה שהיה מתוכנן לתת לציבור הפלסטיני ברשות הפלסטינית?

שאלה נוספת, חברת הכנסת ענת ברקו. בבקשה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, אני רוצה להתייחס לנושא שכבר דיברנו עליו. אתמול התחילו לנפק תעודות אזרחיות לחיילים שעברו הכשרה צבאית, סוף-סוף, אחרי שנה וארבעה חודשים,

הצבא מתחיל לשחרר למשק אנשים מוכשרים עם ניסיון מקצועי ועם תעודות ממשרד העבודה. מכיר את הנושא? אתמול התחלנו, ויהיה מבצע של עדכון, מאז שהחוק שלי נכנס לתוקפו לפני שנה וחצי. הדבר הנוסף הוא עבודה מועדפת לחיילים. חסרים לך נהגים במשק, חסרים נהגי משאיות, חסרים נהגי אוטובוס. ישנם חיילים משוחררים שיכולים לעשות את זה, שבאים עם הניסיון שלהם מהצבא, 2,500 חיילים בכל יום, ומשום מה שר האוצר לא מקדם את העניין הזה. ואני פונה אליך גם כחבר במפלגת כולנו: זה טוב למשק, זה טוב לכלכלה, זה יאפשר מקומות עבודה לחיילים, המשק לא יהיה תלוי במגזרים כאלה או אחרים, אתם תקבלו אנשים שכבר יש להם ניסיון בנהיגה, יהיו פחות תאונות דרכים, כי אנשים לא יאריכו במשמרות אין-סופיות בגלל שאין נהגים, ולא יעמדו אוטובוסים ולא יהיו הסעות לילדים בגלל העניין הזה. אני מודה לכם.

אדוני השר, יש לך עכשיו אפשרות להשיב על שתי השאלות הנוספות.

אני רוצה לברך על השאילתה הדחופה שהגיש חבר הכנסת רוזנטל. אני חושב שהדבר הזה היה חשוב. השאילתה שלך במקומה, ואנחנו בהחלט נקפיד לפעול כאן באחריות ובשקיפות, והדוח יופץ בצורה מלאה ותוכלו לבוא ולראות אותו, אם לפני שנקבל את ההחלטה ואם אחרי שנקבל את ההחלטה.

כל החלטה שנקבל תהיה שקופה, ומה שיעמוד לנגד עינינו זה תחרות ויוקר המחיה, וכמובן, העובד הישראלי. אבל הנושא של יוקר מחיה יהיה,

ואני אומר שוב: השאלה שלך נכונה, וטוב שהעלית אותה במועד הזה. לחברת הכנסת ברקו, ואז אני אתייחס לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חברת הכנסת ברקו, כאמור, אני מניח שאת השאילתה שלך צריך להפנות גם למשרד האוצר וגם למשרד הרווחה. ככלל, היום במדינת ישראל אנחנו נמצאים בשפל מבחינת רמת האבטלה, שפל של 30 שנה, שבו רמת האבטלה נמצאת,

חברת הכנסת ברקו, בכל תחום היום,

במדינת ישראל יש לנו היום בעיה ברוכה.

יש לנו שפל ברמת האבטלה, וכמעט בכל מקצוע חסרים עובדים, החל במהנדסים, ודיברת על נהגים, חרטים,

כלומר בכל מקום חסר. אבל אני בהחלט רוצה להרים את הכפפה,

להיעזר בחיילי צה"ל שמשתחררים ולהכין אותם למקצועות החסרים במשק. דיברת על נהגים, אני מדבר גם על בעלי מקצועות טכניים, ואני אשמח שתגיעי לפגישה בנושא הזה עם מנכ"ל המשרד החדש,

כמובן גם אני אקח חלק בדבר, ונדון בזה, בכל המקצועות. אני יודע שאת רואה חשיבות בנושא הזה, עם הצבא, ואני מציע שניפגש בנושא הזה בהקדם. במיוחד שיש לנו היום תעודות מקצוע לחיילים שהן אזרחיות לחלוטין. זה מאוד מאוד מסייע. תודה לך על התשובה, אדוני. בשמחה, גברתי. חבר הכנסת סעדי, אכן, הפגישה בוטלה. במהלך השנתיים האחרונות פעלנו רבות לפעול ולחזק את הקשרים הכלכליים עם הרשות הפלסטינית.

הגדלנו את מספר האשרות שהעובדים הפלסטינים מקבלים. אנחנו תומכים באזורי תעשייה שעובדים בהם עובדים ישראלים ועובדים פלסטינים יחד.

הפגישה הזאת נקבעה על מנת לחזק את המשך שיתוף הפעולה. אבל לא ייתכן, חבר הכנסת סעדי, שאנחנו רואים שבתחילת השבוע, או למעשה בערב שבת, פיגוע נתעב ורצח של שוטרת מג"ב, ולא מגנים אותו. אני הייתי מצפה גם ממך להגיד שצריך להפסיק את ההסתה ברשות הפלסטינית,

צריך לגנות את הטרור, צריך לגנות פגיעה בחפים מפשע. תאמין לי שאם הייתה פגיעה, אז זה עונש לעם הפלסטיני,

אם הייתה פגיעה באזרח פלסטיני חף מפשע, לא הייתי מתבייש גם אני לעלות ולגנות.

היה מצופה שהיד שמבקשת סיוע תגיד בקולה שהיא מגנה את הטרור, מגנה את הפיגוע, מגנה את הדברים.

אי-אפשר לבוא ולדבר בשני קולות, רק

הדבר הזה, חבר הכנסת סעדי, לא ייעשה. מחוות כיבוש, מחוות, רק מחוות. טרור, ואני באמת קורא לך: תפסיקו את הצביעות. כשתוקעים ללוחמת סכין בגב. חברת הכנסת ענת ברקו, באמצע הרמדאן, אני רוצה לשאול אותך שאלה, חבר הכנסת סעדי, חברת הכנסת ענת ברקו,

תני לו. לפי דעתי הוא נותן תשובה, חבר הכנסת סעדי, השאילתה היא אלי, אבל לפחות אני יכול לשמוע ממך שאתה מגנה את אותו פיגוע? אנחנו בעד מאבק ציבורי עממי, לא, לא, לא. האם אתה מגנה את הפיגוע של רצח שוטרת? זה לא קשור לשיתוף

תודה, חבר הכנסת סעדי.

אז אני מבקש את הדבר הבא, ואנחנו בעד מאבק ציבורי עממי, מאבק ציבורי עם סכין בגב.

חבר הכנסת סעדי, כפי

תודה רבה ושאפו ענק, ואני מעריך מאוד את התחלת המעורבות שלך ושל מנכ"ל משרדך במפעל סינרג'י לכבלים מנחושת.

אני מאוד מקווה שהמאבק הזה יצליח וימנע פיטורי עובדים. תודה רבה

הרפורמה נקבעה כהוראת שעה, על מנת לבחון את הישימות שלה בפן התפעולי, נוכח העובדה שהנתון של הספק לא תמיד ידוע בוודאות ולא ניתן לבדיקה פיזית. למרות העובדה שהחששות האלה הוכחו כנכונים, הוחלט להאריך את הוראת השעה לתקופה נוספת, ובמקביל, לקדם פתרונות לסוגיות התפעוליות, בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה. שאלה נוספת?

בבקשה? יש תאריך עד מתי זה יוארך? אנחנו בודקים את זה ונאמר לך עד מתי. אבל הוחלט להאריך את זה, קודם כול, לפחות באותה תקופה. אם לאותה תקופה, אין לי שאלת המשך.

תודה, אדוני סגן השר, ותודה לשואל. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, אוקיי, אז יש סיכום בין השואלים למשיבים על כך שיקבלו תשובה בכתב. סיימנו את השאילתות הדחופות ועוברים לחקיקה. לפני שאנחנו מתחילה בחקיקה, אני מפנה את תשומת לבם של חברי הכנסת לשינוי סדר החוקים בסדר-היום. אנחנו מתחילים בהצעת החוק הראשונה. אנחנו עוברים להצעות חוק. יש לנו הצעת חוק ראשית והצעה שהוצמדה.

של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז 2016, וההצעה השנייה, הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז 2016, של חברות הכנסת איילת נחמיאס ורבין ועליזה לביא. אלה שהוצמדו לשאשא ביטון, איננה, לא יכולים לעלות. הנה, הנה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון הגיעה. אני מבינה שהיא לא צריכה הכנה, כי היא, אוקיי, אז אני מזמינה את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון להציג את הצעת החוק שלה. ישיב לה סגן שר הפנים משולם נהרי, שגם אותו אני אחרי איילת. בבקשה, גברתי, עשר דקות לרשותך. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שעומדת לפנינו מבקשת ליצור מנגנון של פיקוח על מחירי הצהרונים. כולנו היינו עדים למחאת הצהרונים, לא רק בחודשים האחרונים אלא בכלל בשנתיים האחרונות, רצתי, זה מה שקורה כשאין זמן לעשות כושר, אז קצת מדרגות. למעשה, כבר בחודש נובמבר קיימנו כמה דיונים בוועדה לזכויות הילד, התקיימו גם דיונים בוועדת החינוך, ושם ניסינו להבין מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפסיק את עושק הצהרונים ברשויות המקומיות. כתוצאה מכך אנחנו התחלנו לקדם חוק שיחייב את הרשויות להגביל את עצמן מבחינת המחיר המרבי, שייתנו את השירותים הבסיסיים, הרי צהרון זה דבר בסיסי, ואנחנו לא נמצאים בעידן שזה מותרות, מרבית האנשים יוצאים לעבוד, אנחנו מעודדים את היציאה לעבודה, ואם אנחנו עושים את זה, אנחנו גם צריכים לאפשר להם את המסגרת הנכונה כדי שהם יוכלו לעשות זאת. יצאנו לדרך עם השלטון המקומי, עם ועד ההורים היישובי, יחד עם חבר הכנסת מרגי, שהוא יושב-ראש ועדת החינוך, יחד עם האוצר, והתחלנו לגבש נוסח שיגדיר בדיוק מה אנחנו מצפים שיהיה בצהרונים, מה יהיה מנגנון הפיקוח והאכיפה, איזה מחיר מרבי אנחנו בעצם קובעים, כדי שנוודא שלא יגבו יותר מזה. ובמהלך הדרך הגענו לשתי אופציות: האופציה האחת, כפי שזה בא לידי ביטוי גם בתוכנית "נטו משפחה" של השר כחלון, היא האופציה של צהרון בסיסי של 650 שקלים, שיינתן בכל הארץ בצורה אחידה, והאופציה השנייה היא צהרון מורחב של 935 שקלים, למי שירצה שירותים נוספים. אך ברור לכולם שאף רשות לא תוכל לקיים צהרון שהוא במחיר של יותר מ-935 שקלים. בא שר האוצר ואמר: על העלויות האלה אנחנו, כמדינה, מאפשרים סבסוד לכל תלמידי כיתות א'-ב', ובגנים, עד אשכול סוציו-אקונומי 4. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם באשכול גבוה, ואני לוקחת את למ"ס 10, לא יצטרכו לשלם הורים, בצהרונים שמופעלים על ידי הרשות או מי שסמוך על שולחנה, יותר מ-780 שקלים, שזה המחיר המרבי לצהרון במסלול המשודרג. הצעת החוק שלנו, שהגשתי יחד עם חבר הכנסת מרגי, באה לעגן בחקיקה את המחיר המרבי כפי שייקבע משנה לשנה על ידי שר החינוך, וכן להטיל סנקציה על רשויות שלא יעמדו בזה. אני חושבת שהעניין של סנקציה, קנס של עד 50,000 שקלים, הוא מהלך מאוד מאוד משמעותי, כדי שרשויות מקומיות יבינו שאנחנו באמת מתכוונים, שהרשויות המקומיות יבינו שאנחנו לא נאפשר יותר עושק של ההורים בשביל לקבל את השירות הבסיסי שמגיע להם מתוקף היותם תושבים באותו ישוב.

אנחנו גם נקבע את התקינה שתהיה, כדי להבטיח שהאיכות של הצהרונים לא תיפגע. שני המהלכים ביחד, של החקיקה ושל תוכנית "נטו משפחה" של השר כחלון, שמים סוף להפקרות בתחום הצהרונים ושמים סוף לעושק של ההורים בנושא הזה. אני חושבת שזו אמירה מאוד משמעותית של הכנסת. אני בטוחה שתהיה כאן תמיכה רחבה של כל חברי הבית. כולנו חושבים שהגיע הזמן להקל על כל המשפחות העובדות, שהן עמוד השדרה החברתי והכלכלי של מדינת ישראל, ואנחנו עושים את זה בכמה חזיתות: גם בעניין של פיקוח על מחירי הקייטנות, ועכשיו גם בנושא של פיקוח על מחירי הצהרונים. אני רוצה להודות לכל השותפים: למרכז השלטון המקומי, לחיים ביבס, לפורום ועד ההורים היישובי שהיה אתנו לאורך כל הדרך,

לוועדת החינוך ולעומד בראשה, חבר הכנסת מרגי, שגם היה שותף שלי בתהליך החקיקה. וכמובן כמובן, למשרד האוצר, ובראשו שר האוצר, שאמר: אנחנו לא נסתפק רק בפיקוח, אני מוכן לעשות צעד נוסף באחריות שאנחנו לוקחים ולסבסד את הצהרונים גם למחיר המרבי שאתם תקבעו. אני קוראת לכולכם לתמוך בהצעה, ובעצם לתמוך בציבור המשפחות העובדות. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יפעת שאשא ביטון. אנחנו כעת נזמין את חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין להציג לנו הצעת חוק שהוצמדה להצעה הראשונה. בבקשה, גברתי, לרשותך עד שלוש דקות. צהריים טובים. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה לדבר אתכם על מדינת ישראל של שנת 2017. מדינת ישראל של שנת 2017 היא מדינה שבה ברוב המשפחות יש שני הורים עובדים, ושני ההורים העובדים הללו לא יכולים לגמור את החודש. בשנות ה-70 מדינת ישראל הייתה מדינה שבה הורים יכלו לפרנס את עצמם בכבוד ממשכורת אחת, יכלו לגמור את החודש,

יכלו לחסוך לפנסיה ואפילו יכלו לעזור לילדיהם. גברתי היושבת-ראש, אני אודה לך על עזרה במליאה. כולם פה מאוד נרגשים, כי יום רביעי הגיע. אני מבינה שחברי הכנסת התחילו להתכנס כדי להצביע.

הם צריכים צהרון. אנחנו נחשוב על זה. אני אעביר את הבקשה ליושב-ראש הכנסת. רבותי, אנחנו מבקשים שקט, במיוחד הצוותים ויושב-ראש הקואליציה. בבקשה להנמיך את קולכם. אם אתם צריכים לסגור את העניינים, אז מחוץ לאולם, בבקשה. רק הגעת לכאן. רק הגעת. אין, אין, המהומה התחילה. חבר הכנסת דוד ביטן מפריע לי באופן טקסי,

אז אני מבקשת: או להנמיך את הקול או לצאת.

מפריע. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אנחנו נצטרך באמת לדאוג לחברי הכנסת לצהרון, אין לי מסקנה אחרת. חברתי יפעת שאשא ביטון, אין מנוס מהעניין הזה. בכל מקרה, בשנות ה-70 משפחה במדינת ישראל יכלה פשוט לחיות. בואו נדבר על זה. בשנת 2017, בישראל העשירה, תודה לאל, ותודה לזה שיש לנו גם קצת יותר משאבים מאשר השכל, שיש פה בשפע, משפחה לא יכולה לחיות במדינה הזאת. לגדל ילד במדינת ישראל עד גיל הבר-מצווה עולה, גבירותי ורבותי, 630,000 שקלים, 630,000 שקלים לילד אחד. אני נורא שמחה על הריבוי הטבעי. אני עצמי נלחמתי כדי להיות אימא. יש לי שלושה ילדים, ושניים מהם תאומים. אני לא רוצה לדבר אתכם, אנחנו לא ה-issue, לא חברי הכנסת הם ה-issue. כל הציבור הישראלי שנמצא בחוץ ונאנק תחת עלויות הצהרונים, זה דבר מטורף. אני רוצה להגיד לכם דבר חשוב מאוד ברמה הלאומית. חבר הכנסת מרגי, אני צריכה את תשומת לבך. במדינת ישראל צריך ליישם סוף-סוף, אחרי 20 שנה, את יום לימודים ארוך. לא יעלה על הדעת שבמדינה כמו ישראל ילדים בשעה 13:30 יוצאים מבית-הספר ומתחילים לחפש את עצמם. כי בסופו של דבר, אנחנו יודעים: ילדים מכיתה ג' אין להם צהרון במדינת ישראל, ובטח שלא במימון המדינה. כשאנחנו מחפשים את הבעיה ואת זה שאין שוויון הזדמנויות במדינת ישראל, הוא נמצא שם. לחברי ולחברותי אני קוראת לבדוק גם מה יהיה בצהרונים, זה השלב הבא. אנחנו נוודא שהתכולה של הצהרונים היא תכולה ראויה ומתאימה. הרשויות המקומיות, צריך להגיד, השלטון המרכזי פשוט הפיל עליהן את הטיפול בצהרונים, כי הבינו שיש בעיה ואמרו להן: עכשיו תטפלו בזה. אתם מכירים אבא ואימא שיוצאים מהעבודה בשעה 13:00? אני אבקש לסכם. התשובה היא: כמובן שלא, משום שהעבודה לא מסתיימת בשעות האלה,

גברתי יושבת-הראש. הפריעו לי, וגם קשה לי לדבר היום. אני אומרת לכם בצורה מפורשת: הפתרון האמיתי הוא יום לימודים ארוך, ולזה אנחנו צריכים להידרש. אבל בעת הזאת, הפיקוח על מחירי הצהרונים הוא דבר חיוני. אני מברכת את שר האוצר. אני מברכת את חברי חבר הכנסת מרגי, שסייע בעניין. אני אומרת לכם: אנחנו צריכים, תודה. לראות את המשפחות בעיניים ולוודא גם שאיכות הצהרונים תהיה ברמה גבוהה.

תודה רבה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. היות שסגן שר הפנים משולם נהרי לא נמצא באולם, ואנחנו יודעים ששתי ההצעות האלה הן בתמיכת הממשלה, נעבור ישר להצבעות. כעת נצביע על הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז 2016, כפי שהוצגה על ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז 2016, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. טלי, לא הספקת או שמשהו לא עבד? לא הספקתי.

אוקיי. בעד, 33 חברי כנסת, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובעת

כנסת, וואו. אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז 2016, עברה בקריאה טרומית, ועוברת גם היא לוועדת החינוך להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז 2017, של חברי הכנסת יעקב מרגי ויפעת שאשא ביטון. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת יעקב מרגי. ישיב לנו בשם שר החינוך השר ליצמן. בבקשה, עשר דקות לרשותך, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג היום בפניכם את הצעת החוק הנקראת הצעת חוק הצהרונים להצבעה בקריאה טרומית. כפי שאנחנו יודעים, הצהרון הוא מסגרת חינוכית בלתי פורמלית המשמשת לשהות יומית של ילדים, שבה 20 ילדים, ומיועדת לילדים עד כיתה ג'. הצהרון פועל לאחר שעות הלימודים הנלמדות במוסד חינוך ובתקופות של חופשות לימודים במהלך שנת הלימודים, ובלבד שהצהרון לא נמנה עם המסגרות להארכת יום הלימודים המופעלות וממומנות על ידי המדינה,

מסגרות ציל"ה, שזה צהרוני יום להעשרה, ותוכניות מיל"ת, מסגרות יום לימודיות, ויום חינוך ארוך, מה שנקרא יוח"א. הצעת החוק באה להסדיר את סוגיית הפעלת הצהרונים, כי עד היום המדינה, באמצעות הרשויות המקומיות, הפעילה צהרונים באשכולות 1 3, ובשאר חלקי הארץ, הרשויות המקומיות וכן מפעילים של צהרונים פרטיים, כל אחד בדרכו ובצורתו. הדבר יצר שוני ופערים, הן בתשלום, הן בתכנים והן בצורת ההפעלה. לפני כמה חודשים רעדה הארץ בעקבות מחאת הצהרונים, ומאז התקבלה החלטה אצלנו, בין החברים, לקיים שולחן עגול בשיתוף פעולה של חברי כנסת, במקרה הזה אנוכי יחד עם חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, המרכז לשלטון מקומי, משרד החינוך ונציגות ההורים. דשנו והבאנו מודל מוסכם, שתוקן פעם אחר פעם כדי להביא למצב אופטימלי, שמצד אחד נתקן, נחיל פיקוח, ושהמדינה תסבסד. לראשונה הצהרונים סמוכים על שולחנו של משרד החינוך.

לא היה לצהרונים תוכן פדגוגי, היום ייכנסו תכנים פדגוגיים וייכנסו הליכי פיקוח. בהליך הפיקוח יהיה תהליך של קבלת רישיון, בקשה לרישיון, יהיו סייגים לרישיון, תנאים למתן רישיון. הרישיון יהיה מותנה באישורי בריאות. גם תוקפו של הרישיון ייקבע, וגם תנאים לביטול רישיון במקרה של חריגות, וגם הגדרה של צוות הצהרון. המשרד יצטרך למנות רכזים ויגדיר את תפקידיהם. החוק יקבע גם את השירותים שהצהרון יספק לילדים, ומעל לכול: פיקוח, פיקוח הן על התכנים והן על המחירים. כפי שהזכירה חברתי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, תהיה גם סנקציה למי שיחרוג, סנקציה בסכום לא קטן.

וחייב שייאמר, חייב שייאמר, כי זה לא מובן מאליו, החוק הזה,

למדינה כ-900 מיליון ש"ח. לא כל יום, אפשר לעזור לכם שם? דוגרי, זה מפריע לי. אנחנו מבקשים שקט. לא כל יום עולה הצעת חוק ביום רביעי, שזה חקיקה פרטית, הצעת חוק שעלותה 900 מיליון ש"ח. זה לא דבר שבשגרה. ועם הוותק והניסיון הפרלמנטרי שלי אני גם יודע איך יתייחסו לזה במשרדים כמו משרד האוצר, בעבר, ומשרד החינוך. מכאן אני רוצה להודות, בדרך כלל זה נהוג בקריאה השנייה והשלישית, אבל במקרה הזה חייב שייאמר: תודה לכל מי ששיתף פעולה בשולחן העגול, כפי שאמרתי: חיים ביבס, מרכז השלטון המקומי, חברי הכנסת, כפי שציינתי, נציגות ההורים, משרד החינוך. אבל מעל לכול אני רוצה להודות לשר האוצר, שמצא את המקורות וראה את החשיבות והאמין בחשיבות של החוק הזה. ואם מדברים על צמצום פערים, ואם מדברים על סיוע למעמד הביניים, אין צעד יותר משמעותי מהצעד הזה, ואני מבטיח לכם, תזכרו: יהיו עוד צעדים חשובים, ונקווה שנקבל את הברכה גם בהמשך מכמה שרים שיושבים פה כדי שנצליח להביא עוד ועוד ברכה ועוד עוד חיזוק למעמד הביניים וצמצום הפערים. אני רוצה להודות גם לשר החינוך, כי לא תמיד שר מוכן לקבל עליו מטלות וחובות.

הוא הסכים לוותר לכאורה על צורת ניהול כפי שהייתה קודם ואימץ את התפיסה החדשה, הסכים לקבל את המטלה הזאת אצלו במשרד. אין לי אלא לומר תודה אחת גדולה, ואני מודה לחברי הכנסת שיצביעו בעד החוק הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי. ישיב לנו, בשם שר החינוך השר ליצמן. בבקשה, אדוני. מייד לאחר מכן נעבור להצבעה. חברי הכנסת היקרים, מאוד מאוד קשה לדבר כאן כשיש רעש בעולם, במיוחד הצוותים. עליזה, בבקשה תרגיעי שם את כולם. תודה.

גברתי היושבת-ראש, אני עונה בשם שר החינוך נפתלי בנט. הצעת החוק הנ"ל נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום 18 ביוני 2017. החלטת ועדת השרים הייתה לתמוך בהצעת החוק, בכפוף להסכמה עם משרדי החינוך, המשפטים,

הרווחה והבריאות. הצעת החוק

תעריפים מקסימליים לגבייה מהורי התלמידים עבור צהרונים המופעלים על ידי הרשויות המקומיות ועל ידי בעלויות פרטיות. עוד מבקשת הצעת החוק להסמיך את השר לקבוע בעתיד סל שירותים מחייב לצהרונים אלה. משרד החינוך רואה חשיבות בהסדרת הנושא, לשם הקלה של נטל התשלומים המושת על ההורים ולשם מתן מענה חינוכי מיטבי במסגרות המשך לתלמידים. בשל כך, בימים אלו מקיימים גורמי המקצוע במשרד דיונים עם המציעים על נוסח הצעת החוק. יצוין כי אנו רואים בהצעת החוק הצעת חוק משלימה לתוכנית הצהרונים הממשלתית המתגבשת היום במשרד החינוך, שבמסגרתה משרד החינוך יציב סטנדרטים, יפקח ויתקצב מסגרות צהרונים לגילאי הגן ובתי-הספר היסודיים בכיתות א' וב'.

אני מציע לחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולתמוך בהצעת החוק, בכפוף להסכמות כפי שצוינו בפתיח לתשובתי.

תודה, אדוני. מקובל, אני מבינה.

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. וכעת נצביע על הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז 2017, של חברי הכנסת יעקב מרגי ויפעת שאשא ביטון. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז 2017, לוועדת החינוך התרבות והספורט נתקבלה. 48 חברי כנסת בעד,

אין נמנעים, אני קובעת כי הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז 2017 עברה בקריאה טרומית, ועוברת לוועדת החינוך התרבות והספורט להכנה לקריאה

כפי שהודעתי לכם לפני כחצי שעה, סדר-היום שונה, ולכן אנחנו עוברים כרגע להצעת חוק גיל

אני חוזרת ומבקשת לצאת מהאולם, מי שמדבר. מי שמעוניין להקשיב, שיקשיב. וכל הצוותים, אני אתחיל לקרוא לכם בשמות.

גברתי היושבת-ראש, אני חוזר: הצעת חוק גיל הפרישה קובעת בסעיף 9 שהשר, הכוונה לשר האוצר, יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955. השר, שר האוצר, מקבל את ההמלצות של הוועדה, הוא מביא אותן לוועדת הכספים, כך כתוב בחוק, וועדת הכספים תיתן החלטתה בעניין המלצות השר עד יום ח' באב התשע"ז, 31 ביולי 2017. מה שקרה בינתיים,

ביקשנו, אני ביקשתי את המלצות השר, כדי שלא יישאר מצב שבו יעלה גיל הפרישה בלי שהתקבלה איזושהי החלטה. השר כתב לי, בפעם האחרונה שהוא כתב לי על העניין הזה, הוא כתב לי כמה פעמים, אבל בפעם האחרונה שהוא כתב לי, שזה כבר היה ממש היום האחרון, שהוא מבקש, הוא לא ממליץ, הצוות הגיש את מה שהוא הגיש, הוא לא ממליץ, והוא מבקש לשמוע מה ההחלטה של ועדת הכספים.

יש שאלה משפטית לגבי העניין הזה, אבל תכף נראה מה נעשה. ישבו אתי ראשי אגף התקציבים במשרד האוצר, יש להם תוכניות על העלאת גיל הפרישה, שיכול להיות שצריך לדון בהן ואפשר לקבל לגביהן החלטה יחד עם חברי הוועדה, בעיקר חברות הוועדה, שהיו מאוד פעילות בעניין הזה,

אבל אמרתי להם: בסדר, אני בעד הדיון הזה, ויכול להיות באמת שיש דברים שצריך לעשות, שאולי בעבר היינו נמנעים מלעשות אותם, אבל בתנאי אחד: התנאי הוא שיישמר הסטטוס קוו, שלא תהיה חרב מונחת על צווארנו, שבעצם עד שאנחנו נקבל החלטה גיל הפרישה יעלה, בלי משים, והם הסכימו. עכשיו יש ויכוח על מה הם הסכימו,

אני לא רוצה לדבר בשמם. אני מבקש שההחלטה על העלאת גיל הפרישה תתקבל בכובד ראש,

שאנשים ידעו את אשר לפניהם, ויש מה, כפי שהסבירו לי: יש דברים שיש להם משמעות עצומה, גם לגבי התקציב של הפרישה, של הפנסיה, הרבה דברים שצריך לדון בהם. זה לא מעכשיו לעכשיו, בוודאי לא כשאין המלצה של השר. והשר, אני מכבד את ההחלטה שלו. שר האוצר אומר: לא גמרתי בדעתי אם צריך להעלות את גיל הפרישה או לא, אז אני מבקש: קודם תדונו אתם. אני מכבד את ההחלטה הזאת, אבל אז אנחנו היינו צריכים למנוע את המצב, אני רוצה להגיד לחברי הכנסת מה הולך לקרות: בעוד שבוע וחצי,

אבל בסוף יוני, זאת אומרת באופן מדי כמעט, וזה הולך לקרות עכשיו, כי צריך להודיע לקבוצת הנשים של 1955, הביטוח הלאומי מודיע להן שמפסיקים להן את קצבת הזקנה, כי מבחינת הטבלאות של הביטוח הלאומי גיל הפרישה עלה, עלה בארבעה חודשים, לפי המדורג, הביטוח הלאומי, לפי החוק האבסורדי הזה, איננו קשור בכלל לחוק גיל הפרישה. ואז אנחנו באים דיברנו על זה בוועדה, אמרנו: בהסכמה, הצעת חוק שחתומים עליה כל חברי ועדת הכספים. והצעת החוק אומרת שהטבלאות של הביטוח הלאומי, ששולחים לקבוצת הנשים או לכל קבוצת נשים שתגיע למצב שבו גיל הפרישה לא עלה, הם כבר מודיעים להן שהם מפסיקים את קצבת הזקנה. והגיעו נשים, הם כבר כתבו את זה עד גיל 68 וארבעה חודשים,

ועקרות בית. נכון, כן, נכון. כשאנחנו ישנו, הביטוח הלאומי גנב מעקרות הבית, נכון. נכון. נכון.

אני מנסה עכשיו, השר כץ, והן בדרך ל-70. השר חיים כץ, אני מנסה עכשיו שההחלטות יתקבלו, אני אמרתי: אני רוצה שגם אתה תהיה בהחלטה, אבל אני רוצה שלא יהיה פתאום מה שקורה זה שבאות חברות כנסת ואומרות: דיברו אתי נשים, האמת היא שפנו גם אלי, הודיעו לי מהביטוח הלאומי שיורדת לי קצבת הזקנה, כי גיל הפרישה עלה. וגיל הפרישה לא עלה. אז אני מבקש: אנחנו, התקנות של קרנות הפנסיה.

אז זה דיון שהוא לא דיון כזה. אמרתי את זה קודם, לא הקשבת. כי אחרת אנחנו נפיל על כל העמיתים, אמרתי את זה.

מאה אחוז, אבל השר כץ, השר חיים כץ, זה לא החוק הזה, זאת אומרת, אני לא שם. אני רוצה לדון על זה. כדי לדון על זה אמרתי להם, והם אמרו: יחד עם השר כץ. עם השר חיים כץ.

זה יכול להיות גם עבודות הרכבת בשבת, אז זה היה חשוב לי, מה יש לך?

לא, ישראל, עובדים בשבת.

כמה אנשים עובדים? עובדים, עובדים.

לא, אני התכוונתי השר ישראל כץ. השר חיים כץ, כדי לקיים דיון בין היתר בנושא המרכזי הזה, שהוא קריטי, שכולם מכירים אותו, צריך לקיים דיון בנפש חפצה, לא בצורה כזאת שאתה מקבל טלפונים ואומרים לך: הביטוח הלאומי מוריד את, החוק הזה אומר: הביטוח הלאומי מוצמד לחוק גיל הפרישה. גיל הפרישה עולה, מורידים את קצבת הזקנה, גיל הפרישה לא עולה,

אז זה אחד הדברים,

גם מוסכמים,

אבל מוסכמים. יש סעיף שני שהוא חלק מן העניין.

המציאות היא שהביטוח הלאומי, אם הכנסת תאשר את זה, הביטוח הלאומי יוצמד לגיל הפרישה, לחוק גיל הפרישה, אז ב-31 ביוני לא יקבעו את הטבלאות האלה, כפי שאנחנו שומעים מנשים רבות. ואז אני אומר את מה שאמרתי להם, לאגף התקציבים: אבל מה יהיה ב-31 ביולי? ב-31 ביולי אין החלטה, כי אין המלצה של השר, ואז גיל הפרישה יעלה, לא רק הביטוח הלאומי, הגיל עצמו יעלה. אמרתי להם: אני מבקש שנקיים דיון בעניין הזה, מה עושים אז? ואז אנחנו מבקשים בחוק שיאמר את הדבר הכי פשוט: כל עוד אין החלטה כזאת או אחרת, גיל הפרישה לא עולה. אני רוצה רק שנדע כולנו, כל חברי הכנסת, מהקואליציה והאופוזיציה: יכול להיות פה מצב שהוא הדבר הנורא ביותר מבחינת הפרלמנט, מבחינת הכנסת, הדבר הנורא ביותר. העלאת גיל הפרישה של נשים שעובדות זה דבר מאוד משמעותי מבחינה ציבורית, הוא לא דבר של מה בכך, איזו הצעה זניחה. מדובר בדברים שאנשים, יש נשים שיושבות על זה, מתייעצת ועושה דברים. אם אנחנו לא מעבירים את החוק הזה, צריך שידעו חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה: מתקבלת החלטה, שלא תהיה טעות, אם זה ב-31 ביוני, או ב-31 ביולי, או שנניח אפילו אם ייתנו ארכה, תתקבל החלטה על העלאת גיל הפרישה לנשים בלי שדנו בזה, לא מליאת הכנסת, לא ועדת הכספים, שלפי החוק צריכה לדון בזה.

גפני, אז לא, מה לעשות. הפרשנות שלה מאוד, וגם,

בסדר, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. הפרשנות של ועדת הכספים, לא. חלילה, אל תיתן תוקף לטענה, היא שונה, היא שונה. אנחנו נדבר על זה בוועדה, אם זה אכן יאושר ויועבר לוועדת הכספים, ששם המקום, אנחנו נדון בעניין הזה. אבל זה מותנה בכך שיש דיון.

מה זה משנה שאת אומרת כך או ההיא אומרת אחרת?

המציאות תהיה שגיל הפרישה יעלה בלי שאנחנו בכלל דנים על זה. אבל היועצת המשפטית שלך אומרת אחרת. בסדר. היא אומרת שהוא לא, מי שמשלם זה האוצר והביטוח הלאומי, אבל נדבר על זה בוועדה. זה נכון.

אני באמת מסכים לפרשנות הזאת, אבל זה לא רלוונטי עכשיו, כי אם אין חוק, ואין במה לדון,

טוב, אני אומר שהחוק אומר מה העיקרון. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, החוק הזה אומר שלא תתקבל החלטה בלי שיתקיים דיון ונחליט.

אז יתחיל דיון, האם מחליטים כך?

האם הפרשנות הזאת נכונה או הפרשנות הזאת נכונה? אבל אני לא אומר שלא להעלות את גיל הפרישה. אני לא אומר את זה. אם הסעיף הזה עובר, אנחנו דנים בעניין, ואז דנים בפרשנויות. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. אני גם מבקש שזה יידון בוועדת הכספים, שהחוק קובע, גם התקיימו הדיונים שם, החוק קובע בעניין הזה דרך אגב, יש חלקים להעלאת גיל הפרישה שזה לא ועדת הכספים אלא ועדת העבודה והרווחה, ואני לא הולך לגעת בזה, מה שקשור לוועדת העבודה והרווחה יהיה בוועדת העבודה והרווחה. מה שהעלה השר חיים כץ, גם הוא טיפל בזה, בהיותו יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, לא ערערתי על זה. הדבר היחיד שנמצא בוועדת הכספים, ואת זה החוק מחייב, זה הנושא הזה של החוק להעלאת גיל פרישה, ובחוק הזה אנחנו צריכים לקיים את הדיון. שר האוצר הכניס אותנו למצב, ואני אמרתי, אני מכבד את זה, אבל הוא הכניס אותנו למצב שלא מופיע בחוק: מה קורה כאשר שר האוצר לא מביע עמדה והוא אומר: ועדת הכספים תקבל החלטה. אני מבקש, גברתי היושבת-ראש, לאשר את הצעת החוק. הצעת החוק הזאת, חתומים עליה מכל המפלגות, כל חברי הוועדה, ואני מבקש את התמיכה בחוק ושהיא תעבור לדיון בוועדת הכספים.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני. יש לנו,

שתי הצעות שהוצמדו, וכעת אני מזמינה את חברת הכנסת שרן השכל, שתציג לנו את הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2016, של חברות הכנסת אורלי לוי אבקסיס ושרן השכל. בבקשה, גברתי, לרשותך עד שלוש דקות. תודה רבה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שהגישה את הצעת החוק הזאת שלה ושלי, לא יכלה להגיע היום למליאת הכנסת להציג אותה, ולכן ביקשה ממני שאבוא ואציג את הצעת החוק במקומה. אז אני אקריא כמה מילים במקומה וגם אביא קצת משלי. אני עולה לנמק בשם חברת הכנסת אורלי לוי, שנבצר ממנה להגיע. נשים בישראל יכולות לקבל את קצבת הזקנה כבר בגיל 62, מה שיצר נוהל שעל פיו נשים פורשות בגיל הזה משוק העבודה. אף שהן עובדות חמש שנים פחות, הן חיות בממוצע עד גיל 84, שלוש שנים יותר מהממוצע של הגברים. כיוון שבמהלך שנות עבודתן, בהנחה שעבדו, הן הרוויחו בממוצע 33% פחות ממשכורת הגבר שלצדן, יותר ויותר נשים שפורשות יוצאות לפנסיה ארוכה כשהן עניות. האמת, שיש הרבה מאוד רעש. אולי אפשר, הנה, שוב הרעש מפריע. ולהוסיף לי, האמת, גם הצוותים שלנו פה, הסדרנים, אפשר לבקש גם מהם שקט שם?

תודה רבה. כיוון שתוחלת החיים עולה, ואתה הבריאות, הרי שגיל 62 עבור נשים רבות הוא אמצע החיים. הן עדיין לא רוצות לטפל בנכדים אלא להמשיך לעבוד ולצבור פנסיה, מה שגם עולה בקנה אחד עם רצונו של הביטוח הלאומי לאחר את קצבאות הזקנה, בטענה שבתוך 20 שנה לא יוכלו לשלם אותן יותר. מספר האזרחים שיעברו את גיל 65, שעומד היום על 10%, יגיע בתוך שני עשורים ל-15%, ואתו, גם הנטל הכלכלי. מכל הסיבות האלה נכון לייצר מצב מבני שמעלה את גיל קבלת קצבת הזקנה בכמה שנים, אבל בתנאי אחד: שדואגים גם לנשים שלא שפר מזלן להיות מנהלות בנק. מדובר באותן מובטלות, אלה שקשה להן למצוא עבודה מגיל 50 או נשים במקצועות שוחקים, שמשוועות לצאת לפנסיה ולנוח: מנקות, עובדות כפיים, וגם מדובר על אלה שנחשבות מבוגרות מדי ומתקשות למצוא מקום עבודה ופרנסה ראוי בגילים מבוגרים. הוחלט להעלות את הצעת חוק הפרישה בתמיכת ממשלה, ולקראת קריאה ראשונה, להעלותה שוב לוועדת שרים, בהתאם לעמדת שר האוצר. אני רק רוצה לומר כמה מילים על כך: תראו, מעלים את גיל הפרישה של הגברים בשנתיים ואת גיל הפרישה של הנשים מעלים בעוד ארבע שנים. יש לנו עדיין אתגרים רבים לפני שמעלים במספר כפול של שנים את גיל הפרישה של הנשים. עיקר הבעיות הן באמת פערים בשכר בין גברים לבין נשים, ואנחנו רואים זאת יום-יום במקצועות השונים. הדבר השני הוא שאין להן מקום במקצועות רבים בשוק העבודה, ולכן יש תעסוקה יותר נמוכה של נשים מאשר של גברים. הדבר השלישי הוא שנשים רבות בעצם מפוטרות לפני גיל הפרישה, ובגילאי 40 50 קשה להן הרבה יותר למצוא מקום עבודה חדש. זהו אתגר שאנחנו עומדים מולו, שר הרווחה מודע לו וגם עובד קשה כדי לפתור אותו, והצעת החוק הזאת בדיוק מבקשת לדון במתן פתרונות לנשים בשוק העבודה לפני העלאת גיל הפרישה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחברת הכנסת שרן השכל. [הצעת חוק

בבקשה, גברתי, גם לרשותך עד שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חברי וחברותי חברות הכנסת, אני מאוד שמחה שאנחנו מגיעות ליום שאנחנו נעביר את הצעת החוק הזאת, שתייצר קצת יותר ודאות אצל מספר עצום, אלפים רבים ביותר, של נשים שלא יודעות אם הן יכולות לפרוש, לא יכולות לפרוש, תודה רבה על התיקון, השר חיים כץ. עשרות אלפי נשים, גברתי, את יכולה שוב להשתיק אותם, שם בקואליציה?

אני שוב פונה, חבר הכנסת סעדי, כל חברי הכנסת. איפה הסדרנים שלנו? בבקשה תעברו, כל מי שמדבר, פשוט לבקש לצאת מהאולם. כל מי שמדבר, אני מבקשת לצאת מהאולם. תודה, גברתי. אז כאמור, אני מאוד שמחה שהגענו ליום שאנחנו מעבירות, באיחור רב וחמור, את הצעת החוק הזאת, שתיתן קצת יותר ודאות לעשרות אלפי נשים שלא סגורות על זה אם הן באמת יכולות לפרוש או לא יכולות לפרוש, אם הן תקבלנה קצבה, אם הן תקבלנה פנסיה או לא תקבלנה. צריך להגיד, גברתי היושבת-ראש, שהמצב הזה, האי-ודאות הזאת, המצוקה הזאת, הייתה ידועה לנו כבר חודשים ארוכים מאוד. הצעת החוק שלי, שאנחנו עכשיו נצביע עליה, הוגשה כבר בנובמבר 2016, ומשום שבכל זאת התמשכו ההתמהמהות וההתפלפלות והדיונים ותכף,

שנייה, שר האוצר יחשוב אולי עוד רגע ותכף אולי, אז אני ב-8 במרס שאלתי כאן, יושב כאן חברי סגן שר האוצר, שכעס עלי כעס רב ואמר שלא האזנתי לתשובתו, אבל שאלתי אותו שאילתה ואמרתי: מתי יחליט שר האוצר ומה, וזאת הייתה השאלה המרכזית, מה אדוני מציע לנשים האלה שפונות ללשכתי, ובגלל הפניות האלה, בזכות הפניות האלה, גם יזמתי את הדיון בוועדת הכספים, שהתקיים ב-20 במרס,

אנחנו אמורות לפרוש בגיל 62 אבל אנחנו מקבלות הודעות מהביטוח הלאומי ומקרנות הפנסיה שלנו שלא נקבל, כי גיל הפרישה עולה. לא קיבלתי תשובה מאדוני סגן השר אז. צריך להגיד, גברתי היושבת-ראש: האמת היא שגם למשק אי-ודאות זה דבר גרוע ולא טוב, ומביא הרבה אי-סדר והתנהלות לא קונסטרוקטיבית. אבל לכל אחת ואחת שבאמת לא יודעת מה יהיה אתה, ודאי וודאי אלה שכבר לא עובדות, כבר מחוץ לשוק העבודה, כבר מחוץ לעולם העבודה, ולא יודעות אם תקבלנה או לא תקבלנה בגיל 62 את קצבת הזקנה, הצעות החוק האלה שיעברו עכשיו, הוודאות הזאת שתושג להן היא ממש ממש דרמטית. אז כולי תקווה שכשיתקיים הדיון, כשתתקבל ההחלטה, היא באמת תתקבל באופן כזה שיאפשר לנו מצד אחד להרוויח את הרווחים שאפשר להרוויח מהעלאת גיל פרישה, אבל באופן חד-משמעי להגן, לשמור ולא לאפשר לפגוע בכל הנשים שכל הדיבור על העלאת גיל פרישה פשוט לא רלוונטי עבורן. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. ישיב לנו, על כל שלוש הצעות החוק האלה, סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן. בבקשה, אדוני. מייד לאחר מכן אנחנו נעבור לשלוש הצבעות נפרדות. בבקשה, אדוני. תודה, גברתי היושבת-ראש. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון, הצמדת גיל פרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה),

ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק של חבר הכנסת גפני, בכפוף לתנאים הבאים, שוב את לא מקשיבה. מרב מיכאלי, אני עונה לך, את לא מקשיבה. בכפוף לתנאים הבאים. קדימה, פרט את התנאים. בא נשמע אותך מפרט את התנאים, אדוני סגן השר. לא, זה עדיין להצעה הראשונה של גפני. אלייך עוד לא הגענו. בגללה אני חוזר. בכפוף לתנאים האלה: התמיכה תהיה בסעיף 2(1) בלבד, והצעת החוק תוחזר לוועדת השרים לפני קריאה ראשונה. הסעיף האמור גורס כי לוחות גיל הפרישה בחוק הביטוח הלאומי, המתייחסים לגיל שבו זכאית אישה לקבל קצבת זקנה המותנית בהכנסה, יימחקו, ותהיה הפניה ללוחות גיל הפרישה לאישה המופיעים בחוק גיל פרישה, התשס"ד 2004. עד כאן הצעת החוק עם התנאים שלה, כפי שאמרנו. אבל באשר להצעת חוק של חברת הכנסת מרב מיכאלי, יובהר כי הצעת החוק מתקנת למעשה את חוק גיל פרישה, התשס"ד 2014, בעוד התיקון שלו הסכימה ועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה האמורה נוגע לחוק הביטוח הלאומי . גם הצעת החוק של חברת הכנסת אורלי לוי ואחרים נוגעת בעיקרה לתיקון חוק גיל הפרישה. עוד יובהר כי שני התיקונים האמורים דומים בעיקרם לאותם סעיפים שלהם התנגדה ועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה האמורה. אבל מכיוון שגם מרב מיכאלי, ואני גם מבין שאורלי, הסכימו להיצמד לתנאים של הצעת החוק של חבר הכנסת משה גפני, אבקש מכם לתמוך בהצעות החוק, להעבירן לוועדת הכספים ולהחזירן אחרי קריאה ראשונה לוועדת השרים. תודה רבה.

הפעם הקשבת. תודה רבה לסגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן.

האם כל ההתניות מקובלות על המציעים?

מקובל? מקובל? אני הסכמתי למה שגפני הסכים. כן, כן, ברור. רבותי, אנחנו מתחילים בהצבעות. שלוש הצבעות רציפות. כעת נצביע הצעת חוק גיל פרישה (תיקון, הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז 2017, כפי שהוצגה על ידי חבר הכנסת משה גפני. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק גיל פרישה (תיקון, הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז 2017, לוועדת הכספים נתקבלה.

58 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק גיל פרישה (תיקון, הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז 2017, עברה בקריאה טרומית, ועוברת לוועדת הכספים להכנה לקריאה ראשונה. לפרוטוקול, חבר הכנסת מיקי רוזנטל מבקש להצטרף כתומך, וגם השר אזולאי. אנחנו עוברים להצבעה שנייה, על הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה),

מיכאלי. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז 2016, לוועדת הכספים נתקבלה. בעד, 63, אין מתנגדים, אין

אביב או רעננה לא יהיה נכון לתושב בית אל או קדומים. אבל העתירה הזאת גם תעשה עוד דבר, סליחה, החוק הזה יעשה עוד דבר, והוא יעביר עתירות גם בנושאי תכנון ובנייה מבג"ץ לבתי-המשפט המחוזיים.

עמותת "רגבים", שהייתה לי הזכות להימנות עם מקימיה, מגישה הרבה מאוד עתירות כאלה בכל רחבי הארץ, מתוך דאגה כנה לשלטון החוק ולאכיפתו במדינת החוק הדמוקרטית שלנו. את רוב העתירות הללו אנחנו הגשנו, ו"רגבים" מגישה גם היום, לבתי-המשפט המחוזיים, מכיוון ששם זה מתנהל. אין סיבה בעולם שביהודה ושומרון זה יצטרך להתנהל בבג"ץ,

לא ברמת העלויות, אבל גם לא ברמת הטיפול שלו זוכות העתירות הללו בבג"ץ. וכאן אני רוצה לשתף אתכם, חברי גם בקואליציה וגם באופוזיציה, במעט נתונים סטטיסטיים שיציגו את האפליה הזועקת לשמים, את השונות הדרמטית שבה בית-המשפט מתייחס לעתירות משני צדי המתרס הפוליטי שמגיעות בפניו.

שמגיעות מארגוני שמאל קיצוני ומערבים נגד בנייה לא חוקית,

של יהודים ביהודה ושומרון, ויש עתירות שמוגשות על ידי יהודים או ארגוני ימין כנגד בנייה לא חוקית של ערבים ביהודה ושומרון.

כל העתירות הללו מעוררות את אותן שאלות משפטיות בדיוק. אנחנו בתחום המשפט המינהלי, חובתה של המדינה, חובתן של רשויות אכיפת החוק לאכוף את החוק, לממש צווי הריסה שמוצאים כנגד מבנים לא חוקיים. רשויות אכיפת החוק לא עושות את המוטל עליהן פעמים רבות ולא אוכפות את החוק, ועכשיו נשאלת השאלה אם פעולתן של הרשויות היא כה לא סבירה עד כדי שהיא מצדיקה התערבות של בית-המשפט, והוא צריך להורות לאותן רשויות, למדינה, לאכוף את החוק במקרה פרטי או במקרים רבים. מתעוררות אותן שאלות משפטיות בדיוק. אנחנו בחנו את היחס של בית-המשפט באמצעות בחינה סטטיסטית של כלל העתירות, חברת הכנסת ציפי לבני, גם משפטנית, שרת משפטים, תקשיבי טוב: בחנו את כלל העתירות שהוגשו בסוגיית הבנייה הלא-חוקית, משני צדי המתרס, מאז שנת 2006 ועד סוף שנת 2015, שאז יצא הדוח הזה,

נקרא משום מה "על עיוות הדין". לא בחנו את התוצאה הסופית של העתירות, ופה אפשר לומר, כמובן: כל מקרה לגופו, קשה מאוד לנתח סטטיסטית תוצאות סופיות של הליכים, בחנו אך ורק את הצעדים הפרוצדורליים שבית-המשפט מקבל, החלטות פרוצדורליות שבית-המשפט מקבל כאשר הוא צריך לטפל בעתירות כאלה, החלטות שבדרך כלל מתקבלות לפני שהעתירות נדונו לגופו של עניין. הטיפול הפרוצדורלי הזה משקף ללא כל ספק את החשיבות שבית-המשפט מייחס לאותן סוגיות. בואו נתחיל מן הנתון הראשון,

אני מדבר עכשיו על כל העתירות שהוגשו, משני הצדדים, לא בחרנו עתירות מסוימות, כל העתירות שהוגשו כנגד בנייה לא חוקית של יהודים ביהודה ושומרון, כל העתירות שהוגשו מאז שנת 2006 כנגד, ומדובר על הרבה מאוד עתירות, על ידי יהודים כנגד בנייה לא חוקית של ערבים. בואו נתחיל לבחון את הנתונים. בואו נדבר רגע על מספר ימים לתגובה מקדמית. שופט מקבל עתירה, כרגע כל מה שיש לו לנגד העיניים זה כתב עתירה. הוא לא יודע אם מה שכתוב שם הוא אמיתי, הוא לא אמיתי, לא הוגשה תגובה לא של המדינה, לא של המחזיקים המשיבים הנוספים, לא התבצע דיון,

בתוך כמה זמן הוא מורה למדינה להגיש תגובה מקדמית? פסיכולוגיה פשוטה אומרת: אם זה משהו שנראה לו מאוד חשוב,

הוא יגיד למדינה: תגישי תשובה מהר, אם זה משהו שוואללה, לא כל כך חשוב, בסוף מחלקת הבג"צים עסוקה, לא צריך להעמיד אותה לדום עכשיו ולרוץ לתת תשובה, אז הוא ייתן מועד רחוק יותר. אז הממוצע של מספר הימים לתגובה מקדמית שבג"ץ הורה למדינה להגיש בעתירות כנגד בנייה לא חוקית של יהודים, 23.17 ימים. בממוצע, בתוך 23 יום צריכה המדינה להגיש תשובה, ממוצע הימים לתגובה בעתירות נגד בנייה לא חוקית של ערבים, 51.88, כמעט 52 יום. זאת אומרת, אנחנו מדברים על יותר מפי שניים. המשמעות הפשוטה היא שכאשר השופט התורן מקבל את העתירה ועובר עליה, קורא את הסיפור שמספר צד אחד, כאשר מדובר על בנייה לא חוקית של יהודים זה חמור,

צריך לטפל בזה מהר, מהר מהר המדינה צריכה להגיש בקשה לתשובה. כאשר מדובר על בנייה לא חוקית של ערבי,

לא קרה שום דבר. אז ערבי בנה לא חוקי, אפשר לתת לו להמשיך, המדינה נדרשת להגיב תוך יותר מפי שניים ימים על העתירה.

החלטה טכנית, לא הוגשה תשובה של צד שני, מאיפה המידע הזה?

הוא נכון או שזה סיפורי עלי באבא ושבעת השודדים.

ההחלטה הבאה שבית-המשפט נדרש לתת בתיק הוא בשאלה אם הוא נותן צו ביניים או לא,

חלק גדול מן העתירות מוגשות כנגד בנייה לא חוקית בתהליכי בנייה, ואז באים העותרים ומבקשים מבית-המשפט צו ביניים שיקפיא מצב קיים ויאסור את המשך הבנייה עד לבירור העתירה, כדי שלא ייקבעו עובדות בשטח. ב-87% מן העתירות שהגישו ערבים או ארגוני שמאל קיקיוניים וקיצוניים כנגד בנייה לא חוקית של יהודים ונתבקש בהם צו ביניים,

העתירה הוגשה תוך כדי הבנייה, ב-87% ניתנו צווי ביניים. לעומת זאת, ב-17% בלבד מהעתירות שהוגשו כנגד בנייה לא חוקית של ערבים, כאשר מדובר עכשיו על עבירה שהיא תוך כדי בנייה והעותרים אומרים לבית-המשפט: אדוני, בוא נעצור את זה, אחרת הסעד שיתבקש בעתירה יהפוך לבלתי רלוונטי. הרי ברור שלהרוס בית מאוכלס וכו' נכון, חבר הכנסת אוחנה? הרבה יותר קשה מאשר להרוס בית בתהליכי בנייה, להרוס שלד או יסודות. 87% מול 17% צווי ביניים.

בשלב הזה בדרך כלל לא מוגשת תשובה,

אז רק תגובה מקדמית. בית-המשפט עוד לא יודע כרגע אם העתירה היא נכונה או לא נכונה. מה רמת החשיבות שהוא מייחס לעצירת הבנייה? אז לעצור בנייה לא חוקית של יהודים, חייבים לעצור מייד, של ערבים,

לא קרה שום דבר. השלב הבא הוא כמה זמן לוקח עד שבית-המשפט קובע את הדיון הראשון בעתירה. בית-המשפט עמוס, יומנו עמוס, אנחנו יודעים את זה. בתוך כמה זמן הוא קובע דיון? גם המדד הזה, ברור הרי שהוא משקף את החשיבות שבית-המשפט מייחס לתיק. תיק חשוב, נקבע אותו לדיון מהיר, גם אם אנחנו עמוסים מאוד. נזיז ימינה ושמאלה תיקים אחרים ונקבע דיון, תיק פחות חשוב,

יש דברים יותר חשובים. אז ממוצע הימים לדיון ראשון בעתירות שמוגשות כנגד בנייה לא חוקית של יהודים, 250 יום,

אגב, החוק הזה, אני מקווה, יעזור לכולנו לקבל מועדים קרובים יותר, מכיוון שהוא קצת יקל את העומס על בג"ץ. אבל אצל היהודים אנחנו מדברים על 370 יום, כמעט פי שניים.

עוד לא התקיים דיון בעתירה, אנחנו עוד לא יודעים מי צודק,

אם העתירה מוצדקת,

ואני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה: העתירות מעוררות את אותן שאלות משפטיות בדיוק. לא בערך, בדיוק.

כמה דיונים בית-המשפט מקיים בעתירה לפני שהוא מקבל או דוחה אותה? הרי גם זה מלמד על החשיבות.

אמרנו שהיומן עמוס, אי-אפשר לקבוע הרבה מאוד דיונים בנושאים לא חשובים.

נושא פחות חשוב, מסלקים אותו מהשולחן, מנקים את השולחן מהר. שימו לב: ממוצע דיונים לעתירה בעתירות שמאל נגד בנייה לא חוקית של יהודים, כמעט שלושה דיונים, 2.93, כמעט שלושה דיונים על כל עתירה עד שמחליטים אם מקבלים או דוחים אותה, אל מול 1.4. שוב, פחות מחצי מהזמן השיפוטי מוקדש. ועוד פעם, אני מדבר עכשיו על נתון פרוצדורלי. אנחנו כבר יותר פנימה בתוך ההליך,

עוד לא הגענו לפסק הדין, שאפשר להגיד: ואלכ, זה מוצדק, זה לא מוצדק. בית-המשפט מייחס חשיבות גדולה לאכיפת החוק,

כמובן בציניות, כלפי הבנייה הלא-חוקית היהודית,

לא קרה שום דבר עם הערבים המסכנים,

זאת הגזענות הכי גדולה, ההתייחסות הזאת לערבים כאיזה מין: לא נורא, מותר להם לבנות לא חוקי, הרי הם לא באמת יכולים לציית לחוק, הם לא באמת אנשים בני תרבות כמונו, זו ההתייחסות הגזענית של השמאל, ולצערי הרב גם של בית-המשפט, כלפי הערבים. ועכשיו בואו נדבר על כמה זמן התיק היה פתוח.

כל מי שאי-פעם היה בבג"ץ, או בכלל בבתי-משפט להליכים מינהליים, יודע שמה שקובע בסוף זה לא התוצאה. רוב העתירות נדחות על, המדינה מבינה את הרמז, ובדרך כלל עושה את העבודה תוך כדי הדיון, אז כמה זמן בית-המשפט משאיר את השוט מונף מעל ראשה של המדינה והתיק נשאר פתוח, כדי שהמדינה תעשה את עבודתה בלי שבית-המשפט יצטרך לתת פסק דין ואחר כך יכעסו עליו? אז בעתירות

הימין כנגד בנייה לא חוקית של יהודים אנחנו מדברים על שלוש שנים, 36 חודשים, שהתיק פתוח בממוצע. השוט מונף מעל המדינה, והמדינה נדרשת כל פעם לעדכן, ואמרנו, יותר דיונים,

פחות מחצי מזה, פחות משנה וחצי, ממוצע חייה של עתירה שמוגשת מהצד הימני כנגד בנייה לא חוקית של הפלסטינים. ושכחתי כמובן עוד נתון אחד: יש איזו אגדה, אגדה אורבנית, שמספרת שאת ההרכב של השופטים בבית-המשפט קובע המחשב, רנדומלית. משהו בנוסחה של המחשב הרנדומלי הזה לא עובד, כי העובדה היא שב-62% מהעתירות של השמאל והערבים נגד ההתיישבות היהודית ישבה הנשיאה או הנשיא בראש ההרכב, שזה כמובן אומר שהמחשב הרנדומלי חושב שהתיק הוא נורא נורא חשוב ומעורר שאלות כבדות משקל, וצריך את הנשיא בראש ההרכב, בפחות מחצי מזה, רק 32% מהעתירות מהצד השני של המפה הפוליטית, יושב הנשיא או הנשיא בראש ההרכב. זאת אומרת, למחשב הזה האוטומטי, הרנדומלי, יש איזה באג: הוא יודע לבד לקבוע שעתירות שהן נגד בנייה לא חוקית של יהודים הן נורא חשובות והנשיא צריך לקבוע בהן הלכות, ובדרך כלל כמובן לזרוק את היהודים מכל המדרגות ולהורות על הריסה, כמו שראינו במגרון,

גברתי היושבת-ראש, ובפחות מחצי מזה הנשיא, המחשב,

המחשב מייחס בפחות מחצי מזה חשיבות.

היחס של בית-המשפט העליון לעתירות הוא מוטה פוליטית, הוא לא משפטי. העתירות הללו מעוררות את אותן שאלות משפטיות. בית-המשפט העליון, לטעמי, ביחס המוטה והמפלה פוליטית הזה, מאבד את הלגיטימציה ואת האמון לדון אובייקטיבית בתיקים האלה, ולכן זה צריך לעבור לבתי-המשפט המחוזיים. שם לא יושבים פוליטיקאים, שם יושבים שופטים, והדיונים יהיו ענייניים יותר וצודקים יותר.

אני קורא לכולם,

גם האופוזיציה ודאי תומכת גם בהקלת העומס בבית-המשפט,

בשוויון של תושבי יהודה ושומרון, וגם בזה שהדיונים יהיו פחות פוליטיים ויותר מקצועיים. אני מצפה מחברי לגלות רגע נדיר של יושרה ולתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. ישיב לנו, בשם שרת המשפטים, השר ליצמן. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מדבר כאן בשם שרת המשפטים איילת שקד. הצעת חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים, אני לא שומע את עצמי. רבותי, אני מבקשת שקט. חברי הכנסת, אני מבקשת שקט, אי-אפשר ככה לדבר מהדוכן. כולכם יודעים שזה לא נעים לעמוד כאן לדבר כשיש רעש מהאולם. חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. הצעת חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים (תיקון, החלטה של רשות מרשויות האזור), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ ואחרים, מבקשת להסמיך את בתי-המשפט לעניינים מינהליים לדון בהחלטות מינהליות של רשויות מינהליות באזור יהודה ושומרון. כיום הסמכות העניינית לדון בהחלטות מינהליות של רשויות ביהודה ושומרון נתונה לבית-המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. מדובר במצב אבסורדי, ואסביר להלן מדוע.

העומס המוטל על בית-המשפט העליון הוא בלתי נתפס, כ-10,000 תיקים בשנה, ואין כל הצדקה שבג"ץ ידון בכל ההחלטות האלה כערכאה ראשונה ואחרונה. מדובר במאות עתירות בשנה, וההורדה תקל ולו במעט על העומס. בלתי סביר שבג"ץ ידון כערכאה ראשונה בכל עתירה כנגד סגירת מרפסת. הערכאה המינהלית העליונה לא נועדה לכך.

העובדה שבג"ץ דן בהחלטות האלה כערכאה ראשונה ואחרונה פוגעת בזכות הבסיסית של גישה לערכאות של תושבי יהודה ושומרון, אשר אינם נהנים מערכאת ערעור ככל אזרח ישראלי העותר לבית-משפט לעניינים מינהליים ונתונה לו זכות הערעור לבית-המשפט העליון. חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים, אשר נחקק בשנת 2000, הקים לראשונה מחלקות מינהליות בבתי-המשפט המחוזיים, במטרה להוות חוק מסגרת להעברה הדרגתית של סמכויות מבג"ץ אל בתי-המשפט המחוזיים בשבתם כבתי-משפט לעניינים מינהליים.

מאז חקיקת חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים ועד היום הועברו לסמכות בתי-המשפט המחוזיים בשבתם כבתי-משפט לעניינים מינהליים סמכויות נרחבות בעניינים מנהליים. בכוונתי להמשיך מגמה זו. לפני כמה חודשים ביקשתי מאנשי משרדי לגבש הצעה ממשלתית שתסמיך את בתי-המשפט המחוזיים בשבתם כערכאה מינהלית לדון בעתירות כנגד החלטות מינהליות ביהודה ושומרון הנדונות כיום בבג"ץ. במקביל הניחו המציעים על שולחן הכנסת הצעה זו, המבקשת כאמור לתקן את המצב הנוהג כיום. מאחר שנעשית עבודה ממשלתית רחבה בנושא, הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית, ולאחר מכן ההצעה תוכפף להצעה הממשלתית שאניח בקרוב על שולחן הכנסת.

תודה רבה לשר ליצמן. ארבעה חברי כנסת הגישו בקשה להתנגד. אני אבקש מחברת הכנסת ציפי לבני לייצג את ההתנגדות. בבקשה, גברתי. מייד לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. טוב, שוב יש לנו כמובן הצעת חוק בתחפושת. עולה חבר הכנסת סמוטריץ ומניח על השולחן ואומר הרבה מאוד נתונים סטטיסטיים. הוא בכלל דואג מהעומס בבית-המשפט העליון. על הדרך הוא דוחף את משפטים כמו: השמאל והערבים שמגישים עתירות נגד ההתיישבות היהודית. כל האירוע כולו הוא חלק ממהלך אחד גדול של הבית היהודי ושותפיו בממשלה לנרמל מצב לא נורמלי. תמיד תהיה הצעת חוק שיהיה לה הסבר הגיוני, ויהיו כל מיני נתונים סטטיסטיים וכל מיני דברים נועדו רק לתקן איזשהם עיוותים, אבל הם חלק מקמפיין שנועד בשלב הראשון לעשות סיפוח משפטי ליהודה ושומרון, ולאחר מכן הכנסת תחוקק חוקים למה שקורה שם: נפתח שם בתי-משפט, נספח באופן פורמלי את האדמה ונחיה בסבבה, לפי עמדת הבית היהודי. אלא, אופס, יש שם מיליונים של פלסטינים. על זה מביא חבר הכנסת סמוטריץ את תורתו המשלימה, שאומרת: להם ניתן איזה מן מעמד של גר תושב, אני לא ירדתי לעומק העניין, אם גם יצטרכו לאמץ את מצוות בני נוח, אבל הוא אמר בעצמו שזה יהיה מעמד נחות. קוראים לזה במילים אחרות אפרטהייד. ואם הם לא ירצו, הוא אומר, בשביל זה יש את צה"ל. במלחמה כמו במלחמה.

הוא לא מציע מלחמה של צה"ל בטרור, הוא מציע מלחמה בין צבא ההגנה לישראל לבין האזרחים הפלסטינים שגרים שם, מי שלא ירצו לקבל את המעמד הנחות שחבר הכנסת סמוטריץ מוכן בטובו לתת לבני אדם שחיים שם. לכן, כל מי שמצביע על איזה מהחוקים האלה שהובאו ויבואו ומוכנים היום בממשלה, ומוכנים בבית היהודי ומוכנים אצל חלק מחברי הליכוד, שייראו לכם נורמליים,

זה חלק ממהלך שנועד למנוע מאתנו אי-פעם להיפרד מהפלסטינים, או נועד למנוע מאתנו אי-פעם לחיות פה בשוויון אמיתי. כי אם שוויון מהסוג שבו כולנו חיים ביחד, יהודים וערבים, בין הים לירדן, אז על הכול, עם שוויון מלא, ולא עם שני סוגי אזרחויות. לכן, חובתנו להמשיך להיאבק, ולהתנגד להצעות החוק האלה, גם אם הנימוקים להן יהיו סטטיסטיקות. אני צריכה להמשיך ולעשות את זה גם אם תשימו אותי בתמונות במדים נאציים, כסופר-וומן בבית קולנוע פלסטיני, בביקיני או כל דבר אחר, כיד הדמיון המעוות שלכם. יש כאן מאבק גם על היהדות וגם על המדינה היהודית. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים (תיקון, החלטה של רשות מרשויות האזור), התשע"ז 2017. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה

את הצעת חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים (תיקון, החלטה של רשות מרשויות האזור), התשע"ז 2017, לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 48 חברי כנסת, 39 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים (תיקון, החלטה של רשות מרשויות האזור), התשע"ז 2017,

בקריאה טרומית ועוברת לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

הכוונה בחוק הזה? היום המצב הוא, סליחה, אפשר לעשות קצת שקט? כן, אפשר. כל פעם שעולה כאן חבר כנסת הוא מבקש ממני לעשות סדר באולם. כל פעם. ואותם חברי כנסת שביקשו מכאן שקט הם שעושים רעש באולם. חבר הכנסת מקלב, חברי הכנסת של סיעת הליכוד, כל הצוות, בבקשה, שקט. סדרנים, אני מבקשת מכם להסתובב באולם ולהוציא מהאולם את האנשים שמדברים. אני עדיין שומעת. חברת הכנסת מיכל רוזין, אנחנו מבקשים שקט באולם. לדבר בבקשה בחוץ. תודה. לפני שאני מדבר על הצעת החוק אקדים ואגיד שלהיות נכה באישור המוסד לביטוח הלאומי זאת לא פריבילגיה שמחפשים אותה. במצב הקיים היום זה הנצחת העוני, זה לתת קצבאות של עוני, לדחוף את הנכים למצב שהם צריכים לבחור בין תרופות לבין אוכל. זה מצב כל כך קשה.

עדיף אחת ולתמיד להגדיל את הקצבה כך שתהיה בתחום של שכר המינימום, אפילו אם זה יהיה בשתי פעימות. אבל לחוק הזה. אני צריך להסביר למה צריך לשנות את המעסיק של הרופאים האלה. הרופאים מקבלים את התיקים של מגישי הבקשות. הם מבקשים לקבוע שיש להם נכות, שהם לא יכולים לעבוד וכדי להתקיים הם צריכים לקבל קצבה מהמדינה.

אבל כל מי שמגיש בקשה, הוא מגיש אותה מלווה במסמכים רפואיים של מומחים. לא מסתפקים ברופא משפחה אלא מגיעים לאורתופדים, לנוירולוגים, לכל ההתמחויות, לפנימיים, ובאים עם התיקים ומבקשים את הנכות. מה שקורה הוא שיש ועדה רפואית, והמוסד לביטוח לאומי הוא המעסיק של הרופאים שם. מקבלים את מגיש הבקשה לפרק זמן של שלוש עד חמש דקות לכל היותר. הם שואלים כמה שאלות, עושים את הבדיקה ומחליטים, ובזה הם חורצים גורל. אבל יש עליהם לחץ של המוסד לביטוח לאומי, שמבקש שלא לאשר נכות. פעם אחר פעם גם מקשיחים את התנאים. הזמן הזה של הבדיקה לא מאפשר לרופא להתרשם. אז מה שהוא צריך לקבוע, בעצם, אם הוא ירצה להיות ישר עם עצמו קודם ועם הציבור, הוא צריך לקבוע לפי המסמכים הרפואיים שהוא מקבל. אלא שהם יוצאים מנקודת הנחה שכל האנשים שמגישים את הבקשות הם רמאים. הרופאים המומחים במדינת ישראל, שנותנים את האישורים ואת חוות הדעת לחולים האלה, לאנשים הנכים המסכנים האלה, או שהם מושחתים או שהם חושבים גם עליהם שהם רמאים. לכן, הוועדות הרפואיות האלה צריכות להיות משוחררות מהלחץ של המעסיק שלהן, שמשלם להם את הכסף, שזה הביטוח הלאומי. אני אתן דוגמה אחת של אישה שהעבירה לי את כל הנתונים על מה שהיה אתה בבדיקה. האישה הזאת, יש לה נכות ויש לה אי-כושר של 74% כמעט 100%; 75% זה 100%. היא הגיעה כי יש לה החמרה ויש לה עוד מחלות: ההחמרה היא במה שאישרו לה לצמיתות, ויש לה מחלות נוספות. היא נכנסת לשלוש-ארבע דקות לכל היותר לוועדה. מה שהחליטו, ביטלו לה את הסייעת, או את העוזרת שהיא קיבלה קודם בבית, והפנו אותה לעבודה חלקית. אבל מה רשמו? הרופא רשם באילו תנאים העבודה החלקית, המשרה שהיא תעבוד, ואני מצטט: עבודה חלקית, ללא לחץ או מאמץ וללא קהל. מישהו יכול לעזור לנו למצוא לאישה הזאת מקום עבודה שמתקיימים בו התנאים האלה, ללא לחץ, ללא מאמץ ולא עם הציבור? איפה יש עבודה כזאת, כדי לדחות אישה מסכנה ולא לתת לה תשובה חיובית? אם מישהו מחברי הכנסת,

יכול לעזור לנו למצוא אז נפנה אותה לאותו מקום, כי לשכת התעסוקה לא מוצאת מקום כזה.

כדי להגדיל את הסיכויים, מי שמגיש את הבקשה, כדי להגדיל את הסיכויים שלו לקבל את התעודה שמבקשים, תעודת נכה, היום הוא צריך ללכת לעורך דין, לבקש את השירות שלו, או לאחת מהחברות שמפרסמות כל הזמן במשק שהן עושות ייעוץ, ובסוף הפרסומת שלהן נאמר: הייעוץ הוא לא משפטי, אבל הן גדלות ומתפרנסות,

כי אנשים רוצים לחיות, וכדי לחיות הם צריכים את הקצבה הנמוכה הזאת,

נכה שמגיש את הבקשה ולא מכירים בנכות שלו, מה המצב שלו?

לא יכול לחיות אלא הוא צריך ממש להתחיל לקבץ נדבות, ובנוסף הוא צריך לשלם את דמי ביטוח לאומי וביטוח רפואי על זה שהוא לא עובד.

יש לו תשלום שהוא צריך לשלם אפילו אם הוא לא עובד.

אני חושב שהוועדות הן מיותרות מלכתחילה, אבל היות שהממשלה לא רוצה לבטל אותן ולהסתמך על הדוחות של הרופאים המומחים שמעבירים לחולים שלהם, לאנשים שמבקשים, וכך לאנשים יהיו קריטריונים רק לבדוק את הדוחות האלה, בלי להטריח את החולה להגיע ולטרטר אותו יתר על המידה, והן צריכות להתבטל, אני חושב שהוועדות הרפואיות צריכות לעבוד מהעולם, אם אבל בינתיים לא, אם לא מבטלים אותן, אז לפחות שהרופאים האלה יהיו עובדים של משרד הבריאות. הם לא צריכים להיות עובדים של המוסד לביטוח לאומי ותלויים בתשלום שלו, כי לוחצים עליהם. לכן, אני אומר: מצב הנכים בארץ הוא בכי רע, כולם יודעים את זה, אבל אנחנו לא צריכים גם לפגוע באנשים שמגיע להם, ולפי כל אמת מידה מגיע להם, רק בגלל ההתרשמות של רופא שלא הצליח לבדוק ולא רצה לבדוק, ואפילו לא הטילו עליו לבדוק, אלא הטילו עליו: תבדוק איך לא לתת. רושמים לך בסוף הדוח: אתה יכול לגשת בתוך 12 חודשים ולהגיש ערעור, או ללכת לבית-המשפט, ויש לך אפשרות ללכת לסיוע המשפטי. אבל בסיוע המשפטי לא ראיתי מקרים, הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, אתה מתקשר אליהם, אתה מגיע לשם: תשלחו לנו מייל, תשלחו לנו את הדוח, תשלחו לנו את ההחלטות ואנחנו נחליט אם שווה לשמוע אתכם. זה המצב. אז מה שקורה פה, הממשלה והמדינה רוצה לחסוך בהוצאות, מבינים את זה, אבל יש הרבה מקומות לחסוך בהם חוץ מלפגוע בחלשים. יש הרבה מקומות, אני לא אתחיל לפרט פה. לכן, אני חושב שחוק כזה, מן הדין ומן הצדק לאשר אותו. אני לא חושב שזה צריך לפגוע לא בממשלה ולא בתקציב, אלא לתת צדק לאנשים. היות שהממשלה, ועדת שרים לענייני חקיקה הצביעה והחליטה להתנגד להצעה הזאת, שלא עולה שקל אחד למדינה, היא רק נותנת יותר שקיפות, והם התנגדו לה, אז אני ביקשתי ואני מסכים שתשובה והצבעה יהיו במועד אחר, אולי אני אצליח לשכנע אותם,

תודה רבה, כבודו. תודה לחבר הכנסת

חכים חאג' יחיא. לפני שישיב, לא, אין צורך. תשובה והצבעה במועד אחר, אוקיי. חבר הכנסת חיליק בר מבקש לברך משלחת פרלמנטרית שהוא מארח. אדוני יושב-ראש הכנסת,

אני מאוד התרגשתי היום לארח קבוצה של חברי פרלמנט מכמה מדינות בעולם, כולל מהמזרח התיכון, מה-International Association of Parliamentarians for Peace, איגוד פרלמנטרים למען שלום, בראשות תומס וולש. תקשיב, אדוני היושב-ראש, הגיעו לפה שני פרלמנטרים מטורקיה, בפעם הראשונה מאז חידוש היחסים, מאיטליה, מסן מרינו, שר מנפאל, מאוקראינה, ואני חושב שאנחנו צריכים להצדיע להם ולמחוא להם כפיים, בעיקר למי שהגיעו מטורקיה לפה לקדם שלום. אירחנו אותם היום בכנס יחד עם נציגים מהמחנ"צ, מהליכוד,

מהרשימה המשותפת ומכולנו, אופוזיציה וקואליציה בתוך הבית הזה יחד עם פרלמנטרים למען שלום. אני רוצה גם להודות לידידי זוהיר בהלול ולידידי עיסאווי פריג', אכרם חסון, ענת ברקו, יעל כהן-פארן וכל חברי הכנסת שלקחו חלק. Welcome to Israel. Thank you very much for being a partner for peace. Welcome to Israel. Thank you very much.

תודה לסגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת חיליק בר. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 19), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. הצעת ועדת הכלכלה בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 117) (קווי שירות למוניות), התשע"ז 2016. תודה,

תודה למזכירת הכנסת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2016, זה היה. הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ז 2016, של חברת הכנסת יעל גרמן. ישיב בשם הממשלה איוב קרא. תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי וחברותי,

אני בטוחה שבכל הארצות האלה שהתארחו כאן יש תחבורה ציבורית ביום ראשון, ללא ספק, אבל רק אצלנו אין תחבורה ציבורית ביום המנוחה. כי אנחנו מדינה יהודית ויהודים שומרים שבת. נקודה.

ואין לכך שום קשר עם שמירת השבת ועם הדת, מפני שבשבת וביום שישי נעות אלפי מכוניות, עשרות אלפי מכוניות, בכבישים, ואף אחד לא אוסר על אף אחד לנוע ולנסוע ברכבו. בשישי-שבת המסעדות, בתי-הקפה, התיאטראות, בתי-הקולנוע, הכול פתוח. אלא מאי? רק אוכלוסייה אחת לא יכולה להגיע לא למסעדות, לא לבתי הקפה, לא לחוף הים ולא לפארקים, אותה אוכלוסייה שאין לה מכונית פרטית. כל מי שיושב כאן בכנסת יכול להגיע לכל מקום מתי שהוא רוצה, ואם הוא לא שומר שבת אז גם בשבת. רק קשישים, שלעתים אין באפשרותם לרכוש מכונית, וגם אם הם יכולים לרכוש מכונית אין להם כבר רישיון נהיגה, צעירים שאין להם רישיון נהיגה, וכאמור אוכלוסיות מוחלשות, אנחנו, הכנסת, הממשלה, דנים אותם לעוצר בית ביום היחיד שבו הם יכולים לצאת, לבלות, ליהנות ולהיפגש עם הנכדים ועם הילדים שלהם.

האם באמת תחבורה ציבורית בשבת תפגע בצביון השבת? האם צביון השבת הוא כזה שכולנו שומרים את השבת? שאנו נשארים בבתינו? הרי זאת צביעות. בשבת הכול פתוח. כמו שאמרתי, בשבת חופי הרחצה הומים מאדם, הפארקים הומים מאדם, בתי-הקולנוע והתאטראות, וכמו שאמרתי, המסעדות ובתי-הקפה, וכולם נוסעים. אז מה היה נגרע מכבוד השבת אם גם האוכלוסיות המוחלשות היו יכולות לנוע בחופשיות בשישי ובשבת? מה היה נגרע מכבוד השבת אם צעירים ובני נוער שלא יכולים להרשות לעצמם לקחת מוניות היו יכולים לנסוע בשירות או במיניבוסים כדי להגיע למקומות הבילוי שחבריהם בעלי היכולת מגיעים אליהם בקלות, כי ההורים שלהם שיש להם מכונית, או החברים שלהם שיש להם מכונית, או יש להם כסף למונית, מגיעים? המחסור, היעדר תחבורה ציבורית בשבת, גורם עוול חברתי בלתי רגיל ומעמיק את הפערים החברתיים שממילא יש לנו במדינת ישראל. ואני רוצה לומר לחברי החרדים: אין צורך באוטובוסים. הצעת החוק שלי לא מדברת על אוטובוסים. היא גם לא מדברת על כך שבשבת כל קווי התחבורה הציבורית יהיו פתוחים,

זוהי הצעה מתחשבת, מידתית, שבאה ואומרת שבאותן רשויות שבהן יקבלו החלטה בצורה דמוקרטית שמוכנים להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, יקבעו מסלול אחד או שניים, לא יותר מזה, שבו תנוע תחבורה ציבורית, ולא באוטובוסים, למען הנראות, אלא במיניבוסים. ואתם יודעים מה? אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש? אתה מקשיב תמיד בקשב רב. אני מקשיב. אני גם לא רוצה להפריע,

אני יודעת שאתה מקשיב ואתה תמיד קשוב. אפילו במוניות שירות, האם מונית שירות באמת תפגע? הרי מוניות נוסעות. אבל בהרצליה אין מונית שירות לים. גם ברעננה, גם בכפר סבא. אז מה יפריע לכבוד השבת אם תהיה מונית שירות והיא שתביא את הילדים בשישי בערב, את הקשישים ואת אלה שאין להם מכוניות, תביא אותם למקומות הבילוי, לחופי הים ולפארקים? מה זה יפריע? אפילו מבחינת הנראות זה לא יפריע. ובכל זאת שר התחבורה לא נותן אישור להפעיל מוניות שירות. במונית שירות כל אדם משלם מחיר שווה לכל נפש. במונית שירות כל אחד יוכל להרשות לעצמו באמת לבסס ולממש את חופש התנועה, שהוא חופש יסודי, שהוא זכות יסוד של כל אדם, במפורש, ובמיוחד של כאלה שבאמת נמצאים אולי במצב סוציו-אקונומי מאוד מאוד קשה. אז אני שואלת אתכם: מדוע כנסת ישראל וממשלת ישראל תצביע נגד החוק הזה? חוק שהוא צודק, חוק שעושה צדק, חוק שנוסף על כל הנימוקים שאמרתי הוא גם יוריד את זיהום הסביבה, הוא יפחית את מספר המכונית שינועו בכבישים בשבת, מפני שאם לי יש אפשרות לבחור במונית שירות או לנסוע לבדי במכונית ולעמוד בפקקים ולחפש חניה, אני אסע במונית שירות, אני ועוד שישה יחד אתי. אנשים שלא רוצים לעבוד בשבת, את רוצה שהם יהפכו להיות עבדים שלך ושל, והנימוק הזה, במקום שיהיו בבתיהם הנימוק הזה, חברי הטוב יואב בן צור, לא קיים כבר, הוא היה אולי בעבר. הנימוק הפסאודו-חברתי שאומר שמי שלא יעבוד בשבת לא ייתנו לו לעבוד או שהוא ייאלץ לעבוד לא קיים, כי הכנסת הזאת העבירה שני חוקים מאוד מאוד חשובים.

החוק הראשון שהכנסת הזאת העבירה הוא חוק,

תאמין לי, יש לי מה לומר מפה עד להודעה חדשה, אבל אני לא אומר. אל תפריע. הכנסת הזאת העבירה חוק שאוסר על מעסיקים להכריח את העובדים שלהם לעבוד ביום שבת. אי-אפשר יותר לעשות זאת. כל עובד, יש לו רשות, דרך אגב, לבוא ולומר: אני לא רוצה לעבוד בשבת, גם אם הוא לא שומר מצוות, ואי-אפשר להכריח אותו, כך שהנימוק הזה לא קיים. אבל לא רק זה,

אנשים רוצים להיות עם המשפחות שלהם, ומאיימים עליהם שאם הם לא יעבדו בשבת, היו אצלי ועדים של נהגי תחבורה ציבורית,

חבר הכנסת בן צור, ההערה שלך מובנת. אני אחזור שוב למען חברי הטוב יואב בן צור: אי-אפשר יותר לאיים. אולי בעבר. החוק היום אוסר על איומים מסוג זה. החוק היום אוסר על מעביד להכריח אדם לעבוד בשבת, או לומר לו שאם הוא לא מוכן לעבוד בשבת הוא לא יעבוד כל השבוע.

זה מנוגד לחוק.

לא רק זה, אלא שהחוק היום, החוק אוסר גם על בעל נכס להכריח את מפעיל הנכס לפתוח אותו בשבת, ראה מה שהיה בשרונה. לא קיים. היום אף אחד, לא מכריחים אותו. לעומת זאת, יש הרבה מאוד עובדים שמשלימים הכנסה ולמעשה גומרים את החודש בזכות זה שהם עובדים בשבת. לעומת זאת, יש כמעט מהפכה חברתית כאשר המגזר והחברה הערבית עובדת היום בשבתות, ומזה שהם עבדו בהתחלה רק בשבתות כגוי של שבת הם היום נכנסו להרבה מאוד מפעלים ולהרבה מאוד חנויות, והם אפילו אחמ"שים, אחראי משמרת. זו המציאות. המציאות היא שהשבת נותנת אפשרות חברתית להשלים הכנסה. אבל לא בגלל זה אני מביאה את החוק. החוק שאני מביאה בא לעשות צדק עם אותה אוכלוסייה שאנחנו גוזרים עליה עוצר בית בשישי-שבת. ואם לאחר שישי-שבת יש לנו גם ראשון שהוא ערב חג ושני שהוא חג, הרי שיש לעתים שאנשים נמצאים ארבעה ימים ספונים בביתם ולא יכולים לצאת יותר מאשר למרחק של עשר דקות, רבע שעה הליכה. זה לא צודק, זה לא נכון, זה מיותר. נא לסיים. זה לא פוגע בכבוד השבת, ואני עדיין מבקשת מהחברים פה בכנסת לחשוב על כך שהשבת לא תיפגע, והחברה, לעומת זה, תהיה צודקת יותר ושוויונית יותר. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. ישיב בשם הממשלה שר התקשורת איוב קרא. אדוני היושב-ראש, חברי חברי

חברת הכנסת יעל גרמן, שאני מאוד מוקיר ומעריך, מטרתה של הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי של חברת הכנסת יעל גרמן היא לקבוע את העקרונות להפעלת תחבורה ציבוריות ביום המנוחה השבועי בתחומי הרשויות המקומיות, בהתחשב בצורך במניעת מטרדי רעש ובמניעת זיהום אוויר, וזאת באמצעות מיניבוסים ברשות מקומית שבה מועצת הרשות קיבלה החלטה על כך. בהצעת החוק מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים להתקין תקנות לביצוע החוק, ובכלל זה לקבוע, משיקולים כלכליים, בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כי קו שירות המופעל ביום המנוחה השבועי, על פי הוראת חוק זה יפעל בתדירות השונה מתדירות פעילותו בימים חול, ובלבד שאין בהחלטה כדי להפסיק את פעילות הקו. הממשלה טרם דנה בהצעת חוק זו, אשר יש לה השלכות גם על הסטטוס קוו בענייני דת. עוד יובהר כי הצעת החוק אינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 71(7א) לפקודת התעבורה, המסמיך את שר התחבורה להתקין תקנות בעניין איסור הפעלת אוטובוסים ציבוריים בימי מנוחה בקו שירות לפיו. בעניין זה יתחשב שר התחבורה ככל שניתן במסורת ישראל. בהתאמה, נקבע בתקנה 386א לתקנות התעבורה, התשכ"א 1961, כי הרשות לא תיתן רישיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בשבת אלא בקו שירות המשרת נוסעים לבית-חולים, ליישוב ספר או ליישובים שתושביהם אינם יהודים, או שהקו חיוני מבחינת ביטחון הציבור או מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבוריים. לפיכך, הממשלה עדיין מקיימת דיונים פנימיים בנוגע לחוק המוצע וטרם גיבשה עמדה בעניין הזה. לכן הייתי מציע לחברת הכנסת יעל גרמן, עד שהממשלה תקבע את עמדתה בעניין החוק להסתפק בתשובה הזאת, או שנלך להצבעה, איך שאת רואה לנכון. תודה לשר איוב קרא.

אני מבין שחברת הכנסת יעל גרמן רוצה להשיב. לא. חכה. סליחה, ברגע שקראת לי, הוא לא יכול. לא קראתי לך, אמרתי שאת רוצה להשיב. שאלתי אותך, את לא ענית לי. אדוני, אתה אדם הגון וישר, אמרתי, אם את רוצה להשיב. אמרת לי כן. אני אאפשר לך. אמרת, כי אתה מבין שאני רוצה להשיב. בכל מקרה לשר יש עשר דקות דיבור. הוא דיבר שלוש דקות. יש לו עוד שבע דקות, לדעתי. חברת הכנסת גרמן, אם הממשלה מדברת על כך שיש דיונים, ההצעה עדיין, אין עליה עמדת ממשלה, והמשמעות היא, כמו שאת יודעת, שזה יכול להשתנות, זה יכול להיות לכאן או לכאן, או לשיפור בהצעת החוק הקיימת. זה לא אומר שאנחנו כממשלה, אם נדון בעניין הזה, לא יהיה מצב הפוך. הנה אדם שאומר את האמת. באופוזיציה, שיישארו שם. אל תבטיח כלום, השר ליצמן, אני, באופוזיציה. חד-משמעית. השר ליצמן, בתקנות התעבורה יש, אין תחבורה בשבת. הם ימשיכו לשבת באופוזיציה, אתה בקואליציה, אין. רוצה סטטוס קוו, לא היית כאן, אז לא שמעת את התשובה שלי. אם היית שומע את התשובה שלי לא היית מתרגז, כי אמרנו שבעצם מדובר במקרים של הפעלת קו בשבת. אם זה לבית-חולים, זה פיקוח נפש, ואם זה ליישוב ספר, זה כן על פי התקנות, ואם זה ליישובים שאינם יהודיים, זה כן תופס, או שהקו חיוני מבחינה ביטחונית ציבורית. אלה דברים שמעוגנים בחוק, השר ליצמן, כך שאם רוצים להוסיף, והממשלה דנה, אין עדיין עמדה, ואמרתי לחברת הכנסת גרמן שהיא תמתין לעמדה של הממשלה, ואז אנחנו נלך ונצביע, כי כרגע לבוא ולהצביע על הצעת חוק שעדיין אין עליה עמדת ממשלה זה דבר לא נכון. ולכן, אני שמח שהרב ליצמן מתריע ואומר את אשר על לבו, ואני מבין אותו, מאיזו נקודה הוא בא, וזה חשוב לנו מאוד, אבל אלה הם הדברים.

הייתי שמח מאוד שלא יהיו סכסוכים בתוך המדינה הקטנה-גדולה הזאת, ואנשים יוכלו לחיות ביחד,

ודתיים, יהודים ולא יהודים וכו', אבל מה לעשות שכרגע המצב הוא שצריך להמתין לעמדת ממשלה.

אומרים שללכת לכיוון של שינוי בסטטוס קוו הוא דבר לא נכון, ולכן אני מציע לחברת הכנסת יעל גרמן לחשוב פעמיים לפני שהיא מקבלת החלטה, אדוני היושב-ראש. תודה לשר איוב קרא, שר התקשורת. חברת הכנסת יעל גרמן, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, נכבדי, אני מאוד מעריכה את הצעתו של איוב קרא, וגם אני מעריכה אותו ומוקירה אותו, אבל אנחנו שמענו את האמת מפי הרב ליצמן. הוא אמר את האמת. הוא אמר: לא יקום ולא יהיה. אני גם מעריכה את זה שהממשלה חושבת על זה, והייתי רוצה רק לעודד את הממשלה. שמעתי או קראתי שלפני שראש הממשלה פיטר אותנו בכנסת התשע-עשרה הוא עשה איזה סקר, ועל פי הסקר הוא החליט לפטר אותנו. כך היה כתוב. אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון. אז בואו נאמר לראש הממשלה וגם לכם, חברי השרים, נספר לכם על הסקרים בנושא הזה ונספר לכם שבכל הסקרים האחרונים שנעשו לגבי עמדת הציבור על הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, הרוב הגדול תומך. אם בשנת 2010 רק 58% תמכו, הרי שבשנת 2016 73% מהציבור במדינת ישראל תומכים בתחבורה ציבורית בשבת, וזה כולל את המסורתיים, הדתיים, ואפילו, חברי הכנסת והשר ליצמן, אפילו 11% מהחרדים שבאים אומרים דבר כזה: אנחנו שומרים את השבת ואנחנו רוצים שיכבדו אותנו, אבל אנחנו לא רוצים להכריח אחרים לשמור את השבת. אנחנו גם לא מכריחים אותם לשמור את השבת בשום תחום אחר. הם יכולים להבעיר אש, הם יכולים בעצמם לנסוע, הם יכולים להעביר מטבע והם יכולים לעשות הכול. אז למה הכול אפשר לעשות וזה לא מפריע לאף אחד, ולמה כאשר מדובר על אוכלוסיות מוחלשות שלא יכולות לממש את זכותן לנוע בחופשיות ולהגיע מקומות בילוי, למה כאן פתאום באות הסיעות החרדיות ואומרות עד כאן? לזה אנחנו לא מסכימים. כמו שאמרתי, זה לא נכון ולא צודק, אבל אני רק רוצה להדגיש ולתקן את השר איוב קרא. קראת את התקנות, והתקנות מאפשרות לשר התחבורה מסיבות ציבוריות. אין לי ספק שחופש התנועה של אוכלוסיות שאין להן רכב זהו צורך ציבורי, ולו רק בגלל זה חייבים להעביר את החוק. ולבסוף, למצער, לפחות, אם אתם מצביעים נגד החוק, תאפשרו מוניות שירות ברחבי הארץ. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ז 2016, של חברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הפעלת תחבורה

לא נתקבלה. 39 מתנגדים, 25 בעד. הצעת חוק לא נתקבלה. הצעת חוק חובת שקיפות תקציבית במוסדות החינוך, התשע"ז 2017, של חבר הכנסת יוסי יונה. ישיב השר אורי אריאל, שר החקלאות. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק, חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. הצעת החוק שמונחת כאן לפניכם ושאתם מתבקשים להצביע עבורה היא הצעת חוק שמחייבת, או מבקשת לחייב, שקיפות תקציבית במוסדות החינוך. הצעת החוק אומרת כך, זו מטרתה: להביא לפרסום נתונים בדבר המקורות הכספיים של כלל מוסדות החינוך בישראל באמצעות חיוב משרד החינוך בפרסום שנתי ארצי וחיוב מוסדות החינוך בפרסום דוח שנתי מוסדי, וזאת על מנת לאפשר קביעת מדיניות הוגנת, ראויה ושקופה לחלוקת משאבי החינוך. חברות וחברי הכנסת, מעבר לצורך החשוב, לצורך המהותי, בשקיפות בהתנהלותם של מוסדות ציבור בישראל, וזה אחד מהעקרונות החשובים ביותר גם בחברה דמוקרטית, כאשר יש לנו שקיפות באופן חלוקתם של המשאבים, הרי שאנחנו יכולים לתכנן, לנסח, מדיניות ציבורית הוגנת, מדיניות ציבורית הגונה, וכן לאפשר לציבור, וזו חובתנו, חובתה של ממשלה, לדעת כיצד נעשה שימוש בתקציבים הציבוריים וכיצד בעצם פועלים מוסדות ציבוריים בישראל, במקרה הספציפי הזה, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אנחנו מדברים, או החוק מדבר, או מקיים קשר מאוד עמוק בין שקיפות לבין העיקרון של שוויון הזדמנויות בחינוך. אנחנו יודעים היום, בלי שיהיו לנו למעשה נתונים עדכניים ומדויקים, שקיים פער בלתי נתפס, בלתי הגיוני ובלתי מוסרי בהוצאות של משקי הבית על חינוך לילדיהם. כסף, כפי שנוטים רבים לומר, זה לא הכול בחינוך, נדרשת מוטיבציה של התלמידה, של התלמיד, נדרש עידוד מצדם של ההורים, ונדרשת גם איכות הוראה כדי שילדים יוכלו לממש את היכולות הגלומות בהם ולהשתלב באופן מיטבי בחברה, הן כאזרחים עתידיים והן כאזרחים יצרניים. אבל כסף הוא תנאי הכרחי לקיומו של שוויון הזדמנויות בחינוך, והאופן שבו הכסף, או הגורם הזה של הכסף, משתקף במערכת החינוך, אנחנו למדים על פערים גדולים, אדירים ביותר, בין משקי הבית שנמנים עם השכבות האמידות בחברה הישראלית לבין משקי הבית שנמנים עם השכבות המוחלשות בחברה הישראלית. אנחנו מדברים על פערים של כ-10:1 בין ההוצאה של משקי הבית שנמנים עם העשירונים הגבוהים בחברה הישראלית לבין ההוצאה של העשירון התחתון. הדבר הזה, שוב, חברות וחברי הכנסת, בלתי הגיוני ובלתי מוסרי. למעשה, כאשר קיימים פערים כל כך גדולים בהקצאה של משאבי החינוך לילדים, אנחנו חייבים לבוא לומר: אין שוויון הזדמנויות במערכת החינוך, סיכויי החיים של תלמידים רבים במערכת החינוך מקופדים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבוא מבעוד מועד: אמור לי,

ילדה יקרה, מיהם ההורים שלך, היכן אתה גר, ואנחנו נוכל לקבוע, באופן סטטיסטי, את סיכויי החיים שלך. אמירה שכזאת, קביעה שכזאת, היא קביעה נוראית, למרות שהיא אפשרית מנקודת מבט סוציולוגית. תמיד יהיו כאלה שיוכלו לשבור את המחסום הזה, תמיד יהיו סיפורי סינדרלה על ילדות ועל ילדים שיכלו בכל זאת להגיע, against all odds, כנגד כל הסיכויים. אבל המקרים האלה, למעשה היוצאים מן הכלל, מלמדים על הכלל, מלמדים על כלל הברזל הקיים במערכת החינוך במובן זה שהמשאבים המורעפים של בית-הספר, אם באמצעות הילדים ואם באמצעות מערכת החינוך או עמותות או קרנות, קובעים במידה מאוד רבה את סיכויי החיים של הילדים. אני לא מבין, אדוני היושב-ראש, מדוע ועדת השרים לענייני חקיקה אינה מאשרת, אינה תומכת בחוק הזה. אני לא מבין. אני לא מבין מדוע הממשלה מתנגדת לשקיפות באופן שבו נעשה שימוש בתקציבים במערכת החינוך. אני רוצה לומר באופן חד-משמעי: אם זו עמדתה של הממשלה, כלומר המדינה, הממשלה עצמה, היא נגד שוויון הזדמנויות בחינוך, פשוט מאוד. היא נגד שוויון הזדמנויות בחינוך. לא רק זאת, היא לא מאפשרת גם לעצמה לנהל מדיניות הוגנת, מדיניות סבירה, מדיניות רציונלית בתחום החינוך. למה אני מתכוון, אדוני היושב-ראש? הנתונים על כלכלתה של ישראל, מצד אחד היא כלכלה מאוד איתנה, מאוד יצרנית ומאוד מקורית ויש לה שם בעולם. יחד עם זאת, אנחנו יודעים גם על פערים מאוד גדולים בשוק העבודה הישראלי, שמצד אחד יש לנו שכבה מאוד קטנה שהיא מוטת השכלה גבוהה, השכלה טובה, השכלה טכנולוגית המון פעמים, ומצד שני, פלח גדול מאוד של השוק שאינו נשען על מיומנויות מקצועיות גבוהות ואינו נשען על השכלה מיטבית. לכן, כאשר אין שוויון הזדמנויות בחברה, אנחנו לא פוגעים רק בילדים ובילדות הללו שאינם מקבלים את ההזדמנות, את ההזדמנויות, לפתח את המוטיבציה ואת היכולות שלהם ולהשתלב בחברה באופן מיטבי, אנחנו פוגעים בכלכלתה של מדינתנו, אנחנו פוגעים בחוסן שלה. זו המדיניות שמתקיימת הלכה למעשה, חברתי שאשא ביטון, שמקשיבה בעיון רב, ואני מעריך זאת,

לא כולם נוטים להקשיב זה לדבריו של זה. גם אתה, חברי זוהיר בהלול. תודה. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לכך

תקציב המדינה לתחום החינוך הוא מהגדולים במדינות המערב, אבל אם אנחנו מחשבים את ההקצאה הציבורית לחינוך פר ילד, אנחנו נמצאים באחד המקומות האחרונים במדינות ה-OECD. זה דבר נורא, זה דבר לא הגיוני וזה דבר בלתי מוסרי.

כאשר מתקיימת מציאות שכזאת שההקצאה פר ילד היא מאוד מאוד נמוכה, כי אנחנו יודעים שכדי להתפתח, כדי לפתח את הכישרונות, נדרשים משאבים נוספים, והמשאבים הללו באים, לעתים קרובות, מהרשות המקומית, מההורים ומהעמותות, מה תפקידה של המדינה במציאות שכזאת? המדינה? המדינה ואני יודע שיש בין יושבי הבית כאלה שחושבים שהמדינה צריכה ללכת לכל הרוחות ושהמדינה לא צריכה להתערב בחלוקה מחודשת של משאבים, מה תפקידה של מדינה במציאות שכזאת, מציאות שמתאפיינת בפערים כל כך גדולים וכל כך עמוקים? תפקידה של המדינה הוא לקזז את הפערים הללו, לפצות על הפערים הללו, והיא לא עושה את עבודתה. מדינת ישראל אינה עושה את עבודתה. העובדה שהיום ועדת השרים לענייני חקיקה מתנגדת לחוק הזה, זה אומר שלא רק שהממשלה אינה עושה את עבודתה, הממשלה רוצה להסתיר את העובדה שהיא לא עושה את עבודתה. היא רוצה להסתיר את העובדה שהיא לא עושה את עבודתה. זה לא הגיוני שהממשלה תתנגד לחוק הזה. זה לא הגיוני וזה לא מוסרי, אדוני היושב-ראש, שתהיה התנגדות לחוק הזה. אני מבקש מכם, באי הבית, לעמוד נחרצים. לעתים צריכים להצביע גם בניגוד לעמדת הממשלה,

כאשר החוק הגיוני, כאשר החוק נדרש. כי החוק, ואני מסיים כאן, אדוני היושב-ראש, אומר: הבה ניצור תשתית של עובדות שעליה נוכל לנהל מדיניות רציונלית,

מוסרית והגיונית.

אני מבקש מכם להצביע עבור חוק השקיפות במוסדות החינוך. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. יעלה שר החקלאות אורי אריאל, בשם שר החינוך. עשר דקות לרשותך. ברשות היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד לענות, בשם שר החינוך, על הצעת החוק. הצעת החוק חובת שקיפות תקציבית במוסדות חינוך, של חבר הכנסת יוסי יונה, נדונה בוועדת שרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום 18 ביוני 2017, ונדחתה. בהצעת החוק מוצע לחייב את משרד החינוך בפרסום דוח שנתי ארצי הכולל את כלל המשאבים שהועברו בשנת לימודים לכלל מוסדות החינוך, לאחר שיועברו דיווחים מהרשויות המקומיות. עוד מוצע בהצעת החוק לקבוע שמוסדות החינוך יחויבו בפרסום דוח שנתי מוסדי דומה. הצעת החוק עוסקת בנושא, חבר הכנסת ביטן, יושב-ראש הקואליציה, אדוני יושב-ראש הקואליציה, הרעש גדול מאוד מהצד שלך. חבר הכנסת ביטן, אני יכול לרדת?

אני מתנצלת בשם חבר הכנסת ביטן, אתה מסובב את גבך אלי, אני יכול לרדת? אני יורד, בסדר. כן כן, בסדר, אל תרד, למה אתה, עכשיו הוא התעורר. ראיתם איך זה עובד? אם אתה מפנה אלי את הגב, אני יורד מהדוכן, אפילו שלא נתתי את כל התשובה. חבר הכנסת יוסי יונה, איפה הוא? גם נעלם לי.

אה, סליחה, סליחה.

בסדר, סליחה. אני מקשיב לך בקשב רב. סליחה, בסדר. הצעת החוק עוסקת בנושא שמשרד החינוך כבר כיום פועל לקידומו ביתר שאת וממילא נקבעו בעניינו החלטות ממשלה מחייבות, ועל כן היא מתייתרת. משרד החינוך, כמדיניות, ומתוקף החלטות הממשלה, רואה עצמו מחויב לקידום השקיפות ופועל לקדם ולהנגיש לציבור הרחב את נתוני התשומות בחינוך. נתוני התשומות בחינוך המתפרסמים באתר השקיפות של המשרד, הפתוח לעיון הציבור, כוללים שעות הוראה, תקצוב רשויות ובעלויות, וכן תקצוב פרויקטים מיוחדים. הנתונים מתפרסמים עבור כלל מוסדות החינוך, משלב החינוך הקדם-יסודי ועד לחטיבה העליונה. המידע מוצג ברמת מוסד חינוך. במקביל להנגשת המידע האמור, המשרד ממשיך לפעול מול משרד הפנים, הרשויות המקומיות והבעלויות על מוסדות החינוך כדי לשדרג את המידע במערכת השקיפות התקציבית ולכלול בה נתונים נוספים, ברזולוציות גבוהות יותר, אשר ייתנו תמונה רחבה של כלל ההשקעות התקציביות בחינוך. עבודה זו נעשית במקביל להקמת צוות עבודה הבוחן שימוש במערכות מידע מתוחכמות יותר. לסיכום אוסיף כי אף שאנו מסכימים שעקרון השקיפות ראוי וחשוב, המשרד אינו סבור כי נכון לקבוע חוק פרטני למשרד החינוך ולמוסדות החינוך בהקשר זה. יתרה מזו, כפי שנאמר לעיל, המשרד פועל על פי החלטות הממשלה המחייבות, מיישמן ומקדם את הנושא מול הרשויות הנוספות כדי להשלים את התמונה התקציבית הכוללת.

אני מציע לחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולהתנגד להצעת החוק.

תודה לשר אורי אריאל. יוסי יונה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, דבריו של השר אריאל אינם קבילים, והם לא מדויקים בעליל. אין לנו נתונים, השר אריאל, ואנחנו יודעים שבאופן קבוע מנהלי בתי-ספר לא מדווחים, ואין חובה גם, אפילו בחוזרים של משרד החינוך אין חובה על מנהלי בתי-ספר לדווח על כלל ההכנסות שמגיעות אליהם. דרך אגב, אדוני השר, אדוני השר, לתשומת לך, אפילו היום הרשויות מחויבות לדווח גם למשרד הפנים וגם למשרד החינוך על הכספים שהם מעבירים לבתי-ספר, והן לא עושות זאת, ככה שאנחנו נמצאים היום פשוט בחור שחור אחד גדול: אין מידע, וכאשר אנחנו מנסים לקבל את המידע אנחנו רואים נתונים שהם מאוד מאוד, מישהו מסיח את דעתך, קצת סולידריות, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אז אני חוזר ואומר: אנחנו נמצאים ממש בחור שחור של מידע, ולכן אני גם יכול לומר לך שהלשכה לסטטיסטיקה מציגה נתונים שונים, משרד החינוך מציג נתונים שונים, ביקשנו כאן ממרכז המחקר והמידע של הכנסת להציג נתונים עדכניים, ואין נתונים עדכניים, ככה שלומר שהחוק מתייתר משום שהמשרד כשלעצמו עוסק בכך, אני רוצה לבשר לך שאולי המשרד עוסק בכך, אבל הוא לא עוסק בכך באדיקות רבה ובמסירות רבה ולא מקנה לדבר הזה חשיבות מספקת. לכן אני מבקש מכם שוב.

ועדת השרים החליטה שהיא אינה רוצה לתמוך בחוק הזה, ואני אומר לך, הוא כבר אחרי התשובה. יש דבר כזה?

אתה כבר שנתיים ומשהו בכנסת, ויושב-ראש הקואליציה אינו מעודכן לגבי סדרי הדיון שמתקיימים בכנסת. הייתכן דבר שכזה? אה, אוקיי. לכן, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחזור ולומר: הסדרה של הנושא הזה היא חיונית, הסדרה של הנושא הזה, של שקיפות, היא הכרחית. בלעדיה אין לנו מדיניות סבירה ורציונלית והגיונית שיש בה משום הגנה על העיקרון של שוויון הזדמנויות בחינוך, שהיום הדיבור עליו, הקריאה לכך שהוא ייושם, הופכת לצערי כמעט לבדיחה רעה. לכן, תשובתך, אדוני השר, אינה מקובלת עלי, ולא צריכה להיות מקובלת על באי הבית, ואני שוב מבקש מחברות וחברי הכנסת להצביע עבור הצעת החוק, הגם שאני מצפה שלא תעשו כך, לפחות חברי הקואליציה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה טרומית. הצעת חוק חובת שקיפות תקציבית במוסדות החינוך, התשע"ז 2017, של חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? קריאה טרומית. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק חובת שקיפות תקציבית במוסדות החינוך,

39 מתנגדים, 30 בעד, אין נמנעים. הצעת החוק לא נתקבלה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעה בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית על התנהלות הבנקים והרגולטורים בפרשת אליעזר פישמן, מס' 7100. תנמק את ההצעה חברת הכנסת זהבה גלאון. עשר דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, למי שפספס, לפני כשעה אליעזר פישמן הוכרז רשמית פושט רגל, אבל הפרשה שלו רחוקה מלהיגמר, חברי חברי הכנסת. אני עומדת פה היום לתמוך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, בראשותו של חבר הכנסת איתן כבל, נא לשמור על השקט. חבר'ה,

כרגע אין כל כך צורך בהמולה מסביב. אדוני, אני מתחילה מההתחלה, היה רעש. פישמן הוכרז היום רשמית פושט רגל, אבל הפרשה בעניינו רחוקה מלהיגמר, ואני עומדת פה היום כדי לתמוך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בראשותו של חבר הכנסת איתן כבל, יושב-ראש ועדת הכלכלה, בעניין פישמן. אבל אני חושבת, חברי חברי הכנסת, שגודל המחדל, היקף השחיתות ועומק הריקבון שנחשפו מחייבים הקמה של ועדת חקירה ממלכתית. רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל להוציא לאור את הדברים האלה ולטהר את המערכת הבנקאית והרגולטורית, רק ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט תזכה לאמון הציבור. ושלא יובן לא נכון, אני נותנת את כל הקרדיט לחברי איתן כבל להקים כאן ועדת חקירה ולנהל, כמו שרק הוא יודע, את החקירה בעניין, אבל חקירה בראשות שופט הייתה נדרשת מצדה של הממשלה, שר האוצר והממשלה היו צריכים להכריז שהם מקימים ועדת חקירה ממלכתית. חשוב שהצדק לא רק ייעשה אלא גם ייראה. אני רוצה להזכיר לכם שלפני 32 שנה הוקמה ועדת בייסקי, ועדת חקירה ממלכתית בעניין קריסת מניות הבנקים, והיא עבדה ביעילות והפעילה את הסמכויות שלה, והיא פרסמה דוח שכולו ביקורת חריפה על הבנקים ועל ההנהגה הכלכלית של המדינה. אני חושבת שפרשת פישמן חמורה ומחייבת בדיקה יסודית, מקצועית, מעמיקה ובלתי תלויה לא פחות מפרשת מניות הבנקים. כפי שנדרשה אז ועדת חקירה ממלכתית, נדרשת ועדת חקירה ממלכתית גם היום, כי פרשת פישמן מחייבת חקירה יסודית, מקיפה ונושכת של הריקבון, הכשלים והשחיתות שאפשרו לפישמן להמר בכסף שלנו באופן כושל וכפייתי במשך שנים ולזרוק את החובות שלו על כולנו. אני מזכירה לכם שמיליארדים נמחקו מכספי ציבור ואיש מהמעורבים במעל, הבנקים ששפכו על פישמן עוד ועוד מהכסף שלנו, גם כשהיה כבר ברור שהוא לא יוכל להחזיר שקל, הרגולטורים שנאלמו דום בידיעה שאחר כך יסדרו להם איזה ג'ובים מפנקים בבנקים, וגם העיתונאים שעבדו בשירות של פישמן וניסו לצייר אותו כאיזה גאון עסקי, שתמיד מחזיר את החובות שלו, אף אחד מהאנשים האלה לא נתן את הדין. ושוב, אני רוצה להזכיר לכם, חברי חברי הכנסת: ב-2006 פישמן השקיע בהימור מסוכן בלירה הטורקית והפסיד 1.4 מיליארד שקל בתוך מספר שבועות, ואז החל כדור שלג מתגלגל, ובמסגרתו ביצע פישמן עוד ועוד הימורים כושלים, והוא קיבל עוד ועוד אשראי מהבנקים. פישמן הוא טייקון כושל ומהמר כפייתי שמינף את עצמו בלי חשבון ועשה טעויות אדירות עם כסף שלא שייך לו. את זה אנחנו יודעים כבר, זה התפרסם, אבל מה עם הבנקים? איר קרה שהבנקים נתנו לפישמן אשראי בלתי מוגבל, בלי ביטחונות, בלי ערבויות, רק על סמך איזו קריצת עין ולחיצת יד? אני שואלת אתכם: איזה מחיר ישלמו בכירי הבנק בבנק לאומי, גליה מאור, רקפת רוסק עמינח, אהוד שפירא ואיתן רף, שהם שהובילו את הבנק להפסד של מיליארד שקל? איזה מחיר ישלמו בכירי בנק הפועלים, שלמה נחמה, דני דנקנר, יאיר סרוסי וציון קינן, שדרדרו את הבנק להפסד של מיליארד שקל? האם מישהו מהם ייקח אחריות? האם הם יצטרכו להחזיר את חבילת השכר והבונוסים המופקעים שקיבלו, בשווי של מאות מיליונים, כדי לקזז קצת את הפגיעה בציבור ובכספי הפנסיה של כל אחד מאתנו? מי ששילם את המחיר על ההפקרות הזאת, על ההתנהלות המופקרת, זה אנחנו, חברי חברי הכנסת, כשקיצצו לנו בכספי הפנסיה שלנו או של ההורים שלנו. ואני גם שואלת, אדוני היושב-ראש: אתה ואני חוקקנו את חוק התספורות, אתה ואני היינו שותפים לחקיקת חוק הריכוזיות במשק. עברנו שורה של לחצים, דיברנו עם גורמים שונים, עם הבנקים והפיקוח על הבנקים. ואני שואלת: איפה היה הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל כשאפשר לכל ההפקרות הזאת להתרחש בלי לפצות פה? האם המפקחים על הבנקים לדורותיהם שמשו כשומרי סף או שהם דאגו רק לג'וב הבא והמפנק שלהם? אנחנו זוכרים איך מפקחים על הבנקים עברו לעבוד בבנקים. בבנק ישראל מנסים למכור לנו, אתם מכירים את הנרטיב הזה, שהפיקוח מתנהל ללא רבב, וועדות האשראי בבנקים לא אחראיות לכלום, ובכלל, שתופעת האשראי שניתן לטייקונים, לבנק,

על סמך קריצה והבטחה, זו בכלל תופעה זניחה. איזה שטויות אלה, חברי חברי הכנסת. אנחנו מדברים כאן על שחיתות חוקית, שלא משאירה עקבות נייר ושאי-אפשר לקחת אותה לבית-משפט, אבל זו שחיתות, אין דרך אחרת להגדיר אותה. אם תוקם ועדת חקירה ממלכתית,

כמובן, תומכת בוועדת החקירה הפרלמנטרית, בראשותו של איתן כבל, זו תהיה הזדמנות להבין באופן אמיתי כיצד מתנהלת המערכת הבנקאית בישראל, כיצד מתנהלים הגורמים המפקחים, אותם אלה שאמורים לשמור על הכסף שלנו, ומדוע הם מסרבים להפיק לקחים ולהשתמש בסמכויות הביקורת והאכיפה שלהם פעם אחר פעם. זו תהיה הזדמנות להבין אם כולנו שבויים בידיו של מועדון מצומצם של בעלי כוח ועוצמה כלכלית, תקשורתית ופוליטית, מועדון שהחברים שלו פועלים במחשכים, ללא שקיפות, ותוך עקיפת המערכת ומערכות הבקרה החיוניות לתפקוד התקין של כלכלה בחברה דמוקרטית. זה חשוב לא רק בגלל החקירה אלא בגלל האופן שבו ניתן יהיה להפיק לקחים לעתיד. ועכשיו, חברי חברי הכנסת, אחרי שאמרתי את כל זה, אני רוצה בכל זאת להדגיש למה פרשת פישמן היא כל כך חמורה. הסיבה הראשונה היא שיש כאן פשוט אפליה קשה. מי כמוכם יודע, כל שבוע אני מקבלת, אין לי ספק שאתם מקבלים, פניות מאנשים שנרדפים, גם על ידי הבנקים וגם על ידי ההוצאה לפועל, על כל מיני קשיים בהחזר חובות. הבנקים לא רואים את האנשים שבקצה החובות, הם לא מדברים אתם. הם מעקלים להם את כל מה שאפשר, כדי לגבות כמה שיותר חובות, ולא נותנים להם יותר שקל, ולא אשראי, הם פשוט מגלגלים אותם מכל המדרגות. אבל איך הם מטפלים בטייקונים? בכפפות של משי, בטייקונים, או במי שעמד פעם ליד טייקון או במי שהיה טייקון, שמכיר את האנשים הנכונים ושותה אתם קפה. ויד לוחצת יד. אז הסיבה הראשונה זו האפליה הקשה. הסיבה השנייה היא שפישמן מייצג תופעה. יש לנו כאן תופעה של קבוצה קטנה של אנשים שעושה עם הכסף שלנו מה שהיא רוצה. היא שולטת בכל הנכסים שלנו, במשאבי הטבע, בחברות שבהן מושקעת הפנסיה שלנו ובאמצעי התקשורת. והמסר שהבנקים משדרים להם,

זה כל כך חמור, הוא שהם יכולים להמשיך לנהוג בנכסים האלה בהפקרות, ואין שום סיכוי שהם ישלמו מחיר אישי אם הם ייכשלו. זה המסר שמועבר אליהם. והסיבה השלישית, חברי חברי הכנסת, לכך שפרשת פישמן היא כל כך חמורה, כי זו השיטה. זו אותה שיטה שאפשרה לבכירי בנק לאומי לסייע ללקוחות להעלים מס, להשית על הציבור שמחזיק בבנק קנס בגובה 2 מיליארד שקלים, ולשלם ממש מעט מכיסם, וזו אותה שיטה שאפשרה לנוחי דנקנר להרים טלפון לחברים שלו בבנק כדי שהם ייתנו למקורבים שלו הלוואות בתנאים פשוט מגוחכים,

זו אותה שיטה שמאפשרת ללב לבייב לדרדר את אפריקה ישראל לתספורת ממש בימים אלה על חשבון כולנו פעם אחר פעם, ולהמשיך להחזיק בשליטה בחברה. זו אותה שיטה, חברי חברי הכנסת, שמאפשרת למנהלים כושלים גם היום להמשיך לקבל הלוואות ולהחזיק בנכסים שלנו לנצח. לסיכום, חברי חברי הכנסת, שלא תהיה טעות ושלא יובן לא נכון: אילולא המחאה הציבורית האדירה שקמה כאן בשבועות האחרונים הבנקים היו מצביעים בעד התספורת של פישמן, שהייתה אמורה לחתוך באופן מיידי 92% מהחובות שלו לציבור. ופישמן, זה היה מאפשר לו שוב פעם להקים חברה חדשה, להיות חבר דירקטוריון ולפעול ללא כל הגבלה, כאילו הוא לא מחק מיליארדים מהכסף שלנו. אבל קרה כאן משהו מדהים, חברי חברי הכנסת: כשהתפרסם הסדר החוב, אלפי אנשים שלחו מכתבים למנהלי הבנקים, אני מוסיף לך עוד דקה. תודה, אדוני. אני מסיימת. פרסמו פוסטים בדף הפייסבוק שלהם, סימסו, התקשרו וזעקו ואמרו: עד כאן. לא ניתן שיעשו מאתנו צחוק, ושלא יעשו צחוק מהכסף שלנו. ורק הלחץ הציבורי הזה,

שינה את דעתה של המפקחת על הבנקים חדוה בר, ורק הלחץ הציבורי הפך את ההחלטה של הבנקים ומנע את החתימה על הסדר החוב המביש הזה, והיום הוכרז פישמן כפושט רגל. אבל זה לא סוף הסיפור, אל תטעו, זה רק ניצחון ביניים. בקרב הציבור קיימת תחושה עגומה של רפיון מערכות. ואני חושבת שפרשת פישמן נותנת לנו הזדמנות אדירה לחשוף את קשרי ההון שלטון במדינת ישראל, הון שלטון עיתון, אני צריכה להוסיף,

את היקפי השחיתות החוקית, שמאפשרים לקבוצה מצומצמת של אנשים לשחק בכסף שלנו בלי לשלם על כך מחיר, ולהטיל אחריות אישית על בנקאים, רגולטורים ועיתונאים, שבמשך שנים, חברי חברי הכנסת, ידם הייתה במעל. אני רוצה להודות לך,

ולומר שאין הצבעה על ההצעה שלי, ואני מצטרפת בתמיכה בהצעה של יושב-ראש ועדת הכלכלה איתן כבל. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. הצעה לסדר-היום הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת הקצאת האשראי במשק והסדרי חוב, של יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת איתן כבל. אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי השרים, רשמים פרלמנטריים, חברותי וחברי חברי הכנסת, לפני הכול,

אני רוצה קודם כול לומר תודה לחברתי איילת נחמיאס ורבין, שהייתה במידה רבה המנוע, כשהיא פנתה אלי כיושב-ראש ועדת הכלכלה בבקשה להקים את ועדת המשנה, שהוקמה, והיא הייתה במידה רבה הקטליזטור לכל המהלכים שקרו אחר כך. זו הזדמנות לומר לך תודה. לפני שאני קורא את הדברים, אני רוצה לומר תודה ליושב-ראש הקואליציה, חברי דוד ביטן, שנרתם לעניין הזה בכל הכוח, ליושב-ראש הכנסת, שנותן רוח גבית למהלך, ולשר האוצר, שנתן את ברכתו לכל המהלך הזה. יש כאן חשיבות גדולה לכל הגורמים האלה, שביחד כנסת שלמה, מקיר אל קיר, מתכנסת סביב העניין החשוב הזה. חברותי וחברי חברי הכנסת, ואני אומר שוב לך, חברת הכנסת זהבה גלאון: תודה, תודה על הדברים שאמרת, וכמוך הייתי שמח אם הייתה קמה ועדת חקירה ממלכתית. אינני מתנגד, ואילו דבר כזה היה קורה לא היה שמח ממני. לא ביקשתי לי את הוועדה במובן הזה, רק כדי לייצר בה סוג של תהליך, ואם היה אפשר שתקום ועדת חקירה ממלכתית, שיודעת לעשות אולי עוד הרבה יותר, אבל אל דאגה, נעשה לא פחות. אני, ברשותכם, רוצה לומר כך: אליעזר פישמן, האיש עם הסנדלים, איננו העניין המרכזי כאן, גם לא נוחי דנקנר, גם לא לב לבייב וגם לא אילן בן דב. אין כאן, חברותי וחברי, עניין של רדיפה אחר טייקונים, ואין אנו מבקשים למנוע מהם לעשות פה עסקים. אני גם לא מאלה שחושבים שמתן אשראי או הסדר חוב הם כלים לא לגיטימיים, נהפוך הוא, אני חושב שאלו כלים הכרחיים לקיומה של כלכלה בריאה.

ויש פה אבל גדול מאוד שמהדהד בכל פינה בארץ הזאת, לא ייתכן שהבנקים נותנים כסף לטייקונים בלי בטוחות חזקות, ובוודאי לא בלי ערבויות אישיות, לא ייתכן שכספי הפנסיה של הציבור מופקרים פעם אחר פעם לטובת תספורות של טייקונים, לא ייתכן שבנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, מאפשרים לג'ונגל הזה להתקיים ולא עוצרים, לא עצרו ולא עוצרים. הבית הזה, בית-הנבחרים שלנו, איננו יכול לעמוד יותר מן הצד. הוא חייב לפעול. חובתנו כנבחרים לפעול, כי חובתנו נתונה בראש ובראשונה לציבור, כי לשם כך אנחנו פה. חברותי וחברי חברי הכנסת, הציבור זועם, וזהבה תיארה זאת, כי הוא מרגיש שיש כאן קבוצה קטנה של טייקונים, שעושה קומבינה עם קבוצה קטנה של בנקאים ואנשי פיננסים, שעושים קומבינה עם קבוצה קטנה של רגולטורים. ומה שנמצא על השולחן זה הכסף שלנו, הכסף של כולנו. הציבור זועם כי הוא יודע היטב מה קורה לאזרח מן השורה כשהוא חייב 20,000 שקל לבנק, או אם הוא חרג ב-1,500 שקל ממסגרת האשראי שלו: הבנק ירדוף אחריו בכל הכוח. ואין מאתנו מי שלא מכיר, כשמישהו חורג, את אותו טלפון שאומר לו, אם אתה גם איש מוכר ומפורסם, יאמרו לך זאת בלשון רכה: אדוני יואיל לפנות לסניפו להסדיר את חובו. אין גם בבית הזה מישהו שלא מכיר את השפה הזאת. ואתנו זו שפה רכה, אל מול הציבור זו שפה מאוד ברורה, מאוד קשה. ואין מי מאתנו שלא מקבל מכתבים של כאלה, של תחנונים,

של אנשים שבאמת מישהו מבני משפחתם נפל לחולי, או העסק קרס, אנשים מן השורה, גברתי השרה סופה לנדבר, שאת מכירה את זה, עסקת בזה שנים על שנים, אני יודע את זה מקרוב. ולטייקון חסר האחריות,

זה לא מתקבל על הדעת. חבר הכנסת יוסי יונה הביא איזה מסמך שמראה שבשנים האחרונות נמחקו כ-25 מיליארד שקל. זה בלתי נתפס. איפה בנק ישראל? איפה המפקח על הבנקים? אל תדאג, הוא יגיע לזה. איפה כל החבורה הנכבדה הזאת? אתה יודע שיש דברים מזעזעים. אתה יודע, בנק ישראל, הגשתי הצעת חוק לתקצב, לעשות תקציב. הבנק היחידי בעולם שלא מתוקצב, הוא יכול להדפיס כמה שהוא רוצה, הוא יכול לשלם כמה שהוא רוצה, זה בנק ישראל. אתם יודעים את זה? הגשתי הצעת החוק, ובא אלי הנגיד, הוא אומר לי: מה פתאום? תשמע, אתה עושה משהו חריג. הם לא מפקחים על כלום, לצערי הרב. אני אומר לך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשנים 2015 2016, חברת הכנסת ענת ברקו, כמעט שש משפחות בממוצע בכל יום פונו מביתן עקב חוב משכנתה. שש משפחות בכל יום. אבל כשהטייקונים חייבים כסף, נדיר, אם בכלל, הרי זה כל כך מקומם. כשאנחנו מסתכלים על הסדר חוב, עכשיו הודיע בית-המשפט שהוא מכריז עליו כפושט רגל.

אבל המשפחה שלו, הרי זה לא יכול, זה קורע, באמת, זה לא מקנאה ולא שום דבר, כי כל אחת ואחד יודע מה קורה לו.

יש כאן תלי-תלים של חוקים ששזורים: זה רשום על שמו, הוא עשה את עסקיו לבדו, הכול בסבך של תשובות משפטיות. אבל הם גרים בסביון. מיליארדים נמחקים, וכאילו כלום לא קורה. כאילו דבר לא קרה. בוודאי, חברת הכנסת ענת ברקו. הרווחים שלהם, ואז הם יהיו יותר, ומה שחשוב כאן, זה פשוט מקומם, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת, ולא ניתן לזה להמשיך לקרות. אני חוזר ואומר: הגיע הזמן שראשי המערכת הפיננסית, המערכת הבנקאית, יגיעו לכאן כדי לספק תשובות, לא באמצעות לוביסטים, לא מאחורי סוללות עורכי הדין שלהם, לא באמצעות ספינים בתקשורת ולא באמצעות מניפולציות. הציבור דורש תשובות,

ואנחנו נגבה זאת עבורו. נעשה זאת באחריות ובאופן רציני ומקצועי. המנכ"לים של הבנקים והגופים המוסדיים יידרשו להגיע לכאן ולהסביר למה הם קיבלו את ההחלטות שהם קיבלו ולמה הם העניקו פעם אחר פעם הלוואות ואשראי לטייקונים שביקשו אחר כך לשבת על כיסא הספר ולמחוק את חובותיהם. למה הם מלכתחילה נתנו כסף ללא ביטחונות רציניים? על זה נאמר: הפה שאסר הוא הפה שהתיר. יושבי-ראש הבנקים והגופים המוסדיים, כולל חברי מועצות המנהלים, יידרשו לכאן להסביר איך אפשרו את המדיניות הזאת. האם ועדות הביקורת והאשראי פעלו באופן אחראי? שאלה נוספת שהציבור רוצה לדעת: איפה היו הרגולטורים? איפה היה בנק ישראל והפיקוח על הבנקים? אם ידעו, מה עשו? אם לא ידעו, גם הם צריכים לתת הסבר. זה לא שקל, 1,000 שקל, 2,000 שקל, מיליארדים. זה מספר שצריך מומחה שיכתוב אותו. יש לך בעיה, יש 22 מיליארד שקל בסיכון בחוץ.

מיליארד. נבדוק גם את זה, חבר הכנסת מיקי לוי. אני דרשתי מהמפקחת לשלוח לנו מספרים. אני מתחייב לכם בשמכם שאנחנו נעשה זאת לאור יום, לא בחדרים סגורים ולא בתוך קליקות. זה חייב להיות שקוף ונגיש לכל הציבור. אנחנו נחושים לבדוק לעומק, להבין ולחשוף את תהליכי קבלת ההחלטות בנושא הזה. ואני רוצה לומר לחברי חברי הכנסת: יש לנו כאן הזדמנות גדולה, לכנסת ישראל, ציבורית, לעשות פעולה שתרים את קרננו בעבודה רצינית ומקצועית אמיתית. ואני קראתי את חוות הדעת של היועץ המשפטי איל ינון, והייתה לי גם שיחה אתו אתמול.

אני יודע לקרוא בדיוק מהן הסמכויות הנתונות לוועדות הכנסת ולוועדת חקירה. אבל אף אחד ואף אחת לא יהפכו אותנו למשל ושנינה וינסה להפוך, לעשות מאתנו חוכא ואטלולא. ולכן, כבר באתי בדברים עם יו"ר הקואליציה, שאם נידרש להעביר חקיקה לגבי זימון אנשים, זה לא יהיה יותר. יהפכו אותנו, כאילו אנחנו, חברי הכנסת, כל מה שמעניין אותנו זה פוליטיקה? אין בתוכנו אנשים מקצועיים, רציניים, שיכולים להוביל מהלכים מן השורה הראשונה? שיודעים לראות את הדברים, חברת הכנסת גלאון, בצורה, אני מוסיף לך דקה. מכובדת ורצינית?

האם אין פה בבית הזה אנשים מכל סיעות הבית, זה כל כך חשוב, הייתי יכול להוסיף לו עוד חמש דקות.

מימין ומשמאל? יש כאן אנשים שיודעים לעשות עבודה הרבה יותר טובה, ואנחנו נוכיח שאנחנו יודעים לעשות את זה. ולכן, כפי שאמרתי, אם נידרש, הכנסת תדע גם להוציא חוק שיודע להביא את מי שנדרש בצורה מכובדת. שאף אחד לא ישב בביתו ויחשוב שהוא יכול לזלזל בנו. אנחנו לא הקמנו ונקים את הוועדה הזאת כדי שמישהו ינפנף כלפינו, ואני כבר רואה את בנק ישראל ואחרים, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, רצים כדי למנוע את המצבים האלה. איפה הם היו? איפה הם היו? מישהו צריך לתת את ההסברים לכל הדברים האלה. ולכן, כמו שאמרתי, אנחנו ננהג באחריות ובעוצמה, לא נשפיל את עינינו בפני הגורמים החזקים הללו, והם חזקים, ונבצע חקירה יסודית, מקצועית, מקיפה ורצינית. נבדוק מה קרה כדי לבלום את התופעה. מה שהיה היה, אבל עתה לא נוכל לתקן אם לא נלמד מה היה, ואחר כך יש לנו את הכלים להביא בחקיקה תקנות, או כל מיני דרכים אחרות, כדי לתקן את המצב. אם נגרום לכך שב-20 השנים הקרובות דבר כזה לא יחזור, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג,

עשינו. אני פונה אליכם לאשר את הבקשה הזאת. תודה לחבר הכנסת איתן כבל. יעלה סגן שר האוצר להשיב בשם הממשלה. נכון. זה לא מה, סגן השר? סגן השר? בכל דיון שהיה השתמשתי בדיוק במשפט הזה, ואמרתי: לא זורקים אבן אחרי הנופל, אבל חייבים לבדוק מה קרה.

עוד לא נפל. זורקים, אבל, שכנעת אותי. שלא יחשבו שאנחנו הולכים, איילת, שכנעת אותי. אדוני היושב-ראש, הצעה רגילה לסדר-היום של חבר הכנסת איתן כבל בעניין הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת הקצאת האשראי במשק והסדרי חוב. אתה מתכוון לכל, נכון. לא נקודתי. זה גם הסיכום שלי עם השר. אני מבקש מחברי חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק של איתן בדבר הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. הצעה לסדר-היום. כיוון שמפה ההצעה הזאת הולכת לוועדת הכנסת והיא שמאשרת את החלטת, אז על כל פנים, אנחנו תומכים בהחלטה,

זהבה, ההצעה שלך מתייתרת, בגלל שהיא תתמזג עם ההצעה של איתן.

תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אם כן, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעה לסדר-היום, גם ההצעה של זהבה גלאון, גם ההצעה של איתן כבל. ההצבעה היא בעד ונגד בלבד. מי שבעד הקמת ועדת חקירה, זה להעביר את זה לוועדת הכנסת. מי שמתנגד, מתנגד. ובכן, חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד? חברי הכנסת, כשאני אכריז על התוצאה אני אגיד מה ההחלטה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכנסת נתקבלה. 42 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הנושא, הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת הקצאת אשראי במשק של חבר הכנסת איתן כבל, ומצטרפת זהבה גלאון, יועבר לוועדת הכנסת כדי לקבוע את הרכב הוועדה הפרלמנטרית שתדון בנושא. אם כן, הצעתו של איתן כבל התקבלה ומועברת לוועדת הכנסת לצורך מה שאמרנו, להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. הרכב הוועדה ייקבע על ידי ועדת הכנסת.

נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת המצור המתמשך והמשבר ההומניטרי בעזה, של חברת הכנסת חנין זועבי, מס' 6958. עשר דקות לרשותך. איפה זהבה? זהבה, אני אקבל את אותה תוצאה כמו שלך? ועדת החקירה הפרלמנטרית על המצור בעזה. זה לא, שלי, אל תתבלבלי. שלך ושל כבל. בעולם הבא. היא תקבל 39, הפוך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת. חבל, חבר הכנסת יואל חסון, שאתה לא מצביע על ועדת חקירה פרלמנטרית, אלא אם כן אתה רוצה שבית-הדין הבין-לאומי הפלילי יתערב במה שמתרחש בעזה. אני אהיה בעד.

אני רוצה שה"חמאס" יעמוד לדין על האסון ההומניטרי בעזה. שה"חמאס".

תקשיב. חמש דקות,

חברת הכנסת חנין זועבי, אם את פונה ליואל חסון אל תצפי שהוא לא יענה לך בחזרה. לא, לא, תקשיב. אני מצפה שהוא יקשיב, והוא יקשיב, תודה. יש טרגדיה שמתרחשת במרחק קצר מעיני חברי הכנסת, מרחק נגיעה ממש. עזה עולה לכותרות. כאשר היא עולה לכותרות, מומחי הביטחון מדברים על המצב הנוראי בעזה, גם אנשי הביטחון, אך השיח מתמקד במושגים של הרגעת השטח, ניהול המצב של עזה, עד שה"חמאס" יבינו. חברי הכנסת, אני רוצה שאתם תראו בני אדם בעזה. יש 2 מיליוני בני אדם בעזה, יש תינוקות בעזה, יש ילדים בעזה, יש גברים בעזה, יש נשים בעזה. אין רק "חמאס" בעזה, ואנחנו נגיע ל"חמאס". מתנהלת מולנו חברה שלמה שמסתכלת על עזה, כמו שחייל הסתכל על עזה ואמר: עזה הייתה כמו תפאורה של סרט, מהכמות הבלתי-נסבלת של ההרס בעזה הוא תיאר את עזה כמו סרט. הוא אפילו לא היה יכול, החייל הזה, לעכל שהוא נמצא מול מציאות כזאץ של הרס, אז הוא תיאר את עזה כמו תפאורה של סרט. ואני לא רוצה שאתם תראו את עזה כמו תפאורה של סרט. אני רוצה שאתם תראו את בני האדם בעזה, את הסבל, את המציאות הנוראית בעזה. ואל תקשיבו לנו, אל תקשיבו לחברי הכנסת הערבים, תקשיבו לדוח של האו"ם, שאומר שעזה ב-2020 היא מקום שאי-אפשר לחיות בו. היא מקום שיהיה לבני אדם קשה לחיות בו. היא מקום שיהיה בלתי אפשרי לחיות בו. היא לא תהיה מקום לבני אדם, לא מקום סביר לבני אדם. זו עזה 2020, זו עזה עכשיו. וזה לא רק הגדר מסביב לעזה שחונקת את עזה, זו גם הגדר המוסרית סביב השכל של החברה הישראלית, זו גם הגדר הפסיכולוגית הקוגניטיבית סביב התודעה של חברי הכנסת וסביב התודעה של דעת הקהל בישראל, זה שחונק את עזה, שלא רואים בני אדם בעזה, ולא רק הגדר הפיזית.

אני רוצה להגיד לכם שישראל מונעת את שיקומה של עזה, כי ישראל רוצה עזה הרוסה. מי הרס את עזה? את לא יכולה שלא להגיד מילה על ה"חמאס". זו צביעות. זו צביעות.

תקשיב ותתווכח בסוף על העובדות, אבל תקשיב לעובדות. ישראל מגבילה יבוא של חומרי בניין ומוצרים הדרושים לתיקון התשתיות.

כמות המשאיות הנכנסות לעזה היא 17% מכמות המשאיות שנכנסה בשנת 2007, לפני המצור, ורק 50% מאותן משאיות מובילות חומרי בניין. מבחינה חוקית, וזו התשובה, כאשר ישראל שלטה בעזה, היא הייתה אמורה על פי הדין הבין-לאומי לטפח ולפתח את עזה. זו הייתה אחריותה על פי דין, וזה לא סוד שישראל הזניחה ואף הרסה את התשתיות שם. אבל גם אחרי ההתנתקות ישראל עדיין אחראית. לפי הדין הבין-לאומי היא עדיין אחראית למצב בעזה, חברות וחברי הכנסת. השליטה מבפנים התחלפה בשליטה יותר מרושעת מבחוץ. אתם, המדינה היהודית עדיין שלטת בעזה, אבל מה? שליטה עם עונש קולקטיבי מתמשך, שקוראים לו מצור. "חמאס" מחזיק כסף, חבר הכנסת נגוסה, לא להפריע.

אני אשאל אותך רק שאלה: את יכולה להגיד לנו כמה מיליארדים השקיע ה"חמאס" במנהרות במקום להשקיע אותם בבנייה בעזה? כמה? כמה? ריבונו של עולם, אנחנו עיוורים? אתה אחראי פה, אתה אחראי למדיניות המצור. תפסיק את המצור, ואז הפלסטינים ינהלו את החיים שלהם. תפסיקו את המצור. אתם כובשים שם, לא היה שם מצור עד 2006, את לא יכולה להתעלם מזה. אתה שאלת אותי, נא לא להפריע. אני שאלתי אותה שאלה, שתענה על השאלה: כמה מיליארדים השקיעו במנהרות? תשקיעו אותם בעזה. שישקיעו אותם. אתה מגביל את תנועת הסחורות,

אני לא מגביל כלום, לא מגביל כלום. קח, תבנה את עזה. תבנה אותה. מה הם בונים, מנהרות כל היום? מה יש מתחת לאדמה? אתה שולט בתנועות של האנשים שם, אתה שולט בכול. אתה מנתק את עזה מהגדה המערבית, אתה נותן ל-20% מהילדים בעזה למות מתת-תזונה.

תקשיבו, יש 20% ילדים שסובלים בעזה מתת-תזונה, כי ישראל מונעת את הכנסת הסחורות לעזה. זה ה"חמאס" יש 40% גברים מובטלים בעזה. האבטלה בקרב הצעירים מגיעה ל-60%, בקרב הנשים מגיעה ל-90%. 100,000 אנשי חסרי בית, כי הצבא הישראלי הרס להם את הבתים. ישראל כן מונעת לשקם את הבתים. כי במקום ממשלה רצינית יש שם ממשלה של טרור. אני רק אגיד לך, אני יכול לומר לך משהו שאני יודע, בחקלאות לפחות, לפני שהתחיל המצב של "חמאס" בעזה, כל יום נכנסו יותר מ-30,000 עובדים רק לחקלאות. אתה נלחם באנשים, אתה לא נלחם ב"חמאס". רק לחקלאות. מה יצרו שם? אתה תקשיב.

אני מקשיב לך, אבל בוא נאמר את האמת בבית הזה. לא, אתה לא מקשיב. מה את רוצה, שנגיד שלא רואים?

אתה רוצה בתור יושב-ראש לנהל משא ומתן אתי עכשיו?

אבל את אומרת פה דברים שהם לא נכונים בכלל. אתה תגדיל את הזמן שלי ואני אגיד לך, אני אגדיל לך עוד דקה, אבל תגידי את האמת. אתה נותן ל-20% מהילדים למות מרעב בעזה. זה אתה, זה לא ה"חמאס". את מוכנה שהרשות הפלסטינית תשלוט בעזה? אתם לא תקבעו לעם הפלסטיני מי ינהיג אותם. אתם פה תבחרו את המנהיג הקיצוני לכנסת ואתם לא תגידו לעם הפלסטיני מי ינהיג אותם. את בעד שהרשות הפלסטינית צריכה לשלוט בעזה? כן או לא? אני בעד מי שהעם הפלסטיני יבחר. אתה לא תבחר את המנהיגים של העם הפלסטיני. אתה לא תגדיר מי זה טרוריסט. אתה יודע מי זה טרוריסט? מי ששם מצור על עזה, זה טרוריסט. ה"חמאס" זה ארגון טרור שרוצח פלסטינים.

חברי הכנסת, תיתנו לה לסיים את הנאום. חבר הכנסת יואל חסון, בואו נעצור.

הכיבוש הוא הטרור האמיתי. המצור הוא הטרור האמיתי. מי שהרג 500 תינוקות וילדים בעזה זה הצבא הישראלי. אתם הורגים ואתם הורסים. זה ה"חמאס". ה"חמאס" הוא המכשול לשלום, ואת תומכת ב"חמאס".

אתם כובשים לפי הדין הבין-לאומי. לפי החוק הבין-לאומי אתם כובשים.

חבר הכנסת יואל חסון. אתה יודע מה מוטל על הפלסטינים? אני אגיד לך מה מוטל על הפלסטינים: להיאבק נגד המצור. להיאבק נגד הכיבוש. זה מה שמוטל על הפלסטינים. איך יהיו שתי מדינות עם ה"חמאס"? זו האחריות המוסרית שלנו, להיאבק. המדוכא, זה החובה המוסרית של המדוכא, להיאבק נגד המדכא. זו החובה המוסרית היחידה של המדוכא, להיאבק נגד המצור ונגד הכיבוש. את צריכה להתנגד ל"חמאס". לא אכפת לך. לא אכפת לך. אל תדברו על "חמאס", תדברו על התינוקות,

יואל, היא צריכה לסיים את הדברים. את רוצה שתי מדינות? אתה מפסיק את החשמל, יואל חסון, היא סיימה את הזמן שלה. אתה מפסיק את החשמל בבתי-חולים, אתם מפסיקים, לחולי סרטן אתם מפסיקים את החשמל, לילדים פגים אתם מפסיקים את החשמל, לתעשייה אתם מפסיקים את החשמל. תשאלי למה החשמל מגיע למנהרות. למנהרות אנחנו מפסיקים את החשמל.

לא, אתם הפרעתם לי. דקה נתתי לך, דקה מעל. למנהרות אנחנו מפסיקים את החשמל. אתם מפסיקים את החשמל, טוב, אני מעכשיו נותן לך דקה לסיים. אתם מפסיקים את החשמל וגורמים לזיהום של המים, 95% מהמים הם מים

למנהרות אין הפסקות חשמל. ענת, תאפשרי לה לסיים. תקשיבו, אין שום פתרון, סיום הכיבוש. תקשיבו היטב, אין שום פתרון צבאי למצור, יש רק פתרון אחד, שהוא סיום הכיבוש, נסיגה מלאה, תודה. היא סיימה את

חברת הכנסת שולי מועלם, היא לא נורמלית. שולי מועלם. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת. חברי חבר הכנסת יואל חסון, דווקא אתך אני אתחיל. ראיתי את הזעקות שלך ושל חברת הכנסת סבטלובה, לא ממש התרשמתי. ואני רוצה, אדוני היושב-ראש, כי אתם, את ה"חמאס". אני רוצה, כי אתם, אני רוצה, אדוני היושב-ראש, ה"חמאס" נשאר בגללכם. אדוני היושב-ראש,

לפתוח, זה מה, אדוני היושב-ראש, בדברי תודה. נותן לי ציונים. אני רוצה לפתוח בדברי תודה. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, מעל הבמה הזאת, להודות לשופטי בית-המשפט העליון: הנשיאה, השופטת נאור, השופטת חיות, השופט מלצר, השופט דנציגר, השופט הנדל,

השופט פוגלמן,

השופט עמית והשופט זילברטל, שקברו וביטלו, את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים,

לפסול את מועמדותה של חברת הכנסת חנין זועבי,

אפשרו לה להתמודד, מאיפה אתה, והכניסו בדלת הראשית של הדמוקרטיה הישראלית את הטרור, את תומכת הטרוריסטים, את זו שמגבה אותם בדיבור ובמעשה, אפשרו לה לעמוד כאן ולומר את דברי הבלע האלה, את השקרים האלה, את הדברים האלה, שבאף פרלמנט של אף מדינה בעולם לא היו מאפשרים אותם. אלה דברים, חברת הכנסת זועבי, שיש להם רק הגדרה אחת: אלה דברים שאומרים, נא לא להפריע. מי שבוגדים במדינתם. אלה דברים שאין להם מקום, אדוני היושב-ראש,

בפרלמנט. ולצערי הרב, הם רשומים בספר הזהב, עאידה, על שמם של אותם, חברת הכנסת עאידה.

שאפשרו את השערורייה הזאת, חברת הכנסת זהבה. שחברת כנסת כזאת יושבת כאן. חברת הכנסת עאידה, עכשיו, פעם שנייה, פעם שלישית, אמרת. עכשיו, חברת הכנסת זועבי, תודה. תודה.

אני מבקש, אתה מסית נגד בית-המשפט ונגד השופטים.

אל תגני עליהם. אל תגני עליהם. זהבה גלאון, איזה, אל תגני עליהם. בכל דבר אתה מסית נגד בית-המשפט. למה? אל תגני עליהם.

עכשיו, אני רוצה לומר לך, חברת הכנסת זועבי, אל תגיד לי, אולי, אולי אני אתן לך איזה שיעור קטן בקוראן. אולי זה יעזור במשהו, לפחות מכאן ולהבא. את יודעת, בסורת אל-פאתחה המאמין פונה לאלוהים ומבקש ממנו רק בקשה אחת. שאר הפסוקים אין בהם בקשות. ומה הוא מבקש ממנו? הוא מבקש ממנו: (אומר ערבית: "נְחֵנו באורח מישרים, אורחם של אלה אשר נטיתָ להם חסד, ולא של אלה אשר ניתכה החֵמה עליהם,

חברת הכנסת זועבי, אני אתרגם את זה לעברית, כי כנראה בערבית את לא מבינה את זה. פונה המאמין לאללה ומבקש ממנו: הנחה אותנו בדרך הישר, לא בדרכם של החוטאים, לא בדרכם של אלה שכעסו של אללה עליהם. ואני שואל אותך, חברת הכנסת זועבי: תמיכה בטרור, תמיכה במי שיורה טילים על ילדים ועל גני ילדים, תמיכה במי שמדכא את בני עמו, מי ירה על ילדים בגני ילדים, בבתי-ספר? במי שמוציא להורג אנשים בלי משפט, אתה, זאת דרך הישר? אתה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. מה שאלוהים מנחה אותנו? אתה, זה מה שאלוהים מנחה אותך? אתה, ג'מאל זחאלקה. אתם רוקדים על הדם.

ואני אומר לך יותר מזה, חברת הכנסת זועבי: השנאה שלך למדינת ישראל, אגב, המדינה שבזכותה לך יש חשמל בבית ולך יש ביטחון ללכת ברחוב, ולך יש דרכון דיפלומטי, שאת נוסעת אתו בכל רחבי העולם, השנאה שלך למדינת ישראל כל כך מעבירה אותך על דעתך, את כדי כך שאת

אלה שנאנקים תחת שלטון טרור, תחת שלטון שכל מה שמעניין אותו זה לפגוע במדינת ישראל ולנצל את הילדים האלה, את בתי-הספר שלהם, את מוסדות הבריאות, את מוסדות החינוך, כמגן אנושי לטרוריסטים, שלטון שהביא הרס וחורבן שלא היו כמוהם, שלטון שלא מעניין אותו כהוא זה לפתור את המצוקות והבעיות, שלטון שלוקח כל כסף שהוא מקבל ומשקיע אותו במנהרות טרור במקום בכיתות לימוד, במקום בלספק מזון. עכשיו, אני אומר לך עוד דבר, חברת הכנסת זועבי: כמה צביעות יכולה להיות? אני לא מבין ולא הבנתי ולא אבין אף פעם,

אתם רוצים שישראל תשלוט בעזה או לא רוצים? לא, אולי תסבירו לנו.

כי אני לא מכיר, למה אתה לא, מ"חמאס"? לא מכיר, חבר הכנסת חסון, חבר הכנסת יואל חסון,

תמשיך להגן על שופטי העליון שהכניסו אותה לכנסת. לא, אני תמכתי בזה גם, אבל, תמכתי בו, תמשיך.

תמשיך להגן עליהם. תמשיך להגן עליהם. אבל למה אתה לא מפיל את ה"חמאס"? תמשיך. תמשיך להגן עליהם. למה, חבר הכנסת יואל חסון, תמשיך להגן עליהם. תמשיך. מפילה את ה"חמאס"? חבר הכנסת יואל חסון,

תענה למה, את ה"חמאס"? תמשיך לתת, תמשיך לתת לאנשים האלה, אורי אריאל, חבר הכנסת יואל חסון, שבמקום לעמוד לדין על בגידה, עומדים מעל הדוכן הזה ומשקרים ומפיצים את דיבתה של ישראל רעה.

איפה, למה אתה לא מפיל את ה"חמאס"? תמשיך,

אני אוציא אותך. בסדר. אני רוצה שהוא יגיד למה הוא לא מפיל את, אתה רוצה שאני אוציא אותך? אני רוצה שאתה תפסיק, שלטון ה"חמאס". שאתה תפסיק להתנגד להצעות החוק שנועדו לשנות את הרכב בית-המשפט העליון. זה מה שאני רוצה. הגיע הזמן. מה זה השטויות האלה? עכשיו, חבר הכנסת זחאלקה, עכשיו, עכשיו, אני אומר לך, אתה יכול לסתום את האוזניים או לצאת. חברת הכנסת זועבי, את האמת. אני אומר לך את האמת. חבר הכנסת זחאלקה, חבר הכנסת יואל חסון, סבטלובה, את לא מפסיקה. את לא מפסיקה. חבר הכנסת יואל חסון, אני לא רוצה לקרוא אותך פעם שנייה. אני רק אומר לך לסיכום, חברת הכנסת זועבי, כדי שגם האמת תושמע מעל הדוכן הזה: למרות הטרור, למרות האופן שבו פועל שלטון ה"חמאס", למרות האופן שבו נוהג שלטון ה"חמאס", שהפך את רצועת עזה למרכז טרור עולמי, מדינת ישראל נוהגת בדרך הומניטרית שאין, ואני לא אסתכן אם אומר שגם לא תהיה כמוה, באף מקום אחר בעולם. כל יום עוברות כ-1,000 משאיות של מזון וציוד לרצועת עזה דרך ישראל,

מבוצעים פרויקטים רחבי היקף בתחום האנרגיה והמים, מסייעים בכל תחום, כל דבר שייצור תעסוקה ויקל על סבלם של התושבים. וכן, לא נאפשר להכניס חומרי לחימה ואמצעים שמשמשים לטרור, לא נגדנו ולא כלפי פנים. לסיכום אני אומר עוד דבר אחד, אדוני היושב-ראש: אני חושב שהגיע הזמן, באמת הגיע הזמן שאנשים מסוגה של חברת הכנסת חנין זועבי לא ישבו בכנסת ישראל. אני גם חושב שאם הייתה לך טיפת הגינות וטיפת יושרה, היית מוותרת על האזרחות הישראלית, אזרחות שאת לא ראויה לה,

אזרחות שאני מקווה שיבוא יום ויהיה בית-משפט עליון כזה שלא רק שלא יאפשר לך לרוץ, אלא גם יאפשר את שלילת האזרחות הזאת, שאת לא ראויה לה. תודה. תודה. תודה לשר יריב לוין. אם אפשר את הערבים בכלל.

אדוני היושב-ראש, דעה נוספת. חברי הכנסת, חברי הכנסת, זה הצעה לסדר-היום. הצעה לסדר-היום: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, לבדיקת המצור המתמשך והמשבר ההומניטרי על עזה. מי בעד? מי שבעד הוא בעד שזה יעבור לוועדת הכנסת. מי שמתנגד, הוא נגד. מי בעד? מי נגד? ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. הנושא נגמר. אין הבעת דעה בנושא הזה. אם כן, 17 בעד, 41 מתנגדים. ההצעה לא נתקבלה. ההצעה לסדר-היום לא נתקבלה. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: קצבאות הנכות אינן מאפשרות קיום בכבוד,

ראשונת הדוברים, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, ואחריה, יגאל גואטה. שלוש דקות לרשותך. תודה לך, כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני אתייחס רק ממש בחצי משפט לדברים המקוממים שנשמעו זה מכבר בכנסת הזאת. זו כמובן האשמה חסרת בסיס שמדינת ישראל היא שאחראית למשבר ההומניטרי בעזה, כאשר אנחנו יודעים שכל סחורה שנכנסת לעזה, בסופו של דבר חלק ממנה משמש לצרכים של הטרור, משמש את "חמאס". וברגע שאנחנו נוציא את "חמאס" מהמשוואה הזאת בעזה, רק אז אנחנו נוכל לדבר על פתרון הולם לשיקום של הרצועה, שבאמת זקוקה לזה. מה לעשות שהם ארגון רצחני, שעד היום חופר מנהרות ומשתמש בחשמל ובמים שמעבירים אליו לצרכים האלה? אנחנו לא נוכל להתקדם בשום דבר, בצעד אחד לא נוכל להתקדם. חייבים להוציא את "חמאס" מהמשוואה. ועכשיו לנושא שלשמו אנחנו נמצאים כאן: בעוד אנחנו נמצאים כאן באולם הממוזג, באולם הנוח,

ישנם מאות נכים, אזרחים ישראלים, שחלקם גם עבדו ותרמו ושירתו בצבא ותרמו למדינה הזאת, שמפגינים כעת ונאלצים בגופם ממש, כאשר הם נישאים חלקם על קביים, חלקם על כיסאות גלגלים, חייבים לחסום את הנתיבים לנמל התעופה בן-גוריון. למה הם צריכים לעשות את זה בשמש הקופחת, כשהם חסרי כול, כשהם מתייבשים, כשהם סובלים כאבים פיזיים וגם כאבים נפשיים עזים מאוד? למה הם צריכים לעשות את זה? ממשלת ישראל היא שמעמידה אותם בפני בחירה מרה: הם צריכים לבחור אם הם ישתקו ובעצם יחיו בחרפת רעב בביתם שלהם או שהם ייקחו את עצמם עם הקביים, עם כיסאות הגלגלים, עם הקלנועיות, ויגיעו עוד פעם ועוד פעם להקים קול זעקה. גבירותי ורבותי, דברים שאנחנו שומעים מכל מיני ועדות שמונו, לא ברור לאיזה צורך,

כי יש ועדה אחת בלבד שהייתה צריכה להיות אמונה על העניין הזה, של הצמדת קצבאות הנכים לשכר המינימום, וזוהי כמובן ועדת העבודה והרווחה.

יש ועדה, יש לה סמכויות שכתובות בחוק, ורק הוועדה הזאת הייתה צריכה כבר לסיים את העבודה על העניין הזה, ולא למרוח ולא לאפשר לכל מיני גופים ולכל מיני פרופסורים שיודעים יותר מהנכים עצמם, הם יודעים עד כמה זה קשה או קל להיות נכה. קם לו בן אדם בשם אבי שמחון, שהאמת היא שהוא ידוע בשנאתו הרבה למגזרים רבים במדינת ישראל. אנחנו זוכרים כיצד אבי שמחון התבטא כנגד חרדים במדינת ישראל, אנחנו זוכרים היטב כאשר התבטא אותו אבי שמחון כנגד הציבור דובר הרוסית וכינה אותם "אנשים שלא שייכים למדינה הזאת" אנשים שיהדותם לא ידועה, לא מוכרת, לא ברורה, ולכן הם לא זקוקים, לא זכאים לשום הנחות ולשום הטבות. ועכשיו הוא יוצא כנגד ציבור הנכים. זה אותו אדם שיושב על אוזנו של ראש הממשלה שלנו,

הוא זה שבעצם בא לגזור גזירות על עם ישראל. האדם הזה בא, מסתכל בעיניים של אותם אלפי נכים במדינת ישראל ואומר להם: רבותי, אתם כבר שבעים, אתם בסדר גמור, אין אתכם שום בעיה. אתם מקבלים יותר מתקציב הביטחון,

יותר מתקציב החינוך, יותר מתקציב הרווחה. אתם מקבלים הכול. למה אתם פותחים את הפה בכלל? והאדם הזה, שהאמת היא שאני הייתי מציעה לקשור לו עכשיו איזה יד או רגל ושהוא יחיה ככה איזה יום,

נראה אותו מתפקד, נראה אותו מגיע לעבודה, נראה אותו משתלב במערך, הצעה טובה דווקא. ואני רוצה שכל אחד שעכשיו מתבטא כנגד הנכים והדרישות

אני מסיימת עכשיו בחצי משפט, איך הלשון שלו לא קפאה בפה שלו. והדבר הזה חייב להסתיים. יש רק פתרון אחד לסוגיה של הנכים במדינת ישראל שמתייסרים, שלא יכולים לסיים את החודש, שאין להם כסף לתרופות ולאוכל: להצמיד את הגובה של הקצבאות לשכר המינימום. נכה אינו חצי בן אדם, הוא בן אדם מלא, וככזה, הוא לא יכול להתקיים לא מ-2,800 ולא מ-3,200. זה כל כך מגוחך. והשיטה הזאת של הפעימות, לחלק את הכסף שהמדינה חייבת לאותו מגזר, חייבת אותו לציבור, זו הוצאה ציבורית, זה כסף שבא מתוך הציבור. חייבים לסיים את העניין הזה אחת ולתמיד. בואו נצמיד את קצבאות הנכים לשכר המינימום. נעזור להם ונעזור לכולנו. תודה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. יעלה חבר הכנסת יגאל גואטה, ואחריו, חברת הכנסת נאוה בוקר. שלוש דקות לכל דובר.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, ברור לנו ואנחנו בטוחים שכל החברים מכל סיעות הבית יסכימו שקצבת הנכות הזעומה הניתנת כיום בעצם דנה אנשים עם מוגבלות לגזר דין מוות בעינויים. פשוט ככה. יוסף ג'בארין, אם אני מפריע אני אצא החוצה, בחיי. תודה. הקצבה אמורה לכאורה לאפשר קיום מינימלי, אבל כל בר-דעת מבין שקצבה בסך 2,323 שקלים אינה מספיקה לצרכיו המינימליים של כל אדם, בטח ובטח לא של אדם עם מוגבלות, שעל פי רוב גם נדרש לרכוש תרופות ולממן נסיעות לבדיקות וטיפולים, ולעתים הוא גם צריך להיות המעסיק של עובד הסיעוד שלו. בשנת 2003 החליטה ממשלת ישראל להצמיד את קצבאות הנכים למדד במקום לשכר הממוצע במשק. זה מהלך ציני שחסך למדינה למעלה מ-3 מיליארד שקלים, אך גרם כמובן לשחיקה גבוהה של הקצבאות ודרדר את הנכים עמוק מתחת לקו העוני. בעקבות העוול הנורא הזה, ובעצתו של השר חיים כץ, הכנתי הצעת חוק, הוא ישב פה ואמר לי: תגיש את ההצעה הזאת, אני רוצה לראות מה הוא יעשה אתה, שיוצמדו חזרה לשכר הממוצע במשק ולא למדד, שאינו משקף באמת את העלייה ביוקר המחיה. יסלחו לי חברי, אבל לא יעלה על הדעת שהשכר שלנו, של חברי הכנסת, מוצמד לשכר הממוצע במשק, והנכים נאלצים להסתפק בקצבה של 2,300 שקלים צמודה למדד.

למה הם צריכים להיות מופלים לרעה? במה הם שונים מאתנו, חברי הכנסת? חדשות לבקרים אנו שומעים על מתווה חדש, יוזמה חדשה או חוק חדש שייטיבו עם בעלי המוגבלויות, אבל באמת לא קורה כלום. בעיתונות פורסם בתחילת השבוע כי מסתמן פתרון חדש, שהקצבאות יועלו כבר מינואר 2018 ב-1,000 שקלים, ובתוך כשנתיים, העלאה נוספת של עוד 1,000 שקלים. במילים אחרות, עד שהשבע יהיה רעב, הרעב ימות. אני לא יודע אם המתווה הזה אכן יבוצע, הבנתי שעדיין מדובר רק בהודעה לעיתונות, ואין תזכיר הצעת חוק או החלטת ממשלה כלשהי. אני מקווה שאכן הפעם, בניגוד לכל הוועדות והיוזמות השונות, באמת יקרה משהו, כי באמת צריך כבר להסיר את החרפה הזאת מעל הראש שלנו. זו בושה וחרפה. מינו ועדות שונות, ועדת זליכה, ועדת שמחון. אני לא מבין למה בכלל מעקרים את סמכויותיה של ועדת העבודה והרווחה שבראשה עומד חבר הכנסת אלי אלאלוף, שלדעתי אין ספק שהוא יוכל להביא לפתרון הבעיה בתוך הוועדה בצורה מסודרת. וככל שגם הפעם מדובר בעוד ספין תקשורתי, ואני מקווה שלא, אני קורא לחבר הכנסת אלי אלאלוף, יושב-ראש ועדת העבודה,

לקדם את הצעת החוק של חברנו אילן גילאון, שהוא חוד החנית במאבק הזה. הצעת החוק כבר עברה בקריאה טרומית לפני כחצי שנה ועדיין לא זכתה להגיע לוועדה.

לשחרר את האגו ואת כל המלחמות על הקרדיט, ולהביא סוף טוב לסיפור הזה.

תודה לחבר הכנסת יגאל גואטה. תעלה חברת הכנסת נאוה בוקר. ישיב בשם ראש הממשלה השר איוב קרא. חברת הכנסת נאוה בוקר, סגנית יושב-ראש הכנסת, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שנה וחצי הגשתי את הצעת החוק שלי להעלאת קצבאות הנכות לשכר המינימום בהתבסס על מבחן הכנסה. שנה וחצי שאנחנו נאבקים יחד עם ציבור הנכים בישראל וחברי כאן אילן גילאון, נאבקים את המאבק החשוב ביותר על עצם קיומם. הגעתי אתם להפגנות שבהן הם זעקו לעזרה כדי שמישהו שם למעלה, בצמרת השרשרת המדינית של מקבלי ההחלטות, ישמע את הזעקה שלהם. אך לצערי, למרות המאבק עדיין לא השגנו את השינוי, וסכום הקצבה שממנה הם אמורים להתקיים עומד על 2,342 שקלים לחודש. בעקבות הצעת החוק והלחץ הציבורי שנוצר אנחנו עדים בחודשים האחרונים לתהליך של הקמת ועדות, שהמטרה שלו היא מציאת פתרון להעלאת הקצבאות. אך לצערי, ועדה מחליפה ועדה, ואנשי מקצוע, שכל אחד בתורו קובע מה גובה הקצבה שצריך לתת לנכים, מחליפים אחד את השני. לכל אחד מהם רעיונות שונים ומשונים, אך יש להם קו אחד משותף וברור: אף אחד מהם לא מציע להשוות את הקצבה לשכר המינימום, אף אחד מהם לא מציע באמת לציבור שלם של נכים קיום בכבוד. אותם מומחים לא יודעים מה זה לקום כל בוקר למאבק על החיים, הם לא יודעים מה זה להתמודד עם הנכות, ולא רק עם הנכות אלא גם עם ביורוקרטיה ואטימות של מוסדות המדינה הזאת. השבוע העליתי שוב, בפעם החמישית, את הצעת החוק שלי לוועדת שרים, והייתי בטוחה שהפעם נשיג את השינוי, אבל שוב ההצבעה נדחתה לעוד שבועיים. ואתמול אני שומעת שבעקבות דחיית ההצבעה הושגה פשרה, ולפי הפשרה הזאת תעלה הקצבה לסכום של 4,000 שקלים. אז יש כאלה שרואים את זה כהישג, ואני אומרת: זה לא הישג אמיתי. מבחינתי זוהי רק תחילת הדרך, כי הישג אמיתי אנחנו נשיג רק כשקצבת הנכות תושווה לשכר המינימום. אנחנו חייבים כחברה לדאוג לחלש ולאפשר לו קיום בכבוד, ורק קצבה בגובה שכר המינימום תעניק לנכים במדינת ישראל את החיים שהם ראויים להם ותגרום להם להרגיש כמו כל אזרח אחר במדינת ישראל. ואני כאן כדי לומר שוב: אני לא מתכוונת לוותר. אני אמשיך להיאבק עד שנגדיל את קצבת הנכים לגובה שכר המינימום. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת נאוה בוקר. לצערי, השר לא נמצא פה, אז אני אאפשר הבעת דעה. דב חנין, ראשון בהבעת דעה, ואחריו, מיקי לוי.

העניין הזה,

סליחה, אני חייב להציג את הדברים על פי התקנון. הממשלה לא חייבת להשיב, השר לא חייב להשיב. נכון שהנושא הוא נושא חשוב, והממשלה צריכה לענות על הדברים הללו, אבל על פי התקנון גם אם השר לא נמצא אנחנו ממשיכים, וזו לא פעם ראשונה ולא שנייה ששרים לא נמצאים. אלו דברים ברמה שבין הכנסת לבין הממשלה. צריך לשים אותם, אנחנו מדברים על זה,

בכל ישיבת נשיאות,

עולים הנושאים הללו. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אתה כמובן צודק שדברים כאלה קרו גם בעבר, אבל במקרה הזה אני חייב לומר לך שאני לגמרי לא מופתע שהממשלה לא הגיעה לספר לנו כאן, לכנסת, מה עמדתה בעניין העלאת קצבת הנכות, כי התנהלותה של הממשלה בסוגיה הזאת לאורך כל הדרך היא שערורייה אחת גדולה. במקום להיענות לדרישה המוצדקת של ציבור הנכים להעלות את קצבאות הנכות לגובה שכר המינימום, במקום להיענות לדרישתה של הכנסת, שהעבירה כאן בקריאה טרומית את הצעת החוק של חברנו אילן גילאון, הממשלה עושה הכול כדי להתחמק מהדבר היחיד שצריך להיעשות. איך אפשר לצפות מאדם נכה להתקיים מ-2,300 שקל בחודש? איך אפשר לצפות שכשאנחנו קבענו שהמינימום הדרוש לבן אדם, בשכר מינימום, הוא 5,000 שקל, אנחנו נאמר כמדינה לאנשים שהם נכים ויש להם יותר הוצאות שהם צריכים להסתפק בחצי הסכום? נכה הוא לא חצי בן-אדם. ולכן, אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני. אני מקווה שאנחנו בכנסת נדע לעשות מעשה, גם לעמוד על זכויותיהם של הנכים אבל גם לעמוד על כבודה ומעמדה של הכנסת. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת מיקי לוי, ואחריו, נאוה, נורית קורן. סליחה, נאוה דיברה. אדוני היושב-ראש, מהדוכן, בבקשה? חברים, אני לא יכול לעצור את התהליך. אתם טועים. אני עובד על פי התקנון, אני לא יכול לאפשר לשר עכשיו. ברגע שנגמר ולא הייתה תשובת שר ואני נותן, אני הופך את הסדר. חבר הכנסת מיקי, חבר הכנסת גואטה, עם כל הכבוד, אני צריך לנהל את הישיבה על פי התקנון. אם אני אעשה פה קרקס, אז ככה זה ייראה. הממשלה צריכה לעשות את חשבון הנפש שלה, ומי שצריך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך. ביקשתי להגיב על הדברים החמורים שנשמעו מפי השר לוין כנגד בית-המשפט העליון, כבוד הנשיאה השופטת מרים נאור ושאר שופטי בית-המשפט העליון, שהשר לוין הזכיר כל אחד מהם בשמו. האמת היא שהשר לוין אינו מחמיץ שום הזדמנות לתקוף את בית-המשפט העליון. החלום הרטוב של השר לוין הוא לבטל את בית-המשפט העליון, או אולי להכפיף אותו לדרג הפוליטי, חס וחלילה. השר לוין אינו חוסך את שבט לשונו מבית-המשפט העליון, והוא תוקף אותו בכל הזדמנות. גם אני ומפלגתי, מפלגת יש עתיד, הגשנו את העתירה לפסול את מועמדותה של חברת הכנסת חנין זועבי לכנסת העשרים, אולם משהתקבלה ההחלטה וניתנה הפסיקה יש לכבד את החלטת שופטי בית-המשפט העליון. זו נשמת אפה של הדמוקרטיה. אוי ואבוי לנו. אנה נגיע אם נתמוך בדרכו של השר לוין בכל הקשור לבית-המשפט העליון? לא אגזים אם אומר: הפגיעה בבית-המשפט העליון תסמן את תחילת הדרך של חיסול הדמוקרטיה, מדינה יהודית ודמוקרטית. אני מגנה את דברי השר לוין תודה. בכל פה.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. נורית קורן, אחרונת מביעות הדעה, ונצביע מייד אחרי כן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר לביטחון פנים גלעד ארדן, הנושא של העלאת הקצבאות הוא נושא חשוב ביותר, והכנסת הזאת עושה דברים חברתיים. כולנו תומכים בהעלאת הקצבאות, אבל צריך לאפשר לראש הממשלה ולשר, ולאפשר גם לפרופ' שמחון לעשות את עבודתו ולהגיש מסקנות. זה חשוב ביותר, וחשוב שהם גם יוסיפו את כל ההטבות שהם נותנים לאנשים עם מוגבלות על מנת שהם יוכלו לחיות בכבוד. את כולנו כאן זה מוביל לעניין של לחיות בכבוד. ואני רוצה להוסיף נושא שנדון היום בוועדת המשנה לנגישות: בעצם יש תקנות לנגישות וצריך להנגיש את כל המקומות, אם זה בעניין של בתי-הספר, וצריך לשים לב שאנחנו נמצאים עכשיו לפני תחילת שנת הלימודים החדשה בספטמבר. אני קוראת לשר החינוך לבוא ולהנגיש את הכיתות ולתת לילדים עם מוגבלות את כל מה שהם צריכים ללימודים כבר ב-1 בספטמבר, וגם את השעות שמגיעות להם, לתת אותן ב-1 בספטמבר ולא באמצע השנה. אני מציעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה. תודה, אדוני היושב-ראש.

חברי הכנסת, יש הצעה להעביר את הנושא, גם המציעים בטח מסכימים, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו נצביע. מי בעד? מי נגד העברת הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. אדוני היושב-ראש, לחצתי בטעות במקום אחר.

לא פה, אתה יכול ללחוץ ואני אבטל את ההצבעה הזאת. תשעה בעד, ואני אומר לפרוטוקול: חבר הכנסת יוסי יונה בטעות הצביע במקום חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, נרשם בפרוטוקול. תשעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להמשך דיון. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא פרישת ארצות הברית מהסכם האקלים,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר. ישיב בשם הממשלה השר זאב אלקין. השר זאב אלקין נמצא או יש שר אחר שמשיב במקומו? שלוש דקות לחבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר גלעד ארדן, אני מוכן לקבל גם את תשובתך בנושא הזה, כי אתה בקי בנושא היטב. לא היה אמור להיות עכשיו נושא הבניינים? כרגע אנחנו מדברים על משבר האקלים. השר ארדן בקי מאוד בנושא. בקי, ודאי שהוא בקי, הוא היה השר לאיכות הסביבה. אבל אני לא יודע איך הממשלה בעניין. בכל מקרה, עמיתי חברי הכנסת, בעניין הזה

אז זהו, לכן רציתי את תשובתך. תודה לך. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, כנראה השר אלקין ייכנס בדקות הקרובות. תודה לך, אדוני היושב-ראש. עמיתי חברי הכנסת, אדוני השר, משבר האקלים הוא אתגר עצום שעומד בפני האנושות. אנחנו לא מדברים רק על העתיד, אנחנו מדברים על הווה שבו אנחנו חודש אחרי חודש שוברים שיאים של טמפרטורה ממוצעת בעולם, חודש אחרי חודש נשברים שיאים של טמפרטורה בארצות שונות, רצף מסוכן ומדאיג. אנחנו לא מדברים רק על שאלה של נוחיות. אנחנו לא מדברים על משהו שאפשר רק לשנות את הכיוון של המזגן ולהתחמק ממנו. אנחנו מדברים על סוגיה שמאיימת על עצם הקיום של בני האדם על פני האדמה הזאת. אנחנו, בני האדם, מערכת עדינה ביותר. אדוני היושב-ראש, כמו שאתה יודע, אם משנים את הטמפרטורה שלנו בשתי מעלות, אנחנו לא יכולים להתנהל כרגיל, אנחנו שוכבים במיטה ונחים. כתוב "לשמש שם אֹהל בהם". יש איזה מין עטיפה מיוחדת שמונעת את כוח האנרגיות של השמש. אכן, אכן. ואת הקיום העדין הזה של בני האדם, המערכת העדינה הזאת של הקיום שלנו, בני האדם, על פני האדמה, אנחנו מעמידים בסכנה כאשר אנחנו משבשים את פעולתה של המערכת האקלימית העולמית. לדבר הזה יש השלכות דרמטיות על החקלאות, על הכלכלה, על החברה, על הביטחון. אנחנו מדברים על סכנה של גלי חום. מתפרסם היום מחקר קשה בעניין הזה: סכנות של סופות גדולות, גלי פליטים שיאיימו על העולם. אבל כבר היום אנחנו רואים את התחלת התהליך הזה, כאשר מדינות שבהן המשבר הסביבתי מייצר גם משבר חברתי ומשבר פוליטי מייצרות המוני פליטים שזורמים למקומות יותר בטוחים. והאתגר של ההתמודדות עם המשבר הזה הוא אתגר של האנושות כולה. ההתמודדות היא אפשרית, מכיוון שהמשבר ביסודו נוצר על ידי גזי החממה, שנוצרים כשאנחנו שורפים פחם, נפט

ומייצרים גזי חממה שמשבשים את היכולת להחזיר חום אל מחוץ לאטמוספירה. עמיתי חברי הכנסת, סביב הנושאים האלה שהזכרתי עכשיו יש הסכמה מדעית רחבה ביותר, אין היום נושא מוסכם בקהילה המדעית כפי שמוסכם משבר האקלים וכפי שמוסכמות הסיבות, הגורמים למשבר האקלים הזה. ולאחרונה נחתם הסכם פריז, וחתמו עליו ואשררו אותו 187 מדינות, התחלה צנועה של התמודדות עם המשבר הזה. אני אומר מייד: זו התחלה צנועה מדי, זה רחוק ממה שהיינו באמת צריכים לעשות כדי לעצור את הסכנות, אבל זו לפחות התחלה. ועכשיו אנחנו עדים למהלך מאוד גדול ומסוכן של בלימה, שמי שמתייצב בראשו, למרבה הזוועה, זה מנהיג המעצמה הגדולה והחשובה ביותר בעולם, דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית. מול הדבר הזה מתייצבת הקהילה הבין-לאומית כולה, וחשוב שגם ישראל תהיה חלק מההתייצבות הזאת. מול הדבר הזה מתייצבים בארצות הברית רבים, כולל מדינות רבות בארצות הברית, ערים רבות בארצות הברית, שאמרו: אנחנו כן מחויבים להתחיל להתמודד עם משבר האקלים. ומשפט אחרון, אדוני היושב-ראש, על מקומה של ישראל בהתמודדות עם משבר האקלים. משפט אחרון. זה באמת המשפט האחרון. ישראל היא כלכלה קטנה. החלק שלנו ביצירת הבעיה הוא חלק קטן, כי הכלכלה שלנו קטנה, אבל לנו יכול להיות חלק חשוב ומעניין בהתמודדות, כמקום של יצירתיות, התפתחות, מקום שבו אפשר לייצר אנרגיות מתחדשות, אפשר לייצר מעברים מהירים לתחבורה ציבורית, אפשר לייצר פתרונות שיראו לעולם לאן אפשר וצריך להתקדם.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, גם אתה, שלוש דקות. שלוש דקות, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת. אדוני היושב-ראש,

21 ביוני, היום הארוך בשנה ותחילתו של הקיץ. יורדים היום גשמים, כפי שאתה יודע, בכמה מערי ישראל. גם בירושלים טפטף היום. נכון, בבוקר.

זה לא נס. אני מקווה שזאת ברכה, אבל זה לא נס, זה ביטוי נוסף להתחממות הגלובלית שמאיימת על תושבי העולם כולו, וגם אנחנו בישראל, למרות שלפעמים אנחנו מנותקים מהעולם, גם עלינו זה מאיים. אחרי שנים רבות של קיפאון במגעים העולמיים,

כמו שדב אמר, הגיעה ועידת האקלים בפריז כאיזה פרץ ראשוני, לא מספיק,

במאמץ העולמי הזה לצמצם את פליטת גזי החממה ולהיאבק בשינויי האקלים. אלה שינויים שמובילים לסכנות שכל המדענים וכל המחקרים הרציניים קבעו שהם מושפעים ישירות מפעולות שלנו,

ומשפיעים באופן משמעותי על החיים שלנו. ההשפעה הזאת אף צפויה להחריף בשנים הבאות. יש כל כך הרבה השפעות: הוריקנים, הצפות, שרפות,

ואצלנו בישראל צופים אפילו החרפה בעלייה של הטמפרטורות, בעליית קו המדבר, כפי שאת יודעת,

בכניסת מזיקים, בהתגברות מזג האוויר הקיצוני, אפילו בחורף, ועוד. היתרון של הסכם פריז היה שכל מדינה בחרה את היעד שלה ועשתה בדק בית: באילו יעדים היא תוכל לעמוד, ומה טוב אפילו לכלכלה שלה, בלי חלילה להרוס ממש את הכלכלה. והצהירו על היעדים האלה בוועידת פריז. שאר המדינות מסכימות שזה הסכם שטוב גם לעולם וגם לאיכות האוויר שאנחנו נושמים, אבל בסופו של דבר גם לכלכלה שלהן. ולא בכדי ראשי מדינות באמת גדולות, ראשי חברות ועסקים בארצות הברית, מבקרים את ההחלטה הזאת, של הנשיא טראמפ, לפרוש מההסכם, ומזהירים שהיא תפגע באזרחי ארצות הברית ובתחרותיות של השוק האמריקני עם שווקים מתחרים בתחומים דומים. להסכם פריז, חברות וחברים, הצטרפו אפילו מדינות שלא היו בהסכם הקודם, כמו קנדה,

שזה הישג גדול. ודווקא אז ארצות הברית פורשת. ולראשונה הצטרפו להסכם הזה אפילו מדינות מזהמות גדולות, כמו סין והודו, שלקחו על עצמן יעדים מאוד מתקדמים, ודווקא אז מנהיגת העולם החופשי פורשת מההסכם. צריך לזכור שארצות הברית, חוץ מזה שיש בה הרבה דברים טובים, היא המזהמת השנייה הגדולה בעולם, ואחת הראשונות בפליטת גזים לנפש. היא גם הכי משפיעה בעולם, בפוליטיקה העולמית, ולכן יש משמעות לפרישה שלה. משמח לראות,

שמדינות אחרות מצהירות על המחויבות, ואני מברך פה את ממשלת ישראל ואת השר אלקין, צריך להגיד מילה טובה, על העמדה המקצועית, על היושרה, על ההבהרה שישראל ממשיכה להיות מחויבת להסכם החשוב הזה ועל אימוץ תוכנית לאומית להפחתת פליטות. חשוב להגיד שכרגע התוכנית היא טובה,

אבל היא לא מספקת כדי לעמוד ביעדים שהממשלה עצמה התחייבה להם, ואל לנו לשכוח שישראל היא אחת המזהמות הגדולות, ביחס לגודל האוכלוסייה, עקפנו את האיחוד האירופי, לדעתי מזמן, ביחס הזה. ולכן, לסיכום, תודה. אדוני, משפט סיכום. אני בכל זאת מדבר על האוויר שאתה נושם, אז תנשום עוד חצי דקה ותן לי לסיים. אנחנו דורשים שישראל תעמוד ביעדים שהיא הציבה לעצמה בוועידת פריז. אין עדיין מדיניות מספיקה, אין עדיין כלים פרקטיים. ונכבדי השר, אתה יודע שאיום ביטחוני,

זה איום ממשי. אנחנו לא רואים את האיום של איכות הסביבה, הוא לא מספיק מוחשי, אבל גם אם הוא לא מוחשי הוא מאיים על כולנו, ובעיקר על עתיד הילדים שלי ושלך, שיישארו פה גם אחרינו.

אני קורא לכולם להתחייב מכאן להסכם החשוב הזה, ליישום שלו, לעמידה ביעדים ולאימוץ תוכנית לאומית אמיתית ואמיצה להפחתת הפליטות. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת בר. אדוני השר, בבקשה. לאחר מכן תהיה דעה נוספת, של חברת הכנסת פארן. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי השר, חברי חברי הכנסת, קודם כול, לפני שאני אגש לנושא עצמו ואבהיר שוב את עמדת ממשלת ישראל בעניין הזה, וגם את עמדתנו, כמשרד להגנת הסביבה, יש לי רק הערה מתודולוגית אחת, כי ראיתי שלא פעם ולא פעמיים, גם בשיח הציבורי-תקשורתי וגם בשיח אפילו כאן,

אנחנו מבלבלים בין שני דברים: יש בעיה חמורה, שדורשת טיפול והתייחסות, של זיהום אוויר במדינת ישראל. זאת לא הבעיה של הסכם פריז. הסכם פריז מדבר על הורדה של פליטת גזי חממה, שבתוכה מקופלת גם בעיה של זיהום האוויר. כשאנחנו מורידים את זיהום האוויר, בוודאי אנחנו תורמים גם למימוש המסקנה של הסכם פריז, אבל הסכם פריז הוא הרבה יותר רחב, והוויכוח שקיים, קיים בדיוק בפער בין הראשון לשני. אני לא חושב שמישהו חולק על הראשון, על הצורך להתמודד עם זיהום האוויר. החולקים על הסכם פריז חולקים על התפיסה של כל שאר הפליטות של גזי חממה, גם כשאין להן משמעות בריאותית ישירה, של השפעה על האקלים. אנחנו לפעמים בשיח פה, אצלנו בארץ, מבלבלים בין שני הדברים. ולכן, מדובר גם בהחלטות ממשלה שונות: יש החלטת ממשלה שנועדה ליישם את המחויבות שלנו להורדה של פליטת גזי חממה, במסגרת הסכם פריז, ויש החלטות ממשלה, אפילו שורה של החלטות ממשלה, גם כוללנית וגם שתי החלטות היום, על המפרץ, שהמטרה שלהן היא להוריד את הפליטות של זיהום האוויר. אלה שני מהלכים מקבילים, שיש ביניהם זיקה מסוימת, לפעמים אפילו זיקה גדולה,

כל הנושא של תחנות כוח פחמיות, שם שני הדברים האלה נפגשים. זה גם תורם מאוד להתמודדות עם פליטת גזי חממה,

תורם מאוד להתמודדות עם זיהום האוויר, אבל לא תמיד זה אחד על אחד, ואני חושב שחשוב לחדד ולהבהיר את הדברים לצורך המשך השיח.

אתחיל מהסוף, שזה מה שחשוב וזה מה שמתבקש לנוכח הנושא שהעלו המציעים לסדר-היום. נכון שההחלטה של נשיא ארצות הברית לפרוש מהסכם האקלים, לפרוש מהסכם פריז, העלתה מיידית שאלות לגבי ההתנהלות הישראלית, גם בגלל קשרי הברית שיש לנו, המאוד-מאוד עמוקים, עם ארצות הברית, וקיבלנו מייד הרבה פניות ושאילתות: אז מה תהיה ההתנהלות הישראלית, כולל אפילו איזושהי ציפייה, הייתי אומר, שבטח ישראל עכשיו, באופן מיידי, תפרוש מהסכם פריז. אני באיזשהו שלב, אני חייב להגיד, אפילו אמרתי את זה ציבורית באיזשהו מקום, נעלבתי מעצם השאלה,

מעצם הנחת העבודה שמדינת ישראל היא מעין גרורה אמריקנית שאוטומטית, ברגע שנשיא ארצות הברית החליט לפרוש, הציפייה מאתנו היא שאנחנו צריכים להבהיר איפה אנחנו, כי הנחת העבודה היא שבטח גם אנחנו פורשים. אני חושב שעם כל הכבוד ליחסים המאוד-קרובים שיש לנו עם ארצות הברית כמדינה, וגם עם הממשל הנוכחי, ולשיתוף הפעולה הפורה שיש, אנחנו בכל זאת מדינה עצמאית, וקובעים את המדיניות שלנו לפי מה שנכון למדינת ישראל ולפי תפיסתנו. לכן, בהקשר הזה, בהתחלה אפילו לא חשבתי שמתבקש מאתנו להכריז מחדש על המחויבות שלנו, כי כל עוד לא הודענו אחרת היא ברורה מאליה. כשראיתי שלא לכולם זה ברור, אז כמובן יצאנו והבהרנו את עמדתנו, שהיא מאוד מאוד פשוטה: מדינת ישראל לא מתכוונת לפרוש מהסכם פריז. אנחנו ממשיכים לממש את החלטת הממשלה שהתקבלה. יש לא מעט קשיים במימושה, אני אולי אתייחס לזה, אבל ודאי וודאי שזאת מטרתנו, כי חשבנו שהסכם פריז הוא נכון, לכן חתמנו עליו, לא חתמנו עליו כי ארצות הברית הובילה אותו, ואנחנו עדיין חושבים שהוא נכון ונשארים בתוכו. בעיני זאת הגישה הפשוטה, הנכונה. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, לא כולם שמו לב, אבל שימו לב מתי מדינת ישראל אשררה את הסכם פריז: ההסכם הזה אושרר פחות או יותר במקביל, בשנה שעברה, לכינוס האקלים הגדול במרקש, והאשרור הזה נעשה כבר לאחר שנודעו תוצאות הבחירות בארצות הברית, ודעתו של הנשיא הנבחר לא הייתה סודית, אלא הייתה ידועה בזמן כל מערכת הבחירות.

אם במדינת ישראל היו כל מיני רעיונות להתנות את ההסכם, את התמיכה בהסכם, בעמדה האמריקנית, לא היינו מזדרזים לאשרר.

עשינו פה זירוז מהלכים וקיצור תהליכים כדי באמת להספיק את האשרור יחד עם רוב המדינות המסודרות, ולהגיע למפגש במרקש לאחר האשרור, פחות או יותר, ביום תחילת המפגש האשרור נכנס לתוקף. התמודדנו פה עם כל מיני קשיים של פגרות הכנסת וקשיים לוגיסטיים אחרים, ומצאנו פתרונות לכולם.

אם מדינת ישראל אשררה את הסכם פריז לאחר בחירת נשיא ארצות הברית, אז היא הנותנת בכלל לא הייתה סיבה לצפות להחלטה אחרת, וזאת ההחלטה. עכשיו, בהזדמנות הזאת, אף שזה לא היה הנושא המרכזי שאליו התייחסתם, אני חושב שחשוב לנצל את ההזדמנות הזאת ולהגיד שמבחינת מדינת ישראל הסכם פריז, בעיני לפחות, לתפיסתי, הוא לא רק מחויבות וחובות, הוא גם הזדמנות אדירה, הזדמנות אדירה לפריצת דרך לטכנולוגיות ישראליות. זה נכון במידה מסוימת לחלק הראשון של ההסכם, של הורדת הפליטה של גזי חממה, כי בגלל ההסכם, לפחות אותן מדינות שיישארו בו יצטרכו להשקיע משאבים ניכרים להורדת הפליטות, מה שיתרום תרומה משמעותית לקידום של כל התעשייה של קלינטק, וכל התעשייה של התחום הזה של הגנת הסביבה. זה תחום משקי עצום היום, בעולם הכלכלי, ולמדינת ישראל תמיד היה מה להציע מבחינה טכנולוגית. לצערנו, מה שהצלחנו בהייטק לא הצענו בקלינטק, אנחנו עדיין לא מעצמה. למרות היכולות הטכנולוגיות שלנו אנחנו לא מעצמה כלכלית בתחום הזה שמשווקת את הטכנולוגיות שלה בכל העולם. יש פה אתגר מאוד משמעותי, ובוודאי, שברגע שהתחום הזה הופך למאוד דינמי ומרובה השקעות, עקב הדרישות של ההסכם, זו הזדמנות מצוינת לחברות ישראליות לבוא עם פיתוחים טכנולוגיים שלהן ולהציע את עצמן, ותפקידנו לעזור להן לעשות את זה. אז זה נכון במידה מסוימת בתחום של הורדת הפליטות, אף שכאן

לא מדינה שיכולה להתגאות בהרבה הובלה. אבל זה נכון לא פחות בתחום השני של הסכם פריז, הוא התחום שקרוי התאמה,

אדפטציה. כאן בוודאי יש לנו מה להציע, כי מתוקף הנסיבות האקלימיות שלנו, למשל ההתמודדות עם בעיה של מחסור המים, שהיא אחת הבעיות החמורות עקב משבר האקלים, אנחנו עם העסק הזה מקום המדינה, ומדינת ישראל פיתחה לא מעט טכנולוגיות גם בתחום של השקיה, גם בתחום של ניהול משק המים, גם בתחום של טיהור המים ושימוש חוזר במים. אנחנו נמצאים באחוזים בלתי סבירים בעליל של שימוש חוזר במים, סדר גודל של כמעט 87%; המדינה הבאה בתור, עשרות אחוזים מאחורינו.

דווקא בתחום הזה, שאנחנו ללא עוררין מדינה מובילה בעולם, וברור שהנושא של המים הוא אחד מהמרכזיים בסיפור של ה-adaptation, יש לנו מה להציע. כי לפי הסכם פריז, כל עוד הוא ימומש בהיקף שהוא ימומש, לא מעט כסף צריך לעבור ממדינות מפותחות למדינות מתפתחות, לא רק לצורך התמודדות בהורדת הפליטות, אלא קודם כול לצורך התמודדות עם adaptation. אם הכסף הזה יפגוש את הטכנולוגיות הישראליות בתחום המים, זה יעזור לאותן מדינות אחרות, וכמובן, זה יכול להפוך לענף כלכלי מאוד משמעותי לכלכלה הישראלית.

אני כבר מזמן קורא לראות את התחום הזה של הגנת הסביבה לא כתחום של הוצאה לאומית אלא גם כתחום של הכנסה לאומית, אנחנו רוצים לשמוע. פעם אחת הימין אומר משהו נכון, למה אתם מפריעים? גם כתחום של הכנסה לאומית, שלצערי אנחנו פספסנו, לפחות עד השלב הזה. צריך לנתח למה ולנסות לעזור לתהליך הזה ללכת בכיוון הנכון. לכן, לסיכום ההערה הזאת, עוד מה שאמרת עכשיו, אנשים חושבים שהתקדמות לקראת הגנת הסביבה זה בהכרח פגיעה בכלכלה. מה שאתה מסביר עכשיו, אני אומר הפוך, אני אומר שדווקא בנושא הזה של הסכם האקלים זאת הזדמנות אדירה לכלכלה הישראלית, בהנחה שננצל אותה נכון, בהנחה שניצור תנאים נכונים לפיתוח טכנולוגיה סביבתית שתהיה כדאית אצלנו, כי היא עוד לא מספיק כדאית, ובהנחה שנעזור לאותן חברות ולאותם יזמים שיפתחו טכנולוגיות סביבתיות לשווק את עצמם בעולם במדינות הרלוונטיות. קח סתם, לדוגמה, אם כבר נגררנו לתחום הזה, סין. סין היום, לא בגלל הסכם פריז,

סין חתמה על הסכם פריז כי הנושא הסביבתי הפך למאוד מאוד מרכזי בשיח הציבורי בסין, והפך לאחד מהיעדים הראשיים שהממשל של סין לקח על עצמו.

כל התחום הסביבתי היום,

בראש ובראשונה התמודדות עם זיהום האוויר, שהיא נוראה בסין, אבל גם תחום המים וגם תחומים אחרים, הפך היום לתחום של השקעות אדירות מבחינת הממשל הסיני. זאת הזדמנות פז למדינת ישראל להציע את מה שהיא יכולה להציע, לפחות באותם מקומות שבהם כבר יש לה פיתוחים טכנולוגיים. זה קורה, אנחנו מנסים לעזור לזה לקרות.

היום הייתה פה משלחת מסין, מאחד המחוזות, שחתמה על הסכם כללי לשיתוף פעולה עם המשרד, ומאוד מעוניינת. היא באה לפה לבחון טכנולוגיות סביבתיות ישראליות ומעוניינת לייבא אותן לסין. זאת רק דוגמה קטנה, אם כי סין היא לא קטנה, סין זה שוק אדיר, עם השקעות חסרות תקדים, בהיקפים שקשה לנו לתאר בתחום הזה,

כצרכן. אני אסגור את הסוגריים האלה, אבל אני חושב שזאת הסתכלות נכונה על הסכם פריז, ולכן אנחנו האחרונים שצריכים לצאת מהסכם פריז. זאת יכולה להיות בשבילנו גם הזדמנות כלכלית. כמובן, יציאת ארצות הברית מהסכם פריז היא עובדה מאוד מצערת, כי בסך הכול היא מקטינה את היכולת של ניוד משאבים והתמודדות עם התופעה משני הכיוונים, גם הורדת הפליטות, מבחינת המחויבויות האמריקניות, וגם כמובן הסיוע האמריקני למדינות המתפתחות להתמודד עם התוצאות של ה-adaptation. אבל עדיין אני מקווה שיקרו שני דברים: האחד, שההסכם יוכל לשאת את עצמו למרות הפרישה האמריקנית, כי בינתיים נראה לי שהתגובה של כל המדינות, שהן רוצות להישאר בפנים. וגם נשיא ארצות הברית, צריך לדייק, כשהוא פרש,

אני יוצא לחלוטין מכל העניין הזה. הוא אמר: ההסכם הזה לדעתנו לא מבטא נכון את מאזן האינטרסים האמריקניים, אבל אנחנו בהחלט רוצים לנהל משא ומתן על הצטרפותנו בתנאים אחרים. אז עוד לא אבדה תקוותנו לכך שארצות הברית, בצורה כזאת או אחרת, תחזור למסגרת הזאת, לאחר משא ומתן חדש, שיתקיים אחרי ההלם הראשוני והתקופה הראשונה,

זאת החלטה אמריקנית,

כמו שאנחנו מדינה. ישראל מעורבת בהחלטה? לא, לא. אתה מדבר על שיקולים כלכליים. ואם זה לא רק משיקולים כלכליים? הוא אמר שזה גם, זה לא רק. הוא חזר על זה כמה פעמים. בהתחלה הוא הסביר למה, בלי קשר. יכול להיות שלא הקשבת לי מראשית דברי. אני הסברתי מלכתחילה למה מדינת ישראל חתמה, אשררה ונשארה בהסכם פריז, בגלל תפיסת העולם וההסתכלות הכוללת שלה. אותי זה מספק.

אותך זה מספק, אבל אני חושב שחשוב שהציבור הישראלי ידע. צודק חבר הכנסת בר, שלפעמים יש התייחסות בחלק מהציבור הישראלי לתחום הזה, של הגנת הסביבה, בוודאי לנושא של שינוי האקלים, כמעין תחום נודניקי כזה, של הוצאות מיותרות שמקשות את הפיתוח הכלכלי. אני חושב שכדאי לראות את התמונה המלאה, והתמונה המלאה היא הרבה יותר מורכבת, יש פה גם הזדמנות כלכלית,

מחויבויות כלכליות. זאת גישה נכונה. כמובן. היות שהארכתי בשלבים הקודמים, הפעם אחסוך מכם תיאור יותר מפורט איפה אנחנו עומדים, מה סטטוס הביצוע ואילו החלטות ממשלה התקבלו. אתם גם מכירים את זה. אם הכנסת תרצה להעלות את זה כהצעה אחרת לסדר-היום אני כמובן אשמח לפרט איפה אנחנו נמצאים. יש לא מעט פעולות שננקטות היום ביוזמת הממשלה לצורך הפחתת פליטת גזי חממה, ועקב האתגר הזה של החלטת ממשלה, אני חייב להגיד, אי-אפשר בהזדמנות הזאת שלא לציין לטובה את שר האנרגיה, שדווקא היה יכול להיות מתנגד, אבל הוא משתף פה פעולה, בכל הנושא הזה של הורדת השימוש בפחם. אגב, אפרופו חברי הכנסת הסביבתיים, שהנושא הזה מעניין אותם, זאת הזדמנות מאוד מאוד נכונה, זה בדיוק הזמן הנכון להקים קול בנושא שיהיה מאוד משמעותי מבחינת הורדת פליטת גזי החממה, וזה כל הסוגיה של סדר ההעמסה. תרשו לי עוד משפט על זה. לקראת הצעת מחליטים שצריכה להגיע לממשלה ממש או-טו-טו, בנושא של סגירת ארבע תחנות פחמיות, יש שאלה משמעותית: האם בשל הסגירה, פחם יחזור לעדיפות ראשונה, כפי שצריך לקרות כברירת המחדל לפי הסיכומים הנוכחיים. אנחנו הצענו למשרד האנרגיה לשנות את זה, ולעגן באותה החלטת ממשלה שסדר ההעמסה יישאר כפי שהוא היום,

שהפחם הוא ההזדמנות האחרונה. שר האנרגיה תומך בעמדה הזאת. יש מחלוקת עם משרד האוצר, והיא מתנהלת כרגע. זה חלק מהמחלוקות סביב החלטת הממשלה. כל מי שהנושא הזה חשוב ללבו, וכל מי שחושב שצריך להמשיך להשאיר את הפחם כברירת מחדל אחרונה, זה בדיוק הזמן להרים את הקול ולנסות לשכנע את משרד האוצר להצטרף לעמדתנו ולהכניס את זה בניסוח הנכון להחלטת הממשלה הקרובה על סגירת התחנות הפחמיות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מה מציע השר? מבחינתי אפשר איפה שאתם רוצים. חוץ וביטחון.

אני אגיד לך למה, זה אף פעם לא מגיע לפנים. תקשיב, זה אף פעם לא מגיע לפנים. אמרתי בדברים שלי ליושב-ראש שהנושא הזה הוא לא מוחשי כמו טרור, אבל הוא איום ביטחוני אמיתי, בעיקר על הדור הבא. אני חושב שפעם אחת לדון בזה, גם כשמדובר בבת בריתנו ארצות הברית, לדון בזה בוועדת החוץ והביטחון. לי זה לא משנה, בהחלט אתם יכולים. רק תביאו בחשבון, זאת הערה שלי מתוך ניסיוני כיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון: ברגע שהנושא נדון בוועדת החוץ והביטחון, אם היושב-ראש מחליט שהדיון הוא סגור, ויש לו זכות כזאת, מה שקורה הוא שהמציעים של ההצעה אומרים את דברם ואז הם עוזבים את החדר. כבר התנסיתי בתהליך כזה בוועדת החוץ והביטחון.

מה אכפת לך? ועדת הפנים גם יכולה להיות רלוונטית.

תודה, אדוני השר. מה שאתם רוצים, רק תביאו בחשבון שאתם יכולים למנוע מעצמכם להיות נוכחים בדיון. יש פה הסכמה. לי אין בעיה. סגור, אנחנו ניגשים להצבעה. דעה נוספת, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש ואדוני השר. אני רוצה לחזק את הטיעון מדוע כדאי שהנושא יגיע לוועדת חוץ וביטחון וגם לומר באופן כללי. למדינת ישראל יש מקום ייחודי בעולם, במזרח התיכון. ומה לעשות, המזרח התיכון, לפי כל ההערכות והתרחישים, הוא אחד האזורים שהכי נפגעים משינויי האקלים.

אנחנו נמצאים כאן בין מדינות שונות שאני לא ארחיב על מצבן הפוליטי, אבל ודאי שאם יהיו להן פחות מים ומלחמות על משאבים, אנחנו נהיה במקום עוד יותר מסוכן,

מצב האקלים משפיע ישירות גם על מצבנו הביטחוני.

אני חושבת שבראייה נוספת מדינת ישראל צריכה להציף את זה מול הממשל האמריקני, שהיא כמובן נמצאת אתו בקשרים בעניינים ביטחוניים וכמובן מדיניים ואחרים, וזה בעיני נושא מרכזי שצריך להיות על סדר-היום בין ישראל לארצות הברית, כדי שישראל תשפיע על ארצות הברית לחזור בה מההחלטה לפרוש מהסכם האקלים,

או לקבל איזושהי החלטה אחרת בעניין.

תודה רבה לך, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אנחנו ניגשים להצבעה. מי שבעד ועדת חוץ וביטחון יהיה בעד, ומי שנגד, נגד.

14 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא: פרישת ארצות הברית מהסכם האקלים תועבר להמשך דיון בוועדת החוץ והביטחון. אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעה לסדר-היום מס'

האם יש בישראל גוף שבוחן היחלצות ממגדלים רבי-קומות במקרה אסון, חס ושלום? חבר הכנסת מלכיאלי יציג, וישיב השר לביטחון הפנים ארדן. שלוש דקות.

אדוני השר, חברי חברי הכנסת. יפה אמרת, חס ושלום. אסונות רבים שהתרחשו התחילו באמירה של אנשים, אנשים טובים, שאמרו "חס ושלום". רעידות אדמה בהרבה מקומות בעולם, אמרו עליהן "חס ושלום"; שרפות גדולות, שגם היו אצלנו עד לא מזמן, גם אמרנו "חס ושלום". אבל לפני שבוע עיני כולנו היו נשואות ללונדון. ראינו שם סרטונים מחרידים של אנשים קופצים מבניינים. 79 אנשים נספו באסון הזה. אנחנו מכירים את האסון הזה אצלנו, רק אצלנו זה היה ביערות, ראינו עצים שמתכלים, אבל ראינו שם אנשים שפשוט נשרפים, נשרפים בשידור חי, אם אפשר לומר. אירוע זה מצטרף לאירועים רבים במדינות נוספות שבהן מגדלים עלו באש ונגבו קורבנות בנפש. זה לא סוד שעקב המחסור בעתודות קרקע במדינה, המגמה ברוב הוועדות המחוזיות היא בוודאי לתת בנייה לגובה כמה שיותר. רק בתל אביב נבנו בשנים האחרונות כ-750 מגדלים. מי שמכיר את תוכניות המתאר ואת התוכניות היום בוועדה המחוזית בירושלים יודע שכל דרום העיר, אם זה קירוי כביש בגין, אם זה כל תוכניות הסכמי הגג, הפינוי-בינוי וקריית היובל ורוב המקומות האלה, מגישים שם תוכניות ל-35 ו-40 קומות, דבר שהולך להרים את ירושלים לגובה. ברור לכולנו, עם כל הצער שבדבר, ששרפה בבניין של מגורים זה לא "אם יהיה או לא יהיה" אלא "מתי יהיה", לצערנו, והשאלה היא איך אנחנו ערוכים לאסון הזה. מפקד תחנת תל אביב בכבאות המקומית אמר שהסולמות שיש בידי הכבאות מגיעים לכל היותר ל-40 מטר, שזה קומה 11, או מקסימום 12, לא מעבר לכך. השאלה היא איך אנחנו ערוכים, בשביל שלא נגיד שלא חשבנו על זה מבעוד מועד לומר מה אנחנו עושים. הרי כולנו יודעים שמסוקים לא תמיד טובים לשרפה בבניין מגורים, בגלל הטמפרטורות ושאר בעיות בטיחות. שורה של אמצעים פותחו אחרי אסון התאומים ב-2001, מעליות חיצוניות למילוט, שרוולים ועוד, אבל זה לא יעזור במקרים האלה. אני מעלה את הנושא הזה כאן,

אדוני השר, בשביל שנוכל לחשוב ולקבל תשובות ולאבין איך אנחנו כמדינה ערוכים לאסון, שכמו שאמרתי, השאלה לא אם יבוא, השאלה מתי יבוא.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מלכיאלי. השר ארדן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעתו לסדר-היום של חבר הכנסת מלכיאלי היא הצעה נכונה, וראוי בהחלט שהבית הזה ידון במליאה ובוועדה בהיערכות של גורמי החירום וההצלה, לכל תרחיש אסון אפשרי, כמובן, לא רק לשרפה במגדלי קומות. גם לשרפה במגדלים רבי-קומות, גם דליפת חומרים מסוכנים, יש לנו איומים חדשים שנוצרים בעקבות ההתפתחות של המדינה, למשל השימוש במנהרות, בתווך התת-קרקעי, לא רק במנהרות טרור, גם במנהרות של רכבות, ואיך מחלצים מתוכן. הרכבת החדשה, הקו החדש לירושלים, זן רכבת שנכנסת למנהרה עם 1,000 נוסעים, מנהרה באורך,

של שמונה או 11 ק"מ. זה אתגר לא פשוט אם חס וחלילה קורה משהו בזמן שהרכבת בתוך המנהרה. כשר לביטחון הפנים האחראי לגורמי החירום וההצלה וכבעל האחריות העליונה לניהול אירוע של אסון המוני, זה על פי חוק, גם אני וגם כמובן גופי המשרד עוסקים המון בנושא ההיערכות לתרחישי קיצון ולהתמודדות אתם. משטרת ישראל, כידוע, היא שנושאת באחריות הלאומית לניהול הפיקוד והשליטה על כלל כוחות החילוץ וההצלה. האחריות לטיפול בחילוץ נפגעים וכיבוי שרפות במתארים השונים באירוע אסון המוני, ובכלל זה באירועי שרפות ביערות, בבתי מגורים ובבניינים גבוהים, מוטלת על הרשות הארצית לכבאות והצלה, והיא כיום גם הגורם שמאשר כל מבנה גבוה וקובעת את דרישות הסף בכל מה שקשור למערכות כיבוי אש, חילוץ ודרכי מילוט. אפשרות היחלצות מהירה מבניין בוער, כמו שראינו, לצערנו, את הצורך בלונדון לאחרונה, ולפני שנים באסון התאומים, אפשרות ההיחלצות היא קריטית להצלת חיי אדם. חשוב להבין שהמענה לאירוע שרפה בבניין רב-קומות מורכב מכמה אלמנטים: קודם כול סידורי בטיחות אש מקדימים, לרבות תחזוקתם השוטפת, 2. הדרכה והתנהגות הדיירים בעת אירוע, 3. במשך לדבריך, חבר הכנסת מלכיאלי, המענה המבצעי, שכולל הגעה, חילוץ או הסתגרות במקומות מוגנים, וכמובן, כיבוי האש. לאור העובדה שבאמצעים שקיימים היום בעולם, בכל העולם, דרך אגב, לא רק בישראל, המענה המבצעי לחילוץ מגובה הוא מוגבל, המענה העיקרי לצורך לחלץ את האנשים ממבנים רבי-קומות חייב להינתן עוד לפני שבנו את הבניין,

בעת שמתכננים את הבניין ובונים אותו, ולא כפי שלעתים אנחנו סבורים, שזה בשלב האחרון של השרשרת, כשהבניין כבר בוער. במדינת ישראל קיים בשלבי התכנון והבנייה סטנדרט מתקדם יחסית לדרישות בטיחות האש, אשר חל על בניינים גבוהים ורבי-קומות שנבנו החל משנת 2009. יש אכן בעיה לגבי בניינים ישנים יותר. מטבע הדברים קיים קושי להחיל את דרישות בטיחות האש על בניינים ישנים, אבל כמובן מדובר בבניינים בעלי מספר קטן יותר של קומות.

מי שראה את השרפה אז ברמת גן, של הבניין בירידה, ביציאה של ההלכה, הבעיה קיימת.

וכפי שעלה גם בדוח מבקר המדינה בנושא, פעמים רבות מערכות הבטיחות שהותקנו בבניינים אינן מתוחזקות כראוי, ולצורך זה פועלת הרשות לכבאות, יחד עם המשרד לביטחון הפנים,

בנושא תחזוקת מערכות בטיחות האש בבניינים, והן יובאו לאישורי בקרוב, עם השלמתן.

מתבצעות על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה פעולות רבות בנושא הדרכת הציבור להתנהגות נאותה בעת שרפה. ההנחיה שלי בכלל לנציב החדש, דדי שמחי, היא להתמקד הרבה יותר מבעבר בכל מה שקשור למניעת שרפות ובטיחות אש במתארים החדשים שנוצרו לנו, שעלולים להיות בהם שרפות.

כפי שאמרתי, אני מברך אותך על הגשת ההצעה החשובה, ואני חושב שצריך וראוי לדון בוועדת הפנים לעומק בכל מה שקשור להיערכות של המדינה לאירועים כאלה, ככל שהם עלולים להתרחש בעתיד, אז אני מציע את ועדת הפנים. תודה רבה, אדוני. אנחנו ניגשים להצבעה. מי שבעד ועדת הפנים, יצביע בעד, מי שנגד, נגד. ההצעה להעביר את הנושא

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא אסון המגדל בלונדון, האם בישראל ישנו גוף שבוחן היחלצות ממגדלים רבי קומות במקרה אסון, חס ושלום,

ותועבר להמשך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. עוברים לנושא הבא, הצעות לסדר-היום בנושא: הפסקת המימון לסייעות צמודות למאות ילדים אלרגיים בני 0 3,

יעל גרמן, שעולה בלי שקוראים לה. אני קוראת את המחשבות שלך, אדוני. סיפור חייך. לא תהיה לנו תשובה של שר, לצערי. אז מה, אין שר בכלל? אין שר בכלל. עצוב. עצוב מאוד. אדוני היושב-ראש, אין שר במליאה, אז אין גם "אדוני השר", חברי, יש שרה לשעבר, זה יותר טוב.

חברי, כמה עולים חיים של ילד? כל כך רציתי שישב פה שר כדי שיענה לנו. בישראל חיים היום 350 ילדים מתחת לגיל שלוש שיש להם אלרגיה מסכנת חיים, חיים אלפי ילדים אלרגיים, אבל 350 הוכרו ככאלה שהאלרגיה שלהם מסכנת חיים, וזה אומר שאם הדבר שאליו הם אלרגיים, בוטנים,

ביצים,

פרחים, דבורים, או כל דבר אחר, אם הם לא מקבלים טיפול בתוך כמה דקות, הם עלולים להיכנס להתקף שמנפח להם את קנה הנשימה והם עלולים למות, והיו לנו מקרים כאלה. וזו הסיבה שמדינת ישראל החליטה, ובצדק, לממן סייעות לא רק בבתי-הספר אלא גם במעונות. מדינת ישראל לא אחראית למעונות, היא אחראית כביכול רק מגיל שלוש ומעלה, והיא החליטה בהחלט לממן סייעות גם לאותן פעוטות עד גיל שלוש כדי שסייעת תהיה צמודה בגן הילדים,

לכל ילד אלרגי בסכנת חיים. היא קודם כול תדאג לכך שלא יהיה בגן או במעון אותו אלמנט או אותו מוצר שעלול לגרום לו להתקף.

אם הוא באמת מקבל התקף, לבוא מייד ולתת לו את הטיפול ולהציל חיים.

מסיבה שאני לא יכולה להבין, החליטו השנה שלא לממן, פשוט ביטלו מימון של סייעות ל-350 ילדים אלרגיים. ומדובר על ילדים עד גיל שלוש,

זה ילד שאפילו לא יכול פעמים רבות לבטא את עצמו ולבוא ולומר: אני מרגיש רע. וכשהוא מרגיש רע אנחנו לפעמים יכולים לאבד את ההזדמנות להחזיר אותו לחיים. ילד בגיל כזה כל כך זקוק לליווי של הסייעת,

משרד העבודה והרווחה החליט שהוא פשוט מפסיק את המימון. ועל שאלה שהפנו אליו, לא אני אלא עיתונאים: איך אתם מפסיקים את המימון? הם אמרו: אנחנו ניצור אווירה סטרילית בגן. באמת? איך אפשר ליצור בגן ילדים, במעון של ילדים עד גיל שלוש, אווירה סטרילית? מישהו יכול באמת להיות בטוח שבתוך הכיס של החבר שהוא משחק אתו אין בוטן, או שהילד שאתו הוא משחק לא שתה חלב לפני דקה? איך אפשר? מדינת ישראל ומשרד העבודה והרווחה עומדים לסכן את חייהם של 350 ילדים. ואני חוזרת על השאלה: כמה עולים חיי ילד? הרי לא יכול להיות שהמימון של הסייעות הוא יותר מכמה מיליונים. אני בטוחה שאין אפילו אדם אחד כאן או בממשלה שלא יהיה מוכן לשים כמה מיליונים כדי להציל ילד אחד. תודה רבה לך, חברת הכנסת גרמן. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, יושב-ראש ועדת החינוך, כנראה שלא בכדי מציעי ההצעה הזאת, לפחות חלקם היו ראשי עיר בעבר, כי לא פעם ולא פעמיים זו הייתה הדילמה שלנו, כשנפלנו בין הכיסאות של משרדי הרווחה והבריאות,

עוד לפני שהיית שרה, גם בנושא הגנים, ודאי בנושא מעונות. בדבר הזה לפעמים היינו לוקחים את המימון על עצמנו ושמים סייעת עד שהמשרדים היו מדברים בינם לבין עצמם. אבל אני אגיד לכם מה הבעיה, אדוני היושב-ראש: הילדים האלה הם לא ילדים על כיסאות גלגלים, הם לא נראים נכים, ברוך השם, והם לא נכים, והם נמצאים בסכנה מיידית, מוחשית, לחייהם. ילדים אלרגיים, אם הם לא מקבלים את הטיפול הנכון, הם בסכנת חיים. לפחות ראיתי בתשובה שכתב משרד הרווחה שעד היום המשרד לקח את זה על עצמו למרות שלא הייתה החלטה. זה היה משהו שהתחיל מבודדים ולאט-לאט עלה ל-300 סייעות, וזה דבר שהוא טוב לחלק המניעתי, זאת אומרת, למנוע, לראות שלא מסתובבת שקית חלק או שקית שוקו ליד ילד אלרגי לחלב וכו' וכו'. אבל גם במה שהיה עד היום, שעומדים לצערנו הרב להפסיק את זה, גם עד היום, באותה החלטה של משרד הרווחה כתוב: הסייעת אינה בשום מקרה סייעת רפואית ואינה רשאית לבצע כל פעולה רפואית, כגון מתן תרופות בהזרקה.

מה שמלמדים את ההורים לעשות, הורים לילדים אלרגיים נותנים זריקה, מלמדים אותם את זה, ופה הייתה סייעת שאולי זה עולה הרבה כסף למדינה, אבל זה טוב רק למניעה, וזה גם שעתיים ביום, זה לא כל היום. זה יכול לקרות בשעות אחרות, והיא לא יכולה, אסור לה, אסור לה, לא במשפחתון. אני מכיר סיפור של בעלת משפחתון שהיא בעלת חסד, והיא אומרת: אני מוכנה לקחת ילד אלרגי, תינוק אלרגי, שיהיה במשפחתון שלי, אבל חל עליה איסור.

אני לא יודע מי אשם פה. אני יודע רק דבר אחד: שכאן צריך החלטה מערכתית של משרד הבריאות ומשרד הרווחה, ובדברים מסוימים שלא קשורים למשפחתונים זה גם משרד החינוך, כי גם שם ילדים נופלים בין הכיסאות. והרב מרגי, נמצא כאן יושב-ראש הוועדה, יודע כמה זמן לוקח עד שמגיעות סייעות לבתי-הספר ומתי הן מאושרות. אני קורא לממשלה להקים צוות בין-משרדי, שחלילה, את יודעת מה, יעל? אני שמח שהמשרד החליט מה שהוא החליט, כי לפחות זה יציף את הנושא הזה עכשיו, יציף עד שיהיה פתרון אמיתי, ולא רק פתרון חצי מניעתי, שגם הוא לא מושלם, פשוט למצוא את הדרך איך לחייב במשפחתונים, במעונות, להכשיר את הצוות לעשות את זה הזריקה הזאת, זה לא דבר שהוא בשמים, להביא סייעות למקומות שצריך לשעות מסוימות, שהן שעות האוכל, צוות בין-משרדי והשקעה של המדינה, כי הילדים האלה, גם אם יצאו להפגנות, לא ידעו שהם חולים ולא ידעו שהם בסכנת חיים, הם לא מצטלמים היטב,

כמו בדברים אחרים שאי-אפשר לעמוד בהם.

חייב להיות מצב שלא נעמוד כאן בתחילת השנה, אדוני היושב-ראש, ונגיד: אין פתרון לילדים אלרגיים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אשר. חבר הכנסת טלב אבו עראר.

הוא לא היה אלרגי לכלום. הוא אכל הכול, לא היה אלרגי לכלום. חבר הכנסת אשר, הוא אומר שהוא עלה והיה צריך להוריד את הדוכן הרבה זמן, ואז אמרתי לו שאתה גבוה, אתה אכלת הכול ולא היית אלרגי לכלום. מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, לפני כשנתיים התבשרו הורים לילדים אלרגיים,

שני השרים. השר השני, אני לא ראיתי אותו.

כי ילדיהם שהיו בכיתה א' והיו זכאים לסייעת למשך יום לימודים שלם יהיו זכאים בכיתה ב' לסייעת מלווה למשך שלוש שעות בלבד. עוד הובהר להם כי החל מכיתה ג' התלמידים שסובלים מאלרגיות מסכנות חיים כבר לא יהיו זכאים לסייעת צמודה, בטענה שהם הגיעו לעצמאות הטיפולית המקובלת אצל כולם, או במילים אחרות: הגיעו לגיל שבו הם צריכים להיות אחראיים מספיק לשלומם ולשלום חבריהם. קיצוץ האחיות בבתי-הספר בכוונת זדון, מלכתחילה, לכאורה היו יכולות לסייע, עם הקיצוץ הזה. לאחר פרסום כוונת משרד הרווחה באמצעי התקשורת במקרי חירום שונים ומשונים, ובהם מצילי חיים, הילדים האלרגיים היו הקורבן הראשון. בנוגע להפסקת מימון הסייעות הצמודות במסגרות החינוכיות לגיל הרך למאות פעוטות אלרגיים שסובלים מאלרגיה קשה ומסכנת חיים, ברצוני לחדד כמה נקודות לעמלים על הדבר:

מדובר כאן בסייעות, כלומר אוכלוסייה שעובדת ואיננה מובטלת, אותה אוכלוסייה שעלינו לחזק את ידיה, לעודד ואף להעצים, ובמיוחד כשהדבר נוגע לפעוטות האלרגיים, כלומר לשמור אותם במעגל המועסקים ולא להוסיף למובטלים עוד אנשים.

עניין הפעוטות, כידוע לי ולכם ולכולם, פעוטות בצהרונים הם קהל שמגיע לרוב מהסיבה שההורים עובדים, וגם בהם צריך לתמוך, ולא להעיק עליהם שינטשו את עבודתם, כדי שיעסקו בפרנסתם של ילדיהם, הבריאים והאלרגיים, ולא להעיק על אותם הורים את השהות בעבודתם ואת מילוי תפקידיהם.

גריעת הזכות תגרום להוריהם של הילדים האלרגיים להשיג משגיחות מכספם, מה שנאמד באלפי שקלים, וזה במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע מכול, אם הילדים יישארו ללא השגחה, הם עלולים לסכן את חייהם.

המסגרת החינוכית לילדים הללו חשובה לא פחות מכל הנאמר,

המסגרת הִנה הכרח לקיום דור תקין ומתוקן ולהגעה לתוחלת החיים המרבית שעליה דיברו ומדברים גדולי הדורות. אין לתת לגיטימציה לכל שידורי התעמולה השונים לשמירת האינטרסים ולהתבטאויות על סכנה דמוגרפית כזאת או אחרת. שמעת, מכובדי היושב-ראש? מה? אני אומר: אין לתת לגיטימציה לכל שידורי התעמולה השונים על שמירת האינטרסים ולהתבטאויות על סכנה דמוגרפית כזאת או אחרת.

גם זה סוג של אלרגיה. אה. יש להסדיר פתרון רחב הכולל מענה משותף של משרד הבריאות ומשרד הרווחה, פתרון שבו ילדים אלרגיים יוכלו ללמוד במעונות יום ובמשפחתונים.

אין לנו תשובת, הצעה.

יש לך דעה נוספת, אולי.

אז תמתין, חבר הכנסת מרגי לפניך. ניתן לך בשמחה, סנטור אוחנה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת המציעים, מכובדי השרים, הבעיה של הילדים האלרגיים במערכת החינוך היא סוגיה פתוחה שהולכת וגדלה.

והמערכות עד היום נתנו מענה. יש מחלוקת עם ההורים: המדינה מקצה זאת עד גיל תשע,

וההורים חושבים שצריך מעבר לזה. הוחלט שבאיזשהו שלב מישהו צריך למתוח את הקו. בעקבות המצוקה האמיתית הזאת, וגם הבעיות הנלוות, גם כשיש סייעת, איך היא, מה מותר לה, מה אפשר לעשות, קיימנו ואנחנו כבר מקיימים בוועדת החינוך שולחן עגול, לא מחייב, של כל הנציגויות, כולל של ההורים ושל משרד החינוך, משרד המשפטים ונציגים מוועדת החינוך, כדי להביא מודל אחר,

גם משרד הבריאות נמצא אתנו. כדי לייצר מודל במערכת החינוך שייתן מענה. יש גם השלכות, יש תלמידים שהסוגיה הזאת של סייעת צמודה היא טראומטית בשבילם וזו תגית ותווית. אנחנו גם קיימנו מחקר עומק באמצעות גוף שנקרא "עומק", והבאנו מודל שהוא לקראת הסוף. אנחנו לקראת סוף הדיונים. שולחן עגול, גם משרד הרווחה. זה מודל של נאמני בריאות. מובן שזה יצטרך להיות בסיכום עם הסתדרות המורים, ועם תגמול ועם ביטוחים של נושאי משרה, כדי שייקחו על עצמם אחריות גם להתערבות רפואית ושיהיו מכוסים גם מבחינה ביטוחית.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת אוחנה, דעה נוספת. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, בגלל החשיבות של הנושא, באמת יש פה פוטנציאל להצלת חיי אדם, אני מציע להעביר את זה לדיון בוועדה לזכויות הילד, שאני מבין שכבר קיימה דיון. לא. סליחה. אני מבקש, זו הצעה שלו, חברים. יש לו הצעה.

אדוני סגן מזכירת הכנסת, תן לו להציע מה שהוא רוצה. זה התחיל שם.

אתה רוצה להחליט? מה ביקשנו? מה זה, חינוך או מה? חינוך.

יש הסכמה על חינוך? לא. לא.

ועדת הכנסת תחליט. למה?

זה יעבור לוועדת הכנסת להכרעה. חבל על האי-הסכמה פה,

אני מוכן לוותר, חברים, תודה. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד ועדת הכנסת, יצביע בעד.

למה, מרגי, מסכים? לחינוך יהיה טוב.

תודה רבה. אני רוצה עבודה ורווחה,

אתה, עבודה ורווחה. אני ידעתי, ועדת הכנסת תכריע. ועדת הכנסת תכריע.

מי שבעד ועדת הכנסת, שיצביע בעד. קדימה, ממשיכים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. אני, אין לי בעיה. עשרה בעד. ההצעה לסדר-היום בנושא: הפסקת המימון לסייעות צמודות למאות ילדים אלרגיים מלידה ועד גיל שלוש תועבר לוועדת הכנסת, ובוועדת הכנסת יכריעו באיזו ועדה ידונו בנושא. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום: פיטוריהם הצפויים של מעל ל-100 עובדים בחברת סינרג'י בשדרות בגלל הקושי להתמודד עם יבוא מקביל זול מטורקיה,

הראשון, חבר הכנסת מיקי זוהר.

סליחה, מיקי לוי.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה,

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. תודה לך, אדוני היושב-ראש.

שאנחנו מעלים היום, אדוני היושב-ראש, היא הפיטורים הצפויים של מעל 100 עובדים בחברת סינרג'י בשדרות, בגלל הקושי להתמודד עם יבוא מקביל זול מטורקיה. אדוני שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת כהן, הסוגיה הזאת מטרידה אותנו לא רק בגלל המקרה הקשה הזה של חברת סינרג'י, אלא בגלל הידיעות שאנחנו מקבלים כל הזמן, בטפטוף, אבל לפעמים זה גם יותר מאשר טפטוף, שם ופה ופה ושם, בעיקר מהפריפריה, על מקומות עבודה קטנים שנסגרים ועובדים מפוטרים. אנחנו לא במציאות של אבטלה המונית בישראל, אבל גם במציאות שאנחנו נמצאים בה חשוב מאוד לשים לב למצב ולסכנה של היווצרות של מוקדים קטנים ובעייתיים של אבטלה. אדוני השר, אני יודע שאתה עוקב מקרוב למשל אחרי נושא התעסוקה בערד.

היית בישיבת ועדת הכספים אתמול?

לא הייתי בישיבה של ועדת הכספים, אבל אני מכיר את עבודתך בנושא ערד לא רק מהישיבה הזאת, ואני מברך על העבודה הזאת. אני חושב שזו התגייסות, וזה גם מסר, כשאתה אמרת: אני רוצה שבנגב המזרחי יהיו מקומות תעסוקה נוספים, יהיה מגוון של מקומות תעסוקה, זו אמירה מאוד מאוד משמעותית, כי אני זוכר את הפרשה של מפעל מגבות ערד, שבסופו של דבר המפעל הזה נסגר בגלל דלתא מאוד קטנה. אתה יודע, הבעיה שם הייתה שלא הגיע גז, ואז שולי הרווח של המפעל הזה ירדו, והם החליטו שלא כדאי להם להמשיך במפעל הזה, והעובדים הלכו הביתה. בגלל הדלתא הקטנה הזאת שלפעמים נוצרת, נוצרות אותן בעיות ונוצר אותו מצב שהופך את אותו עסק, את אותה חברה, את אותו מפעל, לבלתי רווחיים. במקרה של סינרג'י, אנחנו מבינים שהקושי הוא להתמודד עם יבוא מקביל. לנו כחברה יש אינטרס להגן על התעשייה אצלנו, להגן על מקומות העבודה אצלנו, להגן על אנשים שמנסים להתפרנס בשדרות ובערים אחרות ובמקומות אחרים, וכאשר אנחנו מגיעים למצב שבו היבוא המקביל מאיים על היכולת של אנשים לעבוד, המדינה חייבת לעשות מעשה ולהגן, להגן על העובדים, להגן על מקומות העבודה. אני אומר את הדברים, אני לא חושב שאני מחדש פה איזשהו חידוש גדול. אני חושב שזו עמדה מקובלת בעולם, לא רק אצלנו, של התייצבות של המדינה להגן על מקומות העבודה ועל העובדים. אני מקווה, אדוני השר, שאתה, בתשובתך לנו היום, תוכל לתת מענה גם למקרה הקונקרטי הזה, של חברת סינרג'י בשדרות, ואיך אנחנו מאפשרים לשמור על המפעל ועל מקומות העבודה בו, אבל גם על השאלה היותר-רחבה והיותר-כללית: איך אנחנו מייצרים מקומות עבודה בפריפריה, במיוחד בפריפריה, איך אנחנו מייצרים מגוון גדול של מקומות עבודה בפריפריה, כדי שאנשים לא יהיו תלויים במקום עבודה אחד או שניים, כפי שזה קורה היום ביותר מדי מקומות.

חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה. פרופ' יונה.

אדוני שר הכלכלה אלי כהן, אני מודע לדיון שהתקיים בוועדת הכספים וגם על הנכונות, ועל הכניסה שלך, וגם של יושב-ראש ועדת הכספים, בעובי הקורה, מתוך רצון להגיע לפתרון הבעיה הזאת. אני רוצה לציין כמה נקודות, אדוני היושב-ראש, כדי לעמוד ולו במקצת על המאפיינים של המשבר במקרה הספציפי הזה. עד כמה שאני הבנתי, אדוני היושב-ראש ואדוני שר הכלכלה, חוסר היכולת של המפעל סינרג'י להתמודד עם הפתיחה של השוק לכבלים,

מטורקיה, היא שהורד, איזשהו ניצול של תו תקן שהוא הרבה יותר מתירני, כך שהאיכות, שהכבלים שמגיעים מטורקיה אינם עומדים באותה איכות של הכבלים שמיוצרים על ידי סינרג'י, ולכן זה יוצר קושי עבור החברה הזאת. כאן אני מעלה את התהייה, את השאלה, אם אכן אלה הם פני הדברים, האם שם קבור הכלב. למדינה יש אחריות שהמוצרים שמגיעים בסופו של דבר לחברת החשמל, כמו לכל חברה אחרת, עומדים בתו תקן גבוה, כי בסופו של דבר יש כאן אינטרס ציבורי שיכול לצאת נשכר או להיפגע. זה דבר אחד. דבר שני, כאשר אתם מתכוונים לטפל בנושא הזה, אדוני שר הכלכלה, אם נשקלת גם האפשרות להעניק למפעל הזה, או להכניס אותו תחת הקטגוריה של מפעל עוגן? כי עצם סגירתו עלולה להביא לבעיה מאוד מאוד חמורה, בעיקר בפריפריה, כפי שהיה במקרה של פרי הגליל בחצור הגלילית. ונקודה אחרונה שאני רוצה לציין, שהיא נקודה די כללית ונרחבת, אנחנו בעצם מטפלים בבעיות שהן כרוניות, אדוני שר הכלכלה. ולמה אני מתכוון בכך? שבדרך כלל חלק ניכר מהמפעלים הללו בפריפריה הם לא מוטי מיומנויות גבוהות, לא מוטי השכלה גבוהה ולא מוטי שכר גבוה, ולכן אני חושב שהמדינה צריכה להיערך באופן כללי, מבני ומעמיק יותר לטיפול בבעיות האבטלה שמאפיינות את האזורים הללו. זאת אומרת, בסופו של דבר צריכים לחשוב כיצד משקמים, משפרים, משדרגים את מערכת החינוך באזורים הללו, מצד אחד כדי ליצור את התשתית האנושית שבסופו של דבר עולה בקנה אחד עם התפתחויות טכנולוגיות בעולם, ומצד שני, לפתח תשתיות שהן תשתיות עומק, שעולות בקנה אחד, או בעצם משלימות את הפיתוח של ההון האנושי. אני חושב שכאן קבור הכלב, כי כמו שאמר חברי דב חנין לפני כן, הבעיות האלה חוזרות ונשנות, והן בעיות כרוניות, ולבעיות כרוניות לא מספיק שניתן איזשהו טיפול מיידי של כיבוי אש, אלא כדאי שנחשוב באופן מעמיק ונרחב על איך אנחנו משדרגים ומבטיחים את העתיד של הפריפריה הזאת, כי בסופו של דבר מדובר כאן באינטרס לאומי ממדרגה ראשונה. תודה רבה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו נביא את זה כבר. בבקשה, אדוני השר, מכיוון שאורלי לוי אבקסיס וישראל אייכלר לא נמצאים,

אדוני שר הכלכלה אלי כהן. בבקשה, אדוני. אני מביא את זה עכשיו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

הנושא של המפעלים זה נושא שעומד לנגד עינינו, במיוחד כשמדובר במפעלים בפריפריה. במקרה הספציפי הזה, של סינרג'י, חייבים לומר שהגיעה אלינו תלונה, ממש לפני פחות משבוע, וגם משום שמדובר במפעל, גם משום שמדובר בשדרות, הייתה במשרד בהחלט היענות לטפל בדבר הזה.

חשוב לי, ואני בהחלט מברך גם אתכם, חבר הכנסת יונה, חבר הכנסת חנין וחבר הכנסת מיקי לוי, שלא נמצא אתנו, שבהחלט אתם מגיעים ממקום כן, לראות את העובדים בנושא הזה. אבל אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולהגיד לבעלי המפעלים, שמי שינצל באופן ציני את סוגיית העובדים, שלא יצפה מאתנו לאותה התייחסות. לא ייתכן שעוד לפני שמגישים פנייה, ישר מאיימים בפיטורי עובדים. אני מדבר על הבעלים של אותם מפעלים, לצורך העניין, וכאן חשוב לחדד את הסוגיה הזאת: נאה דורש נאה מקיים. אתה דורש שהמדינה תפעל ותסייע לאותם עובדים, הדבר הזה בנפשנו. אבל יחד עם זאת,

בעלי המפעלים, צריכים לפעול כאן בהוגנות בדבר הזה, ואנחנו נחדד, ולא כך היה במקרה הזה. מפעל שמוחזק על ידי קרן פרטית, ישר לאיים בנושא הזה, של פיטורי עובדים. אנחנו כאמור קיבלנו את התלונה. צריך לזכור מהי הסוגיה של ההיצף, ודיברנו עליה היום. בסוגיה של ההיצף החשש הוא שיכול להיות שמישהו שיוריד מחירים יגרום לתעשייה המקומית לקרוס, ולאחר מכן יעלה את המחירים. זו הסוגיה, פרופ' יונה. ולכן, אנחנו בודקים את הנושא הזה, אנחנו נבדוק,

אם יש טעם לפתוח בחקירה, וכן הלאה. נוסף על כך, אנחנו פנינו, ושוחחתי גם אני עם השר שטייניץ, מכיוון שחברת החשמל היא לקוחה עיקרית של אותו מפעל, וביקשנו לגלות רגישות. היו שיחות שלי גם עם השר שטייניץ, וגם עם מנכ"ל משרד האנרגיה, וגם שיחה של המנכ"ל שלי, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, עם מקבילו במשרד האנרגיה ועם מנכ"ל חברת החשמל,

הוצגו לנו נתונים שחברת החשמל פועלת כן לסייע בדברים שאפשר. לגבי הטענה של הורדת התקן, האם יש אמת בדבר? זה לא רק ההיצף, אלא גם איכות הכבלים שנמכרים, על פניה, פחותה מאיכות הכבלים שחברת סינרג'י מייצרת ומספקת.

זו בהחלט תלונה שהגיעה אלינו, חבר הכנסת יונה, וכאן ביקשנו מהממונה על התקינה במשרד הכלכלה לבדוק את הטענות. הדבר הזה נכנס לבדיקה, ועל בסיס ההערכה שלנו, בתוך כשלושה שבועות תהיה בדיקה גם בנושא ההיתכנות. אנחנו במדינת ישראל מעניקים הטבות מאוד גדולות לאזורי עדיפות לאומית א' השתתפות בהקמת מפעלים, הקצאת קרקעות בפטור ממכרז, השתתפות בעלויות הפיתוח.

חבר הכנסת חנין,

בשבוע הראשון שלי בתפקיד הקצינו 75 מיליון שקלים לטובת הנגב המזרחי,

דימונה וירוחם. אני שמח לומר לך שלפני שבועיים הייתי שם, וחנכנו את מפעל עלבד, שמתווסף לעוד שבעה מפעלים שהוקמו בדימונה. 75 מיליון השקלים שנתנו ייתנו השקעות של עוד 400 מיליון שקלים, מכיוון שהיקף המענקים של המדינה הוא בין 20% ל-30%.

אני רוצה בהחלט לברך אתכם על ההצעה הדחופה לסדר-היום. הנושא הזה חשוב, ולא בכדי אתמול התקיים דיון בוועדת הכספים, והתשובות שלנו היו ברורות. אני אסכם: התחרות בהחלט בריאה למשק, אך חשוב שהיא תתבצע בהתאם לכללים, בין השאיפה להוריד מחירים, ואנחנו כן רוצים תחרות, אנחנו כן רוצים שוק חופשי, ובין הצורך להתייעל, מצד שני. אם נגיע למסקנה שיש היצף, לא נהסס לפעול. אם לא יהיה היצף, נפעל לפי הדברים הכלליים. נקודה שחשוב לי להגיד, חבר הכנסת יונה, בנושא פרי גליל ומה שציינת: אחד הדברים שחשובים לי, וזאת מדיניות המשרד, זה שלפריפריה יגיעו מפעלים איכותיים. אני לא מחפש שתגיע לפריפריה תעסוקה ברמות של 5,000 ו-6,000 שקל. אנחנו שמים את הדגש ונותנים מענקים גבוהים מאוד כדי שתגיע לשם תעסוקה איכותית, בשכר ממוצע ולמעלה מכך.

תודה לך, אדוני השר. מה אתה מציע? כאמור, התקיים אתמול דיון בוועדת הכספים. אנחנו נמשיך לעדכן את ועדת הכספים ככל שיידרש. נחזיר את זה לוועדת הכספים. אתה מסכים? כן כן, המשך דיון בוועדת הכספים.

מאה אחוז, ועדת הכספים. מאה אחוז. הצבעה. מי שבעד ועדת הכספים, יצביע בעד. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. שבעה בעד.

חברים, יש לנו שבעה בעד. אתה מבין מה הבעיה? הכיסאות ריקים, אז אנחנו, חבר הכנסת יונה, גם עשית טעות וגם אתה מעורר מהומה.

סערה בכוס מים. אבל אתה עושה אותה למהומה יותר גדולה. אוקיי, אז בוא נשתיק אותה. אז בוא נשתיק אותה. אני ניסיתי להכניס אותה מתחת לשולחן, ואתה צועק אותה. חברים, שבעה בעד. חבר הכנסת יונה בטעות הצביע ממקום מושבו של איל בן ראובן. אני קובע שההצעה הזאת בנושא פיטוריהם הצפויים של יותר מ-100 עובדים בחברת סינרג'י בשדרות בגלל הקושי להתמודד עם יבוא מקביל זול מטורקיה תועבר להמשך דיון בוועדת הכספים. אנחנו רוצים, שאילתות. אדוני השר, הייתי קורא לך, אלא שאני לא רואה את השואלים. אז אדוני, אתה עולה עכשיו, כי אתה צריך לענות על שאילתות. עד שתעלה אולי תהיה הפתעה ויבואו השואלים. ואם לא, אנחנו לא, אולי אפשר שאילתות אחרות.

זו לא שעת שאלות פה. חבר הכנסת אשר, לא לא, זו לא שעת שאלות, אני מבקש. טוב, השואלים לא נמצאים, אדוני השר. חבר הכנסת מיקי לוי רצה לשאול אותך בעניין הדירוג של ישראל במדד הידידותיות לעסקים. הוא לא נמצא, לכן אין שאילתה, וגם לא תהיה תשובה. חבר הכנסת מיקי לוי רצה לשאול אותך גם על התנהלות המועצה לצרכנות. אתה לא תישאל, ואתה גם לא תענה. והנה, הגיע חבר הכנסת מקלב. והגיע חבר הכנסת מקלב, והוא ישאל אותך עכשיו את שאילתה מס' 836, בנושא תקנות הגנת צרכן, ביטול עסקה. חבר הכנסת מקלב, אתה רשאי לשאול. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010, קובעות שלקוח המבקש לבטל עסקה בתוך 48 שעות ממועד הרכישה זכאי לקבל את כספו בחזרה, אך בפועל בתי עסק רבים אינם מכבדים את הנקבע בתקנות. רצוני לשאול: 1. כמה תלונות הוגשו בנושא בשנים האחרונות? 2. אילו הליכי אכיפה בוצעו בנדון?

תודה, אדוני היושב-ראש. ידידי חבר הכנסת מקלב, האפשרות לבטל עסקה היא זכות צרכנית בסיסית ונמצאת במוקד העיסוק של הרשות להגנת הצרכן. הרשות אוכפת את זכות ביטול העסקה בקנייה פרונטלית ובמכר מרחוק, רכישה באמצעות הטלפון או האינטרנט, בעקבות מידע שמגיע בשני אופנים: האחד, תלונות של צרכנים שזכות הביטול שלהם סורבה,

חקירות יזומות בשיטת לקוח סמוי שהרשות מבצעת באופן שוטף. בחקירות אלו נציגי הרשות מבצעים רכישה ומבטלים עסקה, וכך בודקים אם העסק פועל בהתאם לחוק, או שמא הוא מציב מכשולים בפני פעולת הביטול. מאז שנת 2016 התקבל מידע על 1,000 אירועים של הפרות, ובעקבותיהם נפתחו 630 תיקי חקירה, וצפויה פתיחת תיקים נוספים.

בתיקים שבהם הסתיימה החקירה הושתו כוונות חיוב על עוסקים מפרים בסך כמיליון ש"ח. הרשות תמשיך לפעול לקידום מסחר הוגן, תחרות והורדת יוקר המחיה. אני רוצה להוסיף בנושא הזה, חבר הכנסת מקלב, שכאמור, עם כניסתי לתפקיד, ברשות לסחר הוגן ולהגנת הצרכנות לא היה זה תקופה ארוכה יושב-ראש, ולכן מונה מיכאל אטלן לתפקיד. נוסף על כך מונתה ועדה מייעצת, שגם היא זמן רב לא פעלה. לראשות הוועדה המייעצת מונה עו"ד דרור שטרום, במטרה אחת: לטפל בעוולות צרכניות, לטפל ביוקר המחיה,

שמבחינתנו הוא דבר בסיסי. אני גם רוצה להזמין אותך. אם מגיעות ללשכתך פניות או תלונות ספציפיות כאלה ואחרות, תוכל דרכי,

לשלוח ישירות לרשות, וגם תקבל התייחסות לתשובות ספציפיות.

תודה רבה לך. יש אולי שאלה נוספת לחבר הכנסת מקלב. בבקשה, אדוני.

אדוני השר, ראשית, באמת תודות על מה שכן נעשה, אבל הגמרא אומרת, בארמית: לא עכברא גנב, חורא גנב. מה פירוש? העכבר הוא לא הגנב, החור שיש הוא שמביא את הגנב.

חוסר האכיפה הוא שמביא את האנשים לכך שהם מתנהלים ככה. והתופעה, לצערנו, התרחבה בתקופה האחרונה, אולי כי לא היה מישהו שהיה אחראי. כשהיה חוק, אנשים ניסו באמת להיות הוגנים, אבל מהזמן שהם ראו שאף אחד לא אוכף, ואף אחד לא נכנס, וניסו פעם אחת ולא עמדו בתקנות, אני רוצה לציין, אדוני השר, שאנחנו מדברים כאן על החזרת מזומן. לאחר 48 שעות יש אפשרות לקבל זיכוי, גם זה לא. יש חנויות שיש שלטים מפורשים נגד החוק: כאן לא מקבלים החזרים, אנחנו לא מחזירים מזומן, דברים שהם נגד החוק. הם משאירים את אותם שלטים תלויים. יותר מזה, אדוני השר, עוד משפט אחד, יש הרבה חנויות שהמוכרות אומרות: זאת ההוראה שקיבלנו מבעל הבית. בעל הבית לא נמצא, המוכרות צעירות, והן עונות את התשובות. עכשיו, באמת נתת את הנתון של 1,000 תלונות. 1,000 תלונות זה לא הרבה. כנראה, אולי צריך לייעל את האפשרות להתלונן,

דבר שני, ובזה אני מסיים, זה ש-330 מה-1,000 נמצאו צודקות והשאר עוד בהליכים. זה אומר שהתלונות מוצדקות, אלה לא סתם תלונות, שאנשים מתלוננים סתם. לכן פעילות והגברת הפעילות, אני חושב שיהיו גורם הרתעה מאוד מאוד חשוב.

בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת מקלב,

אכן יש מקום לביקורת בנושא הזה. אחד הדברים שפעלנו, והתחיל לפני כחודש וחצי, זה להפעיל את קו התלונות, שעבד פעמיים בשבוע, אנחנו פועלים שיהיה חמישה ימים בשבוע. אנחנו גם נדאג להסביר לצרכנים ולאזרחים בהחלט להגיש תלונות מסוגים שונים, וזאת בהחלט הייתה נקודה לביקורת. אני מעריך שזה שהקו יתחיל לפעול כל ימות השבוע, באופן טבעי גם יעלה את מספר התלונות. ואנחנו גם צריכים לראות, לפעול גם להרתעה וגם לאכיפה, ולא לטפל רק במקרה-מקרה,

ויש חוקרים, אבל לטפל באופן גורף בנושאים האלה. תודה, אדוני. תודה לך, אדוני השר. אנחנו עוברים להמשך, כן,

הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס׳ 20), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 21) (הרחבת ההגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבית-המשפט), התשע"ז 2017, של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וקבוצת חברי הכנסת. עוד הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת ג׳מאל זחאלקה בנושא: מוכנות בטיחותית במתקני הילדים בחופשת הקיץ. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: חשיפת מנהרת "חמאס" מתחת לשני בתי-ספר של אונר"א, מס' 7227, 7232, 7261, 7274 ו-7294. חברת הכנסת ברקו, את הראשונה. חבר הכנסת טיבי, אודה לך אם תחליף אותי לכמה דקות.

אני יכולה להבטיח לכם שאין בעיה של חשמל במנהרות שנחשפו מתחת למתקני אונר"א. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים שיש שימוש במתקנים של האו"ם לטרור, בצוק איתן ירו מהמתקנים של אונר"א. אולי הגיע הזמן לסגור את המוסד הזה שנקרא אונר"א, ולעשות הפרדה בין סיוע הומניטרי, להמשיך לתת סיוע הומניטרי, אך לא במסגרת אונר"א. כמה נתונים, כדי באמת להביא לידיעתכם. יש שני גופים באו"ם שעוסקים בטיפול בפליטים: UNHCR, שמטפל בכלל פליטי העולם, והיום המדינות שמוגדרות במצב חירום הן סוריה,

תימן ודרום סודאן, יותר מ-67 מיליון פליטים, ויש סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם, אונר"א, שמגדירה פליטים פלסטינים באופן ייחודי, ויש להם פליטות נצח, פליטות שעוברת בירושה לצאצאים שלהם. רק בגוף הזה המספרים הולכים וגדלים, זאת אומרת שמסדר גודל של 600,000 פליטים, היום אנחנו מגלים שיש יותר מ-5 מיליון. ספרי הלימוד שנלמדים במסגרת אונר"א לא כוללים מפה שמדינת ישראל מופיעה בה, פעילות של הסתה, זו סוכנות שהפכה להיות סוכנות תעסוקה ל"חמאס", ויש ניידות בין תפקידים, יש לי כאן רשימה של מורים, מנהלים, שחולקים את זמנם בין אונר"א, כמורים, ולאחר מכן משרות במסגרת ה"חמאס". ממש פעילות חינוכית ענפה, אין מה לומר. הפליטות הפלסטינית מונצחת דרך מתקני אונר"א ולא מאפשרת להתקדם בפתרון הסכסוך. וצריך להגיד שהגיע הזמן לתת טיפול לפליטים האמיתיים, ולקחת את כלל הפליטים תחת אותה קטגוריה, ולומר שאחרי 70 שנה אין אפשרות להתייחס לפליטים האלה באותה צורה, שלא לדבר על זה שבמדינות ערב לא הסכימו לקלוט את הפליטים, לא נתנו להם תעודות פליט. אז מה עושים עכשיו?

אני מזמינה אתכם לצפות בבתים שהוקמו במחנה הפליטים שועפאט, מגדלים של עשר קומות, ואולי להשוות אותם למתקנים של פליטים אחרים או לאוהלים שבהם גרים פליטים. שימוש במתקני אונר"א גם היה, אדוני היושב-ראש, במסגרת שימוש באמבולנסים שבאו לתת סיוע רפואי, והבריחו מחבלים או אמל"ח מתחת למיטות, מתחת לאלונקות, דבר שהוא חמור מאוד, כי אנחנו רוצים לאפשר לאמבולנסים להגיע לכל מקום, ומובן שהשימוש הזה מעורר חשד, ואז כשצריך לעצור יולדות במעברים זה בטח לא משהו שמוסיף בריאות לאף אחד. מחקר שניתח 150 ספרי לימוד במסגרת אונר"א מצא דמוניזציה של מדינת ישראל, יחס ליהודים כאל אויב, כאל דת נחותה. יש מושגים שחוזרים על עצמם, והם מושגי הג'יהאד והשוהדא,

ברשותך, עוד שני משפטים.

תודה, אדוני. ופתרון או פשרה אינם מוצגים כאפשרות במסגרת אונר"א.

אדוני, ברשותך, מה שאני מציעה זה לאפשר לאונר"א להתאחד עם UNHCR, לקיים רפורמה ולסגור את הארגון, לאפשר סיוע הומניטרי נפרד, שלא דרך אונר"א, ולהעמיד את הארגון הזה כארגון אנכרוניסטי, שהיום הפך להיות ארגון המשרת את ה"חמאס". תודה רבה, אדוני. תודה, חברת הכנסת ברקו. חבר הכנסת מרגי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי סגן השר, אפשר לקחת את הדיון הזה למקומות ומחוזות שאנחנו מדברים עליהם הרבה, אבל אני רוצה לקחת את זה למחוז אחר. באמת באמת, אדוני היושב-ראש, כשאני מנסה להתנתק מהסוגיה הישראלית פלסטינית ברצועת עזה, ומנסה להיכנס לתוך החברה בעזה, האזרחים בעזה, ובמיוחד הילדים, אני מנסה לחשוב היום, במיוחד בימים האלה, בעקבות החלטת אבו מאזן שלא להעביר את התשלומים על החשמל בעזה, אני מתכווץ מהמחשבה על התנאים שבהם חיים שם האזרחים. ואם לא די בזה, כשאני מחבר את זה לנושא של ההצעה לסדר-היום, לחשוב שעל ארגון שאמור, שכל מטרתו, בהגדרת תפקידו, לסייע לפליטים, לכאורה, וכל הזמן זעקנו זאת, זעקנו שמשתמשים בארגון הזה. ואני, בלשון עדינה, לא אומר שהארגון עשה, משתמשים בארגון הזה, ואין לו, אנחנו מנסים לחשוב ככה. לא ייתכן. לחשוב שמתחת לבתי-ספר נחצבות מנהרות, ופתאום זה התגלה במפתיע, זו מחשבה מזעזעת. ומזעזע עוד יותר, שכאילו בעולם אין בעל הבית, אין קהילה בין-לאומית. הקהילה הבין-לאומית יודעת לדבר. עכשיו מפריע להם, השבוע, קודם שמענו את גרמניה, היום שמענו את ארצות הברית, זה שבישראל מדברים על הקוד האתי באקדמיה. ואני לא מחווה דעה כרגע, מה דעתי בסוגיית הקוד האתי. אז אם יש קהילה בין-לאומית שהדברים האלה באמת מלחיצים אותה, הסוגיה של הקוד האתי בישראל באקדמיה מלחיצה את הקהילייה הבין-לאומית, אני רוצה לשמוע את אותו לחץ על מצבם של הילדים ברצועת עזה, על מצבם של החולים ברצועת עזה, על הכספים שמיועדים לחברה האזרחית והולכים לטובת מטרות לא אזרחיות, על זה אני רוצה לשמוע את הקהילה הבין-לאומית, ואני לא מצליח לשמוע. עזבו, לא נדבר על מקומות אחרים, שנעשה כמעט, כמעט, אפשר לומר,

מה קורה? ולשם רציתי לקחת את הדיון: איפה החמלה? איפה הקהילה הבין-לאומית? עד איפה היא מוכנה למכור את ערכיה, את האמת שלה, לטובת אינטרסים כאלה ואחרים? תודה, אדוני היושב-ראש. אני מודה לך, חבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת יואל חסון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדברים בימים האחרונים, אפשר להגיד בשבועות האחרונים, על ההזדמנויות המדיניות הגדולות שעומדות לפתחנו.

מי שקצת בקי בעניינים יודע שדברים קורים במזרח התיכון, אבל הדברים הם לא רק מדיניים, יש פה באמת חלוקה של הטובים והרעים, עכשיו במזרח התיכון, ובחלוקה הזאת, רבים מאוד שהם לא ישראלים, והם גם לא יהודים, חושבים שה"חמאס" הוא מכשול, וחושבים שה"חמאס", תנועת ה"חמאס", היא בעיה. וכמו שאנחנו צריכים לדעת לזהות את ההזדמנויות המדיניות, צריך גם לזהות שעכשיו יש הזדמנות, באמת, למוטט את שלטון ה"חמאס", בלי כדור אחד, בלי כדור אחד, וזה בברית וקואליציה עם מצרים, עם מדינות נוספות, זה בהפעלת לחצים כלכליים על עזה, על ה"חמאס", ברדיפה של ראשי ה"חמאס" בלי לירות כדור אחד. זה אפשרי. עכשיו, אני אומר לכם: המחדל הגדול ביותר של ממשלת הימין-ימין הזאת, והשקר הגדול, והצביעות הגדולה ביותר של ממשלת הימין-ימין הזאת, ששלטון ה"חמאס" תחת הנהגתכם ממשיך, פורח ומשגשג בעזה, וקיים. אם הייתם ימין אמיתי, הייתם אמורים להפיל ולפעול להפיל את שלטון ה"חמאס". כמו שקדימה עשתה את זה. אבל למה אתם לא עושים את זה? למה אתם לא עושים את זה, חבר הכנסת אוחנה?

אני אסביר לך. אבו מאזן. אני אסביר לך. למה לא עושים את זה? מכיוון שראינו את חנין זועבי פה היום, יחד עם השר לוין, כאילו נאבקים אחד בשני, אבל הם בני ברית.

הם בני ברית, ואני אגיד לך למה הם בני ברית, חבר הכנסת אוחנה: כי חברת הכנסת זועבי לא באמת רוצה פתרון שתי מדינות, כי עם "חמאס" אין פתרון שתי מדינות, וגם אתם לא רוצים פתרון שתי מדינות, כי עם "חמאס" אין פתרון שתי מדינות. וכל עוד ה"חמאס" שולט בעזה לא יהיה תהליך מדיני. לא יהיה תהליך מדיני. ואתם לא רוצים תהליך מדיני,

נוח לכם הסטטוס קוו הזה. אבל אני אומר לך, חבר הכנסת אוחנה, וחברת הכנסת ברקו, ואדוני סגן שר הביטחון, אני אגיד לכם מה, ומתי, הציבור הישראלי יעמוד מולכם, ותצטרכו לתת את החשבון: במלחמה הבאה בעזה. כי היא תבוא, זה עניין של זמן, ואז ישאלו אתכם: איך לא מנעתם את זה? איך לא עשיתם פעולות למנוע את המלחמה הזאת?

איך לא חסכתם חיי אדם? אני אגיד לך משהו, חבר הכנסת אוחנה: אתם עשר שנים בשלטון, עשר שנים ברציפות בשלטון. אל תדבר אתי על ממשלות אחרות. ונמשיך להיות עוד עשר שנים. אל תדבר אתי על ממשלות אחרות. קחו אחריות. קחו אחריות, אתה רוצה לחיות בעזה? כי בגללכם, הכול בגללכם, עשר שנים ראש הממשלה נתניהו מחזיק בהגה השלטון. עשר שנים. קחו אחריות למה שעשיתם, קחו אחריות למציאות הנוראית שאתם חלק ממנה. תנו תשובות לציבור, ותפסיקו לדבר אתי על ממשלות אחרות. עשר שנים אתם מנהלים את המדינה הזאת, ואנחנו רואים את התוצאות האלה. תודה רבה. יעלה סגן השר, תור הזהב של ישראל, אלה התוצאות. תור הזהב של מדינת ישראל, זה מה שאתה רואה פה עכשיו, ובגלל זה העם ישאיר אותנו עוד עשר שנים. קשקוש. נראה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מאז מבצע צוק איתן תנועת ה"חמאס" ממשיכה להתעצם ביתר שאת ולבנות את עצמה ככוח צבאי ופוליטי ברצועת עזה, תוך חיזוק והתעצמות היכולות האסטרטגיות לביצוע מהלך פתיחה בהפתעה, המשלב פעולות התקפיות באמצעות התווך התת-קרקעי. לצד העיסוק במנהור ההתקפי ה"חמאס"

ולכן הוא מקים אתרים צבאיים ומנהור גם בשטחים אזרחיים. מהות התוכנית להתמודדות צה"ל עם המנהור ההתקפי, נטילת היוזמה לידנו ונטרול כל הצירים ההתקפיים החודרים לשטחנו, תוך ניסיון למנוע הסלמה. אם ניגרר להסלמה, יהיה עלינו לפעול בצורה אפקטיבית,

עם מינימום פגיעה ונזק לעורף הישראלי ועם לגיטימציה בין-לאומית רחבה ככל האפשר. צה"ל מאגד מאמצים רבים בתחום המודיעיני, האופרטיבי, הטכנולוגי, ההנדסי והתודעתי כדי לאתר ולנטרל כל תווך תת-קרקעי העלול לשמש את האויב למימוש פיגועים בשגרה ובחירום. פרויקט הקמת המכשול, צה"ל מקדם הקמת מכשול ומערך איסוף נתונים עתיר טכנולוגיות בחזית רצועת עזה, אשר ייתן מענה משופר לאיומים מעל הקרקע ובתווך התת-קרקעי. המנהרה המדוברת זוהתה על ידי ארגון אונר"א ב-1 ביוני 2017. לאחר זיהוי המנהרה העביר הארגון דיווח רשמי ומיידי לכל הגורמים הרלוונטיים, ברמה הדיפלומטית ובדרגי עבודה. הדיווח כלל את מקום המנהרה ואת שאר הפרטים הנחוצים. נוסף על כך, אונר"א, שלא בפעם הראשונה, הביעה התנגדות נחרצת לכל פעילות טרור, ובייחוד כזאת אשר יוצאת לפועל בכסות מבנים ומתקנים שלה. הדברים נאמרו בהודעה רשמית וכן במסיבת עיתונאים מיוחדת אשר כונסה על ידם. נזכיר, רגע, רגע. הם לא שמעו שחופרים? אני לא הייתי שם. נזכיר כי בחודשים האחרונים, בעקבות העובדה שהתקבל מידע על אודות שני עובדי אונר"א אשר נבחרו במסגרת הבחירות לתנועת ה"חמאס", פוטרו העובדים לאלתר על ידי הארגון. זאת ראיה נוספת לפעילות הארגון נגד כל פעילות טרור במסגרת פעילותו. לגבי סגירת אונר"א, כפי שהתבטא ראש הממשלה, אני אומר כאן את עמדתי האישית: קיומו של ארגון פליטים של האו"ם מיוחד עבור הפליטים הערבים מארץ ישראל לצדו של ארגון פליטים של האו"ם לכל פליטי העולם הוא בלתי נסבל ואינו הגיוני. אין שום מקום בעולם שבו הפליטות עוברת מדור לדור. אין דבר כזה. היום יש כבר דור שלישי של פליטים ערבים מארץ ישראל, בעוד בכל העולם כולו, אחרי 70 שנה, אין יותר מצב של פליטים. הגיע הזמן שגם הפליטים הערבים יפסיקו להיות פליטים, ואונר"א אכן תסיים את פעילותה.

ומה עם המשך שלטון ה"חמאס"? מה אתה חושב על זה, אדוני? איך אתם מאפשרים את המשך שלטון ה"חמאס"? אתה רוצה עוד מלחמה? אני אמרתי לך קודם שזה לא חייב להיות במלחמה. זה לא חייב להיות במלחמה. מה שהיו"ר מבקש לדבר בשבחי ההתנתקות, כן, אחד הצעדים המבריקים ביותר. אתה יודע, חבר הכנסת אוחנה, העובדה שאתם מנסים לצייר כאילו לפני ההתנתקות עזה הייתה שוויצריה, מתו הרבה יותר אזרחים מאחרי ההתנתקות, אבל התנתקת. אדוני, אני באמת שואל, יש לי פה זכות גם כיושב-ראש,

וגם כמי שהגיש את ההצעה, ואני באמת שואל אותך: האם מבחינתכם העובדה ש"חמאס" לדוגמה, שאבו מאזן החליט לנתק את החשמל, אבו מאזן פועל מול ה"חמאס" יותר ממה שממשלת ישראל פועלת. איך אתה מסביר את הדבר הזה?

אני עוד לא ראיתי את אבו מאזן פועל כלפי ה"חמאס". אתה נכנס לוויכוח פנים-פלסטיני. למה יש לך אפס הרוגים במשך שלוש השנים האחרונות מעזה? ודאי. כי מנתקים להם את החשמל, או כי מדינת ישראל הרתיעה אותם? אין ספק. אתה מקבל קיום של ישות טרור בעזה? אתה מחנך את העולם איך לטפל בטרור ואתה פה לא מטפל בישות טרוריסטית שהיא כמה עשרות קילומטרים מכאן? אדוני סגן השר, אדוני היושב-ראש, אתה יודע היטב שה"חמאס" הרי לא עלה כי אנחנו הזמנו אותו, אבל אני כן יכול לומר לך שמדינת ישראל עושה, כדי שכל פעולה, כל ניסיון קטן ביותר של ה"חמאס" לפגוע במדינת ישראל, הוא ייענש,

ולא לחינם שלוש השנים האחרונות היו שלוש השנים השקטות ביותר מאז הגירוש מגוש קטיף, אותו מעשה מכוער של ממשלת קדימה, ואני אומר לך,

חברת הכנסת ברקו, את, הייתה לך אפשרות לדבר. אני רוצה לשאול את סגן השר: יש גם את העניין, כשאנחנו מדברים על האו"ם, של יוניסף: משתמשים בילדים כמגינים חיים, שוטפים להם את המוח, לא מאפשרים להם לנהל או בעצם לגדול באופן נורמטיבי, כל הסוציאליזציה שלהם היא לאלימות. אז האם אתם יכולים לפנות לאו"ם ובאמת ליוניסף, לעשות משהו, להגן על הילדים האלה בעצם, כי אונר"א היום גם פוגע בילדים הפלסטינים. האו"ם הוא אחד הארגונים שכאשר מדינת ישראל פונה אליו הוא עומד דום ומייד מקיים את דבריה.

הוא הפך להיות ארגון קרימינלי. נכון, אני מסכים אתך. אני כן יכול לומר שמתקיים דו-שיח קבוע מול האו"ם לגבי ספרי הלימוד בבתי-הספר שלהם, לגבי כל פעילות שמתנהלת בתוך המוסדות והמבנים. וכפי שאמרתי, הייתה כאן דוגמה מאוד מאוד ברורה, שני עובדים של האו"ם, של אונר"א, שנבחרו להיות עובדי "חמאס" פוטרו. כן, יש לי את הרשימה, אני יכולה לתת לך. הם פוטרו מעבודתם, וככל שמדינת ישראל יכולה, אכן כך היא עושה מול אונר"א.

טוב, מה אתה מציע, אדוני סגן השר? מציע להסתפק בדברי. אין טעם לקיים עוד דיון, אלא אם כן רוצים לקיים דיון בוועדת החוץ והביטחון.

אני בעד דיון בוועדת החוץ והביטחון. אין לו התנגדות. לפני שנצביע, חבר הכנסת אוחנה, אני נותן לך דעה נוספת.

חבל, אתה אומר דברים, אני אומר אותם לאשורם.

מי שבעד, הוא בעד העברה לוועדת החוץ והביטחון להמשך דיון בנושא. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. שישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעה לסדר-היום בנושא חשיפת מנהרת "חמאס" מתחת לשני בתי-ספר של אונר"א הועברה להמשך דיון בוועדת החוץ והביטחון. ההצעה הבאה לסדר-היום היא בנושא: מפקד בכלא 4 שנמצא כי התעלל בעציר נשפט לעשרה ימי מחבוש על תנאי,

של חבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת מרגי, בבקשה, עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי סגן השר, הנושא שאני הולך לדבר עליו הוא נושא מקומם, לכן אני אצמד לכתב, כי ברגע שאני אתייחס לזה מנהמת לבי ורגשותי זה ילך בטונים אחרים ולערוצים אחרים. לפני כשנה נכלא צעיר חרדי בכלא 4, ושם הוא "זכה" במירכאות כפולות, להכיר לראשונה את סגן אדיר מלכה, מפקד הבידוד בכלא 4. תשמעו סיפור. אם היו נותנים לי את זה בלי לבדוק הייתי אומר: הסיפור מצוץ מהאצבע.

שנכלא בגין עריקות, עבר התעללות קשה בידי מפקד הבידוד. מדובר בצעיר חרדי שעבורו זה היה המפגש הראשון עם הצבא ועם גורמי הפיקוד שלו. בתום תקופת המאסר הצעיר פונה לוועד נגד עינויים, ואלו הגישו תלונה למשטרה הצבאית החוקרת, מה שנקרא מצ"ח. למצ"ח לקח כמעט שנה, שימו לב, כמעט שנה לברר את התלונה, ובסוף היא מוצאת שמדובר בתלונה נכונה ומוצדקת, עובדה תמוהה כשלעצמה שלקח שנה. לפי עדותו של הצעיר החרדי, מלכה מנע ממנו להניח תפילין, ואף הטיח את ראשו בקיר. שימו לב: הטיח את ראשו של החייל בקיר, אני שם דגש על זה, עזבו את הקטע של התפילין, לפת את צווארו, חנק אותו והוריד אותו אל רצפת החדר, שהייתה מוצפת מים. לאחר מכן המפקד הושיב אותו על דרגש בבגדים רטובים, אזק אותו בחוזקה והשאיר אותו במצב זה במשך כחמש שעות. במהלך האירוע נלקח ממנו ספר קודש שהיה ברשותו. ואני שואל אתכם: מה לדעתכם צריך להיות העונש של קצין אלים שכזה, שמצ"ח מצאה שהתלונה כנגדו מוצדקת? אז בואו תשמעו. צה"ל חקר ובדק את עצמו במשך שנה. לאחר שנה מצא לנכון להעמיד לדין משמעתי את הקצין המתעלל.

תשמעו איזה עונש הוא חטף: העונש שנגזר עליו הוא עשרה ימי מחבוש על תנאי. עכשיו, זה לית מאן דפליג בהתעללות בוטה וגסה כזאת שזה עונש מגוחך. אני אעזוב את הכתב. אני, יעקב מרגי, כפי שאתם יודעים, מלווה קצת את החיילים החרדים ואני מקבל לא מעט הטרדות, איומים והפגנות מול הבית בסוגיה הזאת. פנה אלי לפני כשנה וחצי הורה לחייל בחטיבת כפיר שהיה מעורב בליווי עציר פלסטיני שהתנגד למעצר, והם דחפו אותו בגב, ככה. החייל הזה שדחף את העציר הפלסטיני היה עצור מה שהיה בתקופתנו על"מ, עד למשפט. עצור לפני משפט, ככה קוראים לזה.

עשרה ימים, 20 יום, 30 יום, 40 יום,

70 יום. כל הפניות שלנו, ואין ודאות. הוא גם לא יודע, כן, עדיין. כל הפניות שלנו למצות, לבדוק, לסגור, לא משנה. הייתה הכרעת דין. החייל נלחם אחרי זה להישאר לוחם. הורידו אותו ממצבת הלוחמים בצה"ל ועוד עונשים כאלה ואחרים.

את המסר כשגריר טוב של צה"ל, לא רוצה לומר לכם איזה שגריר הוא היה לאחים שלו,

עכשיו, זה חייל שדחף עציר במשימה. למה הבאתי לכם את הדוגמה? כי צה"ל יודע להתנהג ולהחמיר בענישה ולמהר בחקירה ולדקדק כחוט השערה כשהוא רוצה. אבל סגן אדיר מלכה מכלא 4 יכול לדחוף את ראשו ולהטיח את ראשו של חייל חרדי בקיר, לפת את צווארו, השכיב אותו על הרצפה, הרצפה הרטובה, אזק אותו והשאיר אותו במצב הזה חמש שעות. אני לא רוצה לומר שזה בגלל שזה חייל חרדי, לא רוצה לומר, לא רוצה לברוח לשם. אני רוצה להתמקד כל-כולי בקלות הבלתי-נסבלת שאפשר להתעלל בחיילים, וזה עובר כך למפקדים, או לשוטרים שמתעללים,זה עובר בקלות. ואף אחד לא יכול לחשוד בי, בימים אלה מונחת הצעת חוק שלי שהולכת להחמיר בענישה כנגד מי שפוגע בחיילי צה"ל, בכל כוחות הביטחון, מד"א, משטרה, כל כוחות הביטחון לסוגיהם, אפילו לא במדים ולא בתפקיד. כל מי שיעליב חייל צה"ל בגלל שהוא חייל צה"ל יוחמר אתו הדין, זו הצעת החוק שלי. אז אף אחד לא יכול לחשוד בי שיש לי משהו אישי. השופטים קבעו בהכרעת הדין של סגן אדיר מלכה כי הנאשם הכתים את שם צה"ל ומדינת ישראל, והחייל המתעלל צוטט: "הלוואי שיכולתי להחזיר את הגלגל לאחור". כדאי להזכיר שהפרשה נחשפה על ידי ynet, זה מגיע להם. והפרשה זכתה לסיקור. אז אני שואל, מכובדי סגן שר הביטחון: איזה מסר אנחנו מעבירים לחיילים האלה? מי ימחק את הצלקת הנפשית הזאת מהחייל הזה? איזה מסר אני מעביר למועמדים לשירות ביטחון מקרב החברה החרדית בפרט, והמועמדים לשירות ביטחון בכלל? ואתם יודעים איזה ויכוח ציבורי יש בתוך החברה החרדית. אתם יודעים שאין הרבה מתנדבים לדבר על כך ולעודד, והתמונות האלה נצרבות, והתלונות האלה נחקקות. ואני אומר לכם: הסביבה של סגן אדיר מלכה

ויודעת שאפשר לפרוק תסכולים על חיילים כאלה ואחרים, וזה יעבור להם בסך הכול בעשרה ימי מחבוש על תנאי, לא עצירת קידום, שגם זה, לא הדחה מתפקיד פיקודי, לא הורדה בדרגה.

אתה יודע, יש לי רחמנות. אני קצת רחמן. יש בעיה, יש בעיה שם. אני רחמן, לא רוצה. אל תאזקו את סגן אדיר מלכה, אל תכניסו אותו למעצר בכלא 4, גם לא בכלא 6. עשרה ימי מחבוש על תנאי?

אם אתם מטייחים, תטייחו בכלל את הסיפור, תגידו: התלונה לא מוצדקת. אם כבר מטייחים, תטייחו הכול, אל תטייחו חצי, כי אחר כך זה יותר חמור, זה מעביר מסר פוגע, פוגעני, גם לצה"ל עצמו. ואני מקווה, מכובדי סגן שר הביטחון, שאכן התגובה תהיה, תשובתך לפחות. צופים בנו כאן, עורכי הכתבה צופים בנו כאן, משפחתו של החייל, כולם רוצים לשמוע מה המסר שצה"ל מעביר לחברה הישראלית במקרים של התעללות.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מרגי. אדוני סגן השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בפתח הדברים אני רוצה לומר שצה"ל לא ישלים עם אירועי אלימות המתרחשים כלפי חיילים בכלל ובין כותלי הכלא בפרט. הדברים אמורים ביתר שאת כאשר מדובר באירוע שבו מעורבים גורמי הכליאה עצמם.

שצריך לבדוק אם אכן הדברים היו כפי שתוארו כאן. אני אספר את העניין, לפחות מה שאני קיבלתי מהצבא. מדובר באירוע שבחודש ינואר השנה הועברה לפרקליטות תלונה שלפיה גורמי הכליאה נקטו אלימות כלפי חייל שהיה כלוא בכלא הבודדים בכלא, וזאת, לפי הטענה, רק בשל העובדה שהחייל התעכב בביצוע המשימות שהוטלו עליו. לצורך בירור התלונה נפתחה חקירה של היחידה לחקירות פנים של צה"ל, שהיא יחידה עצמאית שאיננה כפופה למשטרה הצבאית. אני רוצה לציין שהתלונה עסקה באירוע שהתרחש לפני למעלה משנה, בחודש מרס 2016, כעשרה חודשים לפני הגשת התלונה. החייל השתחרר ביוני 2016, חצי שנה לפני הגשת התלונה. אף על פי כן, החקירה של היחידה לחקירות פנים הייתה מעמיקה, וכללה גביית עדויות מכל המעורבים וקבלת תיעוד חזותי שתיעד את האירוע, ובתום החקירה הועברו ממצאיה לפרקליטות הצבאית. לאחר בחינת ממצאי החקירה בפרקליטות הצבאית עלה כי אכן במהלך האירוע הופעל כוח כלפי החייל שהתלונן. לטענת גורמי הכליאה הופעל כוח סביר, והדבר נבע מהתנגדותו של החייל להישמע להוראות אנשי הסגל. מעיון בסרטונים שמתעדים את האירוע עולה כי אכן הקצין הפעיל כוח מיותר באירוע, אולם לא נמצאו ראיות לטענותיו של החייל שהפעלת הכוח כללה אלימות של ממש, לדוגמה דריכה עליו או דברים אחרים, דברים שנסתרו בעדויות ובסרט. בסופו של דבר הוחלט על העמדתו של הקצין לדין בפני מפקדו,

הקצין נשפט לעשרה ימי מחבוש על תנאי למשך שנה. אחת הסיבות לקולת העונש היא שהקצין, מאז האירוע עברו למעלה משנה וחודשיים. הקצין עצמו, שכלפיו הייתה התלונה, סיים את תפקידו בכלא 4, הוא איננו שם, וכמובן החייל עצמו, כאמור, השתחרר גם הוא לפני כשנה. לנוכח כל הנסיבות הללו נגזר העונש שנגזר עליו. טיפול המערכת הצבאית באירוע היה רציני, יסודי. מהאירוע עצמו הופקו הלקחים המתאימים. כאמור לעיל, כפי שאמרתי, הקצין איננו משרת יותר בכלא, וגם זה חלק מהעונש הכללי.

מה אתה מציע, אדוני? אני חושב שלהוריד את זה. מבחינתי, להוריד את זה.

אתה מסתפק, אדוני? אני רוצה לדעת, על קבלת ההחלטה, אם הוא עדיין משרת בצה"ל בתפקידי פיקוד, הקצין? אני לא זוכר. אני יודע שהוא לא בכלא,

הוא לא משרת בכלא 4. נכון. זה מה שנאמר לי. אני מוכן לבדוק. יכול להיות שהוא משוחרר לגמרי, ועדת חוץ וביטחון. ועדת חוץ וביטחון.

מי שבעד ועדת חוץ וביטחון יצביע בעד, מי שנגד, הוא בעד עמדתו של סגן השר להסיר מסדר-היום. פה כנראה צריך ועדה שתדון בנושא לעומק. לפחות לעתיד. ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. מה עשיתם פה? מה זה?

חוץ וביטחון.

זה ירד מסדר-היום. ירד מסדר-היום.

כי אמרנו בעד זה חוץ וביטחון, ונגד זה מה שהוא ביקש. אנחנו הצבענו נגד ההחלטה, ההצעה של השר. לא, לא. זה היה בעד, חוץ וביטחון, דעתי מה הייתה הכוונה, אבל אני מאמין שמי שרצה, יאללה, אני לא יכול לתקן. אי-אפשר לשנות.

לצערי, הנושא ירד, הכוונה טובה. הנושא ירד, למה? מסדר-היום. אנחנו ממשיכים. הצעה הבאה לסדר-היום היא בנושא: החייל שברח,

של חבר הכנסת אמיר אוחנה, ומספרה 7184. ישיב סגן שר הביטחון, אלי בן-דהן. חבר הכנסת אוחנה, בבקשה.

תודה לך, אדוני היושב-ראש.

אדוני סגן השר, לצערי, לא היינו אטרקטיביים מספיק להחזיק חברי כנסת.

כנסת נכבדה, ואני מקווה שהדברים יגלשו גם אל מעבר לחומות הכנסת.

מי שלא רצה את החייל היורה קיבל את החייל הבורח. ב-1 ביוני, תחילת החודש הזה, ביצעה מחבלת ערבייה פיגוע ודקרה חייל, מנסה לרצוח אותו. החייל תועד כשהוא בורח מהמקום במקום לתור למגע ולנטרל אותה, כפי שנכתב בכתבות, אם כי אני חייב להגיד: אני לא מבין את המושג נטרול. ניסיון העבר מלמד אותי שמחבל מנוטרל זה מחבל מת. זו מכבסת מילים.

גרסאות הביניים על שלל גווניהן, יש להן משמעות אחת ויחידה, והיא סיכון בלתי מחושב לחיי כוחותינו. הצבא מיהר וטיפל והעניש והדיח את החייל מהיחידה המובחרת שבה הוא שירת. לפני קצת יותר מחצי שנה הודח קצין חמוש אחר לאחר שברח מזירת פיגוע אחרת, אותו פיגוע,

שנרצחו בו עובדת הכנסת, הגברת לבנה מליחי, זיכרונה לברכה, והשוטר יוסי קירמה, זכרו לברכה. הוא לא חתר למגע כפי שמצופה ממנו, כך נאמר. אדוני סגן שר הביטחון, אני פונה אליך, למרות שאני חושד שבעניין הזה דעותיך לא מאוד רחוקות מדעתי, אבל כמי שמייצג את מערכת הביטחון ואת צה"ל: עד מתי תאשימו את הש"ג? עד מתי לא תבינו שלא מדובר ברעיון של חיילים בודדים אלא במסר שמחלחל ומגיע מלמעלה?

על פי מחקר של מחלקת מדעי ההתנהגות של צה"ל, רק 41% מהלוחמים השיבו בחיוב על הטענה: מפקדי יגבו אותי אם אבצע טעות בעת מילוי תפקידי, יגבו אותי אם אבצע טעות, לא חלילה זדון, טעות במסגרת מילוי תפקידי. מה המשמעות? שרוב הלוחמים בצה"ל, רוב הלוחמים בצה"ל סבורים שאם יהיו מעורבים בטעות מבצעית הם לא יקבלו גיבוי מהמפקדים שלהם.

את זה לא אומר "הצל"; את זה אומרת מחלקת מדעי ההתנהגות של צה"ל, על פי מחקרים שהם ביצעו בתוך צה"ל עם לוחמי צה"ל. ואתם באמת חושבים, אדוני, שהבעיה היא בחיילים? מתפלאים שלא חתרו למגע, אבל נוהגים לעשות הכול כדי להשתיל להם מסרים סותרים. אתם לא מבינים, אדוני, שהדוח הזה מבטא תנועה של המטוטלת שנקרא לה "ייעודו של צה"ל וערכיו" מיוזמה, חתירה למגע והתקפיות, לכיוון של חידלון, קיפאון ובריחה? משיחותי עם צמרת צה"ל,

כשאני אומר צמרת צה"ל אני מתכוון צמרת צה"ל, אני לא התרשמתי שהם מכירים בבעיה, לא התרשמתי שהתופעות הללו תיפסקנה אם נשפוט חיילים. החיילים מקבלים מסרים סותרים. אני שומע מפקדים מתראיינים ואומר בקול בוטח: הוראות הפתיחה בצה"ל ברורות.

זו פיקציה. הוראות הפתיחה בצה"ל הן הכול חוץ מברורות. החייל בשטח נדרש להפעיל שיקול דעת בתוך שניות בודדות, לפעמים אפילו שברירי שניות, כדי להחליט אם לירות או לא, אם לתפוס מחסה או להסתער, אם לעמוד בפני מה שהוא קורא "סכנת חיים", מה שהוא תופס כסכנת חיים, או בפני משפט צבאי. ועד כדי כך, אדוני, חברי, הגיע הסירוס, שכשכבר חייל יורה, ולא יורה סתם בעובר אורח, יורה במחבל שדקר הוא מכונה "החייל היורה". וכי מה חשבתם שחייל עושה, חייל רוקד? חייל שר? חייל מצטלם סלפי? חייל יורה. ואז מתנפלת עליו המדינה על מוסדותיה, מעמידה אותו לדין ויוצאת מגדרה כשחיילים בורחים. גם אותם מעמידים לדין. צה"ל, אדוני, יקר לכולנו. יושבים פה בקואליציה ובאופוזיציה חברים שנתנו את שנותיהם היפות ביותר לצבא ההגנה לישראל, ובאמצעותו, למדינת ישראל. חלילה אין בהצעה הזאת דבר מלבד הרצון האמיתי לקיים דיון על הרוחות המנשבות בצה"ל, והאם אנו, כמדינה שיש לה צבא,

סבורים שהן מנשבות לכיוון הנכון. לא פחות משיקרה לנו צמרת צה"ל, יקרים לנו חיילי צה"ל. על כן, כולנו צריכים להתאחד בדרישה שתתקבלנה הוראות ברורות, חד-משמעיות, מובנות, שמאפשרות לחייל להפעיל שיקול דעת מיידי ונכון, ולגבות אותו גם אם הוא טעה. לגבות אותו זה אולי הכי חשוב, כי מי שלא מגלה סובלנות לטעויות לא יכול לדרוש יוזמה וחתירה למגע. מי שחותר לפעמים טועה. בין חייל חי וטועה לבין חייל מת וצודק אני תמיד, אבל תמיד, אעדיף את הראשון.

תודה לך, חבר הכנסת אוחנה. באמת דברים ברורים ובהירים. חבר הכנסת בן-דהן, בבקשה, סגן השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי חבר הכנסת אוחנה, אכן, חיילי ומפקדי צה"ל פועלים לאור רוח צה"ל, תוך חתירה למגע ודבקות במשימה. מצופה כי חיילינו יפעלו באומץ לב נוכח הסכנות והמכשולים העומדים בפניהם כדי להמשיך ולממש את משימתו של צה"ל, להגן על ביטחון מדינת ישראל ותושביה. ביום חמישי 1 ביוני 2017 הגיעה מחבלת לכניסה ליישוב מבוא דותן וביצעה פיגוע דקירה, ובמהלכו נפצע באורח קל לוחם בחטיבת הקומנדו. חייל נוסף שנכח בזירה ביצע ירי לעברה כדי להסיר את האיום כלפי הנדקר וכלפי אזרחים וחיילים שנכחו במרחב. ביום 11 ביוני 2017 הושלם התחקיר בראשות מפקד היחידה, וממנו עלה כי הלוחם לא פעל לנטרול המחבלת כפי שמצופה ממנו כלוחם קומנדו בצה"ל.

על הדחת החייל מתפקיד לחימה. בעקבות הדברים שאמרת אומר כמה דברים שלא כתובים בתשובת צה"ל. אני יכול לומר לך שמאותו אירוע,

והיו פה דיונים לא מעטים

החייל אלאור עזריה. בוודאי עכשיו, כשהוא נמצא בשלבים הסופיים של משפטו, לא ראוי שאנחנו נתערב במשפט עצמו, אבל אני כן יכול לומר לך שמבדיקות שהצבא עושה מאז אותו אירוע ועד היום ממש, לא היו מצבים שבהם חיילים ברחו או התעלמו או נעלמו ולא חתרו למגע כשעמד מולם מחבל. לא היו. אמר את זה הרמטכ"ל. אמר את זה הרמטכ"ל בוועדת החוץ והביטחון, ואז הזכרתי לו את המקרה של לבנה מליחי ז"ל,

ואז הזכרתי לו את המקרה של לבנה מליחי ז"ל, ששם היה קצין חמוש שברח, והוא אמר: אתה צודק, ואז קרה המקרה הזה, ומאוחר יותר קרה המקרה הזה. ואני שואל אותך, אדוני: את המחקר, אתה מכיר את המחקר?

אני לא מכיר את המחקר, ולכן אני לא רוצה לומר, את ההתנהגות של צה"ל.

המחקר עוסק בשאלה אחרת לגמרי, שאני לא חושב שהיא קשורה לעניין הזה באופן ישיר. היא קשורה באופן עקיף,

ואני אסביר לך למה: כי מאז אותו אירוע היו מאות אם לא למעלה מ-1,000 מקרים של ניסיונות פיגוע. אז היה מקרה אחד, היה מקרה שני,

עם חייל הקומנדו, אלה המקרים. לו אכן המציאות הייתה ש-40% מחיילי צה"ל, סליחה,

59% אינם נותנים אמון במפקדיהם, מספר האירועים שחיילים היו בורחים ולא חותרים למגע היה הרבה הרבה יותר גדול. זאת לא המציאות, אז בוא, לפחות נדע מה המסגרת שבה אנחנו פועלים. הרי כמה מאות מטרים מכאן נהג משאית,

כמה מאות מטרים מכאן נהג משאית דרס חבורה של צוערים וצוערות חמושים. אתה יודע מי הראשון שירה בנהג המשאית הזה?

הראשון היה אזרח. אני, תרשה לי, אני לא רוצה להרחיב בעניין הזה. תרצה, אני אסביר לך אחר כך למה.

מה קרה, אין שינוי ברוח צה"ל? לא, לא. אני לא חושב שיש שינוי ברוח צה"ל, לפחות ממה שאני יודע. אין מציאות כזאת. ואמרתי לך, אם מתוך מאות רבות של מקרים בשנתיים האחרונות היה, אתה יכול לציין מקרה אחד? שניים? אני מוכן לקבל שלושה מקרים. אני מוכן לקבל. אבל שלושה מקרים מתוך מאות מקרים זה לא שינוי ברוח צה"ל. לומר לך שאין פער בין עמדותיהם של הרמטכ"ל, אלופי פיקוד ובקצה האחרון בשרשרת הפיקוד,

אני יכול לתת לך דוגמה אחרת שקשורה לעניין שעסקתי בה רבות, וגם הבית הזה עסק בה רבות, הדוגמה של פקודת האישור לגידול זקן. אני אומר לך שהפקודה הזאת פורשה על ידי מפקדים זוטרים בשטח בצורה שונה לחלוטין ממה שהצבא ומפקדי הצבא התכוונו. למה זה קרה? כי הצבא הוא גוף גדול, הוא ענק, וככל שהפקודה יורדת הרי אנחנו מכירים.

מכבד ומעריך את עברך הצבאי, אבל גם אני הייתי קצת בצבא, וגם אני יודע מה זה מקדמי ביטחון. וכשמג"ד נותן זמן לתזוזה,

כקצין תותחנים, יכול להגיד לך שהזמן הוא אחד הדברים הכי יסודיים שמהם לא סוטים לעולם בחיל התותחנים, כי אצלנו בראש, זמן להיות על המטרה זה אומר שיש שם גדוד, או חטיבה, החטיבה המתמרנת, ואנחנו צריכים לתת סיוע, ואם אנחנו לא נהיה בזמן הם יהיו ללא סיוע אש. ואני יודע, את המציאות הזאת, שאתה בטח מכיר אותה, שהמגד נותן זמן, לאחר מכן קצין ניהול האש לוקח עוד מקדם,

עוד מקדם,

עוד מקדם, ומפקד הצוות לוקח עוד יותר מקדם. זאת המציאות, כי בגוף גדול כמו הצבא יש מקדמים, ויש ממילא פקודה שניתנת ברוח אחת, קורה שהיא מגיעה לרוח אחרת. להגיד לך שאנחנו לא צריכים להפיק לקחים?

לומר לך שאין מה לתקן? ודאי שיש. אבל לבוא ולחשוב שהצבא שינה את רוחו והיום אין חתירה למגע או אין רצון, אין כוונה להכריע, אני חושב שמכאן הדברים רחוקים. יש מסרים סותרים, זו הטענה. יש מסרים סותרים, והחיילים מתקשים לפרש אותם. זה חלק מהעניין. אני מניח שיש אתגרים שעומדים בפני כל מפקד בצבא, ממפקד כיתה ומעלה, לגרום לכך שהמסרים שלו לא יהיו סותרים. אבל בוודאי ובוודאי המחשבה שאולי צה"ל שינה את רוחו, אני חושב שהיא איננה נכונה.

מה אתה מציע, אדוני? לקיים דיון בוועדת החוץ והביטחון.

אוקיי, לא מתנגד. מי שבעד ועדת החוץ והביטחון יצביע בעד. אני אחכה לסגן השר. מי שנגד, יצביע נגד.

ארבעה בעד, אין מתנגדים. אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא: החייל שברח, האם צה"ל עדיין חותר למגע? של חבר הכנסת אמיר אוחנה, תועבר להמשך דיון בוועדת החוץ והביטחון. אדוני סגן השר, אני מזמין אותך לשאילתה. סיכמתי, חברים. אני אסביר לך. כשתגיע לפה אני אסביר. תודה, חבר הכנסת אוחנה.

אדוני. ראשונת השואלות היא חברת הכנסת חנין זועבי, שביקשה לשאול, שאילתה מס' 352, בנושא: צו אלוף למניעת הליכי ערר בעניין החרמת ציוד על ידי הצבא. היא לא נמצאת, ולכן אנחנו לא נענה לה, ואתה גם לא תשיב לה בשום צורה, בגלל שהיא לא הגיעה לכאן. יש לנו שתי הצעות, שתי שאילתות, 414 ו-893, שאתה תשיב למציעים בכתב, תגיש להם את התשובה. 414, ענת ברקו, ו-893, של חבר הכנסת ג'בארין.

יש לי שאילתה נוספת, של חבר הכנסת נחמן שי.

אין, אדוני.

אז כנראה היא תהיה בשבוע הבא,

אז אני מודה לך. מישהו פה טעה כנראה. כנראה הייתה פה איזו אי-הבנה.

תודה רבה לך, אדוני סגן השר.

אתה תמיד מקפיד לענות ולהגיע לעשות את מה שצריך.

חברי חברי הכנסת, חברי סגן השר, חבר הכנסת חיליק בר, תם סדר-היום.